דברי הכנסת חוברת ז' ישיבה כ"א הישיבה העשרים-ואחת של הכנסת העשרים-ושתיים יום רביעי,

בכסלו התש"ף (4 בדצמבר 2019) ירושלים, הכנסת, שעה 11:01 תוכן העניינים שאילתות דחופות 6 31. התנכלות משטרת ישראל לנסיעה שיתופית, קארפול

שאלה נוספת לחבר הכנסת אורי מקלב, וגם חברי הכנסת ווליד טאהא ועאידה תומא סלימאן מבקשים לשאול שאלה נוספת. תודה רבה, אדוני השר, על התשובה המורחבת,

תודה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, ביום חמישי שעבר נכנסה קבוצה של אנשים וניקבה צמיגים והשחיתה רכוש של עשרות רכבים, למעלה מ-80 רכבים, בכפר ג'לג'וליה, ולא בפעם הראשונה. לצערנו בזמן האחרון לעיתים לא רחוקות התופעה חוזרת על עצמה אנשים נכנסים ליישובים ערביים, מבצעים חבלה על רקע לאומי, יוצאים, ואנחנו לא שומעים לא על מעצרים ולא על שום פעולה שתעיד שהשר, המשטרה, מתייחסים לעניין בחומרה הנדרשת. השאלה שלי לשר: האם באמת אתה מתייחס לפעולות האלה כפעולות שהן מסוכנות ועלולות להביא למגע הרבה יותר מסוכן, אם באחת מהפעמים יתרחש מגע בין קבוצות אלה לבין האזרחים? ומה אתה יודע לספר לנו על המעקב אחרי הקבוצות האלה? והאם יש עצורים מהקבוצות האלה?

תודה, חבר הכנסת טאהא. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד השר, אני יודעת שהיו לנו כל מיני הערות בעניין מבצע איסוף הנשק הוולונטרי שהוכרז עליו באוכלוסייה הערבית. היססנו, אני בעצמי חשבתי שלמבצע לא תהיה הצלחה אמיתית והוא לא יתרום לאיסוף הנשק,

התוצאות מעידות: רק 25 כלי נשק נמסרו בתוך האוכלוסייה הערבית. עכשיו הודעת על הארכת המבצע הזה. כפי שנודע לנו, בהרבה מהמקומות שבהם נקודות איסוף הנשק הנקודות כבר לא קיימות, חזרו לשימוש הרגיל של האזרחים. בעצם המבצע מתקיים, לא מתקיים? איפה זה עומד היום? האם מה שפורסם, על 25 כלי נשק שנמסרו, הוא אמיתי? מה מתוכנן הלאה? תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. אני רוצה להשלים את תשובתי לחבר הכנסת מקלב. קודם כול, אני יכול לספר לך מניסיוני האישי ששיניתי את המדיניות בתחום האכיפה כנגד משתמשי קנביס, וחלק ממה שתיאמתי עם היועץ המשפטי לממשלה, וזה נכנס להחלטת ממשלה, זה שהמשטרה לא תאכוף בתוך בתים פרטיים כנגד שימוש, שאני חושב שהוא שגוי ופסול, אבל זה אדם בגיר שמשתמש בקנביס בתוך ביתו, כמדיניות אכיפה .

הפלא ופלא, למרות שהשר הוביל מדיניות והממשלה אישרה אותה, קורות גם תקלות כאלה, וכשמסתובבים עשרות אלפי שוטרים לפעמים שוטר טועה בשיקול הדעת שלו. אז גם פה,

אני לא מציע לגזור מסקנות ולעשות הכללות, לא כנגד אף קבוצה באוכלוסייה, גם לא כנגד קבוצת השוטרים, שהיא עושה עבודה מאוד קשה ומאוד מתסכלת ברחובות המדינה והתוצאות שלה, התוצאות של הביטחון האישי, בהשוואה לכל מדינה מערבית אחרת בעולם עם פחות אתגרים, הן בין הטובות בעולם. אז צריך לטפל נקודתית בבעיות, אבל לא לעשות מכל תקלה סנסציה והכללה כנגד כלל השוטרים. במקרה הזה אני כנראה מסכים איתך שהייתה שם תקלה ואני צריך לבדוק אותה פרטנית. אם משרד ממשלתי אחר, קרי משרד התחבורה, יוצא בשינוי מסוים במדיניות שלו, היה מאוד עוזר אם הוא היה מתאם את זה מראש, כמובן עם משטרת ישראל ואיתי, כדי שיהיה גם תהליך הפנמה שירד למטה אל אלפי השוטרות והשוטרים שנמצאים בשטח. אני מניח שמה שקרה נובע גם מהפער הזה. אבל טוב שהצפת את הנושא, ואני אפעל לכך שתהיה התמקצעות גדולה יותר,

לא יקרו תקלות כאלה שוב. אבל להגיד לך,

כששוטר נמצא בשטח ומקבל החלטות באותו רגע אל מול המצב, שלא יכולות להיות תקלות? יכולות להיות, אבל ננסה לצמצם אותן. לקחו לתחנת המשטרה, גם קצינים היו, והוציאו אותו למטה של משטרת התנועה במרכז כלל. בסדר, אבל לא כל מקרה פרטני שיש תלונה על התנהגות של שוטר אנחנו דנים ומלבנים כאן אל מול שר,

יש לזה מנגנונים, בין אם הם משמעתיים או מח"ש. בסדר, אני, טוב, אני מודה לך. אשר לשאלתו של חבר הכנסת ווליד טאהא, נושא הפשיעה הלאומנית, או כפי שהיא מכונה הרבה פעמים בתקשורת, כשהיא באה מהצד של חשודים או חשד שיהודים ביצעו אותה, פעולות תג מחיר, אני אמרתי פה פעמים רבות מאוד שאני רואה את המעשים, את הפשעים הללו, באופן החמור ביותר. יש לדעת שהאחריות המרכזית על סיכולם והפעולות נגדם היא של השב"כ, כיוון שהמניע, ככל הנראה, הוא מניע לאומני. משטרת ישראל גם הקימה יחידה מיוחדת שממוקדת בפעולות הללו, ימ"ר ש"י. אפשר היה לראות בשבועות האחרונים את הפעילות של ימ"ר ש"י יחד עם מג"ב ביצהר ובעוד מקומות,

גם סופג ביקורת גם מהצד השני על פעולות של שיטור יתר, כדי להתמודד עם אותם חשודים בפעולות תג מחיר, כדי לאכוף עליהם צווי הרחקה שאלוף הפיקוד מוציא. לכן אני חושב שהתשובה היא די ברורה, שמשטרת ישראל ואנוכי רואים את הפעולות הללו בצורה חמורה ביותר ועושים פעולות רבות, שלא זה המקום לפרטן, כדי להביא לדין את מי שאחראי להן, והיו לכך הרבה מאוד תוצאות בעבר ויהיו תוצאות גם בהמשך. אני יכול להתחיל לדלות מזיכרוני כתבי אישום, בנושא של הצתת כנסיית הלחם והדגים ועוד ועוד כתבי אישום וחקירות שהמשטרה והשב"כ מבצעים כדי להתמודד עם אותן פעולות של,

"תג מחיר", שהן פעולות של פשיעה לאומנית. השאלה הנוספת שהעלתה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן קודם כול מעוררת קצת תמיהה. איך מצד אחד אפשר להתנגד לחלוטין למבצע מסירת נשק שהמשטרה מקיימת ומצד שני לבקר אותו, לשאול שאלות ולהתעניין בפרטים. מה זה משנה, למעשה? הרי אם את מתנגדת באופן כולל למבצע הזה,

אז מה זה אכפת לך בכלל אם הוא מתקיים או לא? אם הוא לא, עוד יותר טוב מבחינתך, הרי, לא? זה לא נכון.

בסדר, אז תני לי להשיב.

מבצע מסירת כלי נשק, בשונה מההטעיה שמנסים לבצע חלק מחברי הכנסת הערבים, שלעולם לא יגידו מילה טובה אלא יש להם רק ביקורת, מתבצע לא במקום שום פעולה אחרת שהמשטרה חייבת לעשות אלא בנוסף.

כמובן, יום-יום ולילה-לילה, וראיתי רק בשבועיים האחרונים שתי כתבות של פוראת נסאר בחדשות 12 וראיתי עוד כתבות גם ב"כאן" ועוד, המשטרה מוציאה מאות ואלפי שוטרים יום-יום ולילה-לילה כדי לעשות את הפעולה המאוד-מסוכנת ומורכבת וקשה של לחפש בכל השטחים, במאות אלפי הדונמים שבהם מוחבאים כלי נשק בלתי חוקיים ביישובים הערביים, כדי לנסות ולתפוס אותם ולהביא לדין את מי שאחראי להחזקה ולשימוש באותם כלי נשק בלתי חוקיים. בנוסף, ולא במקום,

בהנחייתי ועל פי מדיניותי, העמידה אפשרות לציבור הערבי, לא רק לציבור הערבי, לכל הציבור במדינת ישראל, להיפטר מאמצעי לחימה לא חוקיים שברשותו ולקבל גם חסינות מהעמדה לדין על עבירה של החזקה או נשיאה של נשק בלתי חוקי. מה רע בזה? את זה כנראה רק את יודעת להסביר. אני לא יודע להסביר מה רע בזה, אני יודע רק להסביר מה טוב בזה. המבצע הזה, מכיוון שאני רואה שיש בו תוצאות, ותוצאה יכולה להיות מכלי נשק אחד ועד אלפים רבים, אף אחד לא חושב ולא חשב,

אף אחד לא חושב ולא חשב שהמבצע הזה יבער את כל כלי הנשק הלא-חוקיים מהיישובים הערביים. אבל זה מאפשר לאנשים נורמטיביים, למה לסרב? שאולי חטאו ועשו טעות, והגיע לידם, רכשו, או לא משנה איך הגיע לידם נשק בלתי חוקי, זה מאפשר להם מסלול, בלי להפוך להיות עבריינים, להיפטר מהנשק הזה. זה שנבחרי הציבור שלהם לא רוצים, ורוצים שדווקא תהיה להם עבירה פלילית, את זה תסבירו להם אתם למה.

אני מעדיף שיהיה גם מסלול כזה,

ולכן גם הארכתי את המבצע הזה, ואנחנו משלמים הרבה כסף, כמשרד, כדי שאתרי המסירה,

יאובטחו על ידי חברות אזרחיות, כי הרי אנחנו התחייבנו שלא יהיו שם שוטרים ושלא יהיה צורך להזדהות. אתה יודע שיש גם, וחזרו, אני מאוד מאוד גאה במבצע הזה, ואני מציע לכם,

לעשות חושבים,

ואולי לפעול בצורה קונסטרוקטיבית ובונה יחד עם רשויות החוק, ולא רק לחפש כל היום איך לתקוף אותן ולעשות להן דה-לגיטימציה. לא תוקפים אף אחד.

אתה אדם שלא מוכן לשמוע ביקורת.

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה: היעדר אכיפה בדרום תל אביב.

34, של חברת הכנסת מרב מיכאלי. נושא השאילתה: היעדר אכיפה בדרום תל אביב. בבקשה, גברתי. תודה, אדוני. אדוני השר, ב-ynet אפשר היה לראות בשבוע שעבר צילומים שחושפים הידרדרות קשה בתחום הסחר בסמים בדרום תל אביב: סחר שמתבצע לאור היום במרחב הציבורי, ריבוי נרקומניות ונרקומנים בכל מקום, וזאת למרות שיש תקציב לנושא ונוכחות של שוטרים בשטח. רצוני לשאול, אדוני: למה לא מתבצעת אכיפה? תודה, גברתי. את יכולה בינתיים לשבת. בבקשה, אדוני השר.

אני אעיר הערה כללית,

על המסקנות המיידיות פה של רבים מחברי הכנסת. זה נורא קל, כי המשטרה, נורא קל לזהות אותה ברחובות, עם המדים, אבל לא כל בעיה במדינת ישראל, הפתרון שלה הוא רק בידי המשטרה. לצורך העניין, אדוני היושב-ראש, יש גם תופעה מעניינת: אתה יודע, אם מכניסים לכלא, יש טענה: למה מכניסים לכלא, כי לא זו הדרך לשקם, אם לא מכניסים לכלא, אז: למה אין אכיפה. בכל מה שקשור גם לחינוך ולרווחה, שאלה באמת פתרונות העומק האמיתיים לבעיות של אוכלוסיות מוחלשות, בוא נגיד שהרבה יותר אתה שומע תמיד טענות כלפי המשטרה, כי הכי קל אולי זה לנקות כאילו את הרחוב, להעלים את אותם בני האדם ולקבור אותם שנים רבות מאחורי סורג ובריח, מה שכמובן לא בידי המשטרה אלא בידי השופטים, לא שאני מאמין בפתרון הזה, אבל זו השאלה הקלה. אין אכיפה, רואים נרקומנים ברחובות. זה linkage מאוד מעניין. אני אפרט,

כי התשובה קצת יותר מורכבת מאשר הדרך שבה היא הוצגה. אין ספק שאזור דרום תל אביב ותושביו סובלים מפשיעה בהיקפים חריגים, בין היתר, לא רק, בין היתר, עקב ריבוי של אוכלוסיית המסתננים שרוכזו שם, ובטח לא על ידי המשטרה. על פי מה שנמסר לי, וביקשתי נתונים מהמשטרה, תחנת שרת פועלת ומוכוונת לתקיפת מחוללי הפשיעה כולם, בדגש על עבירות הסחר והשימוש בסמים. אני חושב שניתן לראות, וזה גם בא לידי ביטוי בהקמת יחידת שיטור רגלי, שאני הקמתי שם עוד ב-2016 עם עשרות שוטרים נוספים ופקחי השיטור העירוני, יחידת סל"ע של עיריית תל אביב, 100 פקחים שעובדים יחד עם השיטור העירוני ועם יחידת הסיור הרגלי.

באותו אזור שתיארה חברת הכנסת מיכאלי אני לא אגזים אם אני אומר שפועלים מאות שוטרים יום-יום: גם בילוש, גם יס"מ, גם מג"ב,

כלבנים, ויש פעילות נרחבת מאוד כנגד סוחרי הסמים וכמובן גם בהקשר של ההסתננות הבלתי-חוקית ופעולות השיטור והאכיפה אל מול האוכלוסייה הייחודית שנמצאת שם. מלבד הטיפול המשטרתי, המשרד שלי השקיע שם, באמצעות הרשות לביטחון קהילתי, משאבים מאוד מאוד גדולים, לאו דווקא באכיפה אלא בתחום המניעה. הרשות מפעילה שם מרכז שנקרא "צעד ראשון", בדרום תל אביב, מרכז שספגתי עליו ביקורת קשה כשהוא לא פעל כמה ימים, כיוון שאנחנו מעבירים כסף יחד עם משרד הבריאות, כדי לתת שם שירותים תחליפיים למכורים. זאת אומרת, מה שראתה בעין ב-ynet חברת הכנסת מיכאלי זה למעשה מה שמשרד הבריאות רוצה שנראה בהקשר השיקומי,

מה לעשות, הציבו שם מרכזים של גמילה או להעמדת חומרים תחליפיים לאוכלוסיות של מכורים, והמרכזים הללו נותנים מענה לאוכלוסיות שנמצאות, לצערנו, בקצה הרצף, ומגיש להן שירותי טיפול, והתקצוב לכך מגיע מהמשרד שלי וממשרד הבריאות. ב-2018 המרכז הזה טיפל ב-330 אזרחים, ומהם מופנים, אני לא אמנה פה את כל המספרים, אבל אנחנו משקיעים שם מיליונים בכל שנה, גם כדי להעניק שירותי גמילה או תחליפי סם וגם כדי להתקין מצלמות במרחב הציבורי כדי להגביר את האכיפה ואת תחושת הביטחון. בקיצור, נעשית שם פעילות רחבה מאוד מאוד. ביקשתי להבין מהמשטרה כמה מבצעים כנגד סוחרי סמים או כנגד שימוש בסמים היו מתחילת השנה הזאת. הינה הנתונים: מתחילת 2019 בוצעו 152 מבצעים משולבים בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה השונים. יש השנה עלייה של 48% במספר כתבי האישום, אם תרצי,

טבלה של המשטרה עם רשימת כתבי האישום, ועלייה של 140% במספר המעצרים עד תום ההליכים באזור דרום תל אביב. הופנו לטיפול 101 דרי רחוב שמשתמשים בסמים או עוסקים בזנות, ונאטמו 72 תחנות סמים באופן שכלל ריתוך, איטום בבלוקים והרחקת נרקומנים. שוב אני אומר: מי שחושב שאפשר להכניס נרקומן מאחורי סורג ובריח ושהמשטרה יכולה לעשות את זה לאורך חודשים או שנים, יש טעות בידו. כפי שאמרתי, באזור פועלים שני מרכזי תחליפי סם, אשר מביאים להמשך קיום מעגל הסמים ולריבוי בתנועת נרקומנים, המגיעים מכל רחבי הארץ לגזרת התחנה. אני כמובן אשמח אם מרב מיכאלי יחד עם עוד חברי כנסת יפעלו אל מול ראש עיריית תל אביב כדי למקם את המרכזים הללו בשכונות חזקות יותר, למשל, בצפון תל אביב ראוי שיהיו תחנות כאלה, ואז יהיה אולי פיזור טוב יותר, שלא יחשוף את תושבי דרום תל אביב, מעבר לאוכלוסיית המסתננים, גם לנרקומנים שמגיעים לשם ולא רק מאזור תל אביב.

בגזרת התחנה, וגם זה כמובן לא קשור למשטרה, פועלים בתי תמחוי רבים, אשר מושכים אליהם את כלל אוכלוסיית משתמשי הסמים ודרי הרחוב בתל אביב ובסביבה לצורך קבלת מזון, בגדים וסיוע רפואי. במסגרת המודל שציינתי מתקיים שיתוף פעולה עם העירייה, ונדרשת אכן פעילות אכיפה, אבל גם נדרשת פעילות שיקומית מצד אגף הרווחה בעיריית תל אביב ומשרד הרווחה. נמסר לי כי פעילות זו, לצערנו, מוגבלת בתקציבים וכן לוקה בחסר בכל הקשור למענה לאוכלוסיית הזרים, ולא מאפשרת יכולת שיקומית ארוכת טווח, מה גם שחלק ניכר מהנרקומנים אינם משתפים פעולה כלל עם תהליך השיקום. לסיכום, אין ספק שלמשטרת ישראל יש חלק נכבד ומרכזי בכל הנוגע למאבק בתופעת הסמים, אבל אסור לשכוח שכדי למגר את התופעה אחת ולתמיד יש צורך בפעילות עמוקה של כלל הרשויות הנוגעות בדבר. אין טעם רק באכיפה והרתעה אם לא מטפלים גם בשורש הבעיה, ובדרום תל אביב המצוקה היא עמוקה הרבה יותר. כל זמן שריכוז המסתננים הוא באזורים הללו, כל זמן שהמענים שניתנים לנרקומנים על ידי רשויות הרווחה, בין אם אלה העירוניות או הממשלתיות, מרוכזים כולם בדרום תל אביב ולא בשכונות, הסוחרים ימשיכו להגיע לשם ולפעול משם. כך נוצר מעגל שוטה שקשה לראות לו את הסוף. המשטרה תמשיך להשקיע עוד ועוד ועוד משאבים באכיפה של התופעה, אבל היא לא בהכרח תצליח למנוע אותה לחלוטין. אני שוב מדגיש כדי שיהיה ברור: הציפייה שלי מהמשטרה היא באופן חד-משמעי לעשות כל שביכולתה כדי לאכוף כנגד סוחרי הסמים והמשתמשים, להביא אותם לדין או לנסות ולשלוח אותם לטיפול ושיקום. אבל חייבים להבין שיש עוד גופים שחייבים לקחת חלק במאמץ, וההשפעה שלהם היא לא פחותה מאשר של המשטרה ביכולת למגר את התופעה.

תודה לשר לביטחון הפנים. שאלה נוספת לחברת הכנסת מרב מיכאלי וגם לחבר הכנסת ווליד טאהא. תודה, אדוני. אכן תשובה מפורטת ומלומדת, ואני, ברשותך, רוצה להתייחס לדברים שאמרת. קודם כול, חברת הכנסת מרב מיכאלי רואה את הדברים לא רק ב-ynet, היא נמצאת בדרום תל אביב לא מעט, שכן היא מלווה את השכונות בדרום תל אביב שנים ארוכות. את הסתמכת על ynet, לא אני. אני הסתמכתי על ynet בשני הקשרים קונקרטיים: 1. הסצנה הספציפית שבה רואים שוטרים עוברים ליד מה שנראה כמו סחר בסמים בזמן אמת ולא עושים עם זה שום דבר, ו-2. הטענות של אדם מוועד נווה שאנן על הידרדרות במצב לאורך שנתיים. אנשים שגרים שם ופעילים בעניין הזה יכולים להעיד על תהליך שקורה בשנתיים האחרונות טוב יותר ממני, שנמצאת אומנם בדרום תל אביב לא מעט,

1. לא רואה רק סחר בסמים אלא קורים עוד דברים בשכונות האלה, לא רק הדבר הזה, ו-2. כאמור, נמצאת שם, אבל לא כל כך מקרוב. ולכן, אלה שני הדברים שבעניינם הסתמכתי על ynet. וצריך להגיד שעיריית תל אביב,

אני לא מייצגת את עיריית תל אביב, אין לי אינטרסים בעיריית תל אביב,

הרשות הראשונה והיחידה בישראל שהקימה גוף שכן טיפל בבעיות הייעודיות של מבקשי המקלט בתחומה היא עיריית תל אביב, שהקימה גוף שקוראים לו מסיל"ה, הרבה לפני שממשלות ישראל התחילו להתייחס לבעיית מבקשי המקלט, שרק הלכה והתרחבה. אני רוצה להבין מאדוני,

אתה מתפרץ לדלת פתוחה: ברור שסוגיית השימוש בסמים היא,

לא רק בעיה של אכיפה, היא קודם כול בעיה של רווחה. ולכן אני, אז בהובלת סיעת המחנה הציוני ומפלגת העבודה, הצבענו נגד העברה של הרשות למאבק בסמים ואלכוהול ממשרד הרווחה למשרד לביטחון הפנים, בדיוק בגלל שסברנו שהזווית לטיפול בבעיה הזו צריכה להיות זווית של רווחה ולא זווית של אכיפה. ובאמת, אני לא רואה שההעברה הזאת הביאה תועלת.

צריך להגיד: ממשלות ישראל לא רק שאינן משקיעות ברווחה אלא מקצצות ברווחה. העול שיש על העובדות והעובדים הסוציאליים, שצריכים לטפל בכל סוגיות הרווחה הקשות וההולכות ומחמירות לנוכח האי-שוויון ההולך וגדל במדינת ישראל, רק מצטבר,

פשוט אדוני נתן תשובה מלומדת, ראוי להתייחס אליה כמו שצריך. אני רוצה להבין,

אדוני: האם מדובר במדיניות? האם זה פשוט כמו שאמרת: זה נוח, אולי, לממשלת ישראל שהכול נמצא בדרום תל אביב? ומדוע? אנחנו הגשנו, חזור והגש, אני הובלתי את הסיעה שלי בהצעת חוק לטיפול בסוגיית מבקשות ומבקשי המקלט, לפיזור שלהם בארץ ולשיקום שכונות דרום תל אביב. אנחנו דיברנו על הקמת מינהלת שתתאם בין המשרדים ותרתום את עיריית תל אביב, יוציאו את חלק הארי של מבקשי המקלט שנמצאים היום בדרום תל אביב, ימצאו להם פתרונות. הצעת החוק נותנת מבנה מאוד ברור של איך הדברים יתנהלו, ויושקע כסף, יושקע מאמץ בשיקום דרום תל אביב.

הממשלות שאתה חבר בהן הפילו את ההצעה הזאת בלי להביא אלטרנטיבה מעולם. ולכן שאלתי אליך היא: מה הפתרון שאתם מציעים לדרום תל אביב? תודה, גברתי. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בהמשך לדברים של השר לגבי מבצע איסוף הנשק,

אני רוצה לומר, כנציג של החברה הערבית: אני נגד הימצאות נשק בידו של כל אזרח בחברה הערבית, ודומני שכל החברים שלי, כבוד השר, כל החברים שלי ברשימה המשותפת הם כמוני. ועל כן, כשמישהו בא לתת הערה כלשהי לגבי איזושהי פעולה של המשטרה, אתה, כבוד השר, לא צריך תמיד לפנות לנציגי החברה הערבית במשפטים כמו: חלק ממנהיגי הציבור הערבי, או: חלק מחברי הכנסת הערבים. מה זה החלק הזה? כמה, באחוזים? 10%? 80%? אז אלה דברים שלא צריכים להגיד אותם. אבל אם אני אומר משהו בכל זאת על מבצע איסוף הנשק: אני הייתי רוצה להשתמש בכל שיטה שתמנע מאזרח לשאת נשק לא חוקי, והייתי מבסוט אם אלה שנושאים נשק היו נענים למבצע הזה ולקודמו. אבל עצם העובדה שההיענות למבצע הזה לא הכי טובה או מרשימה, השאלה שלי, כבוד השר: האם לא נבוא בעילה שכאילו יצאנו למבצע איסוף נשק, זה מה שהחזירו לנו, ואז מיצינו? זה מה שמדאיג אותי. אנחנו צריכים, המשטרה צריכה לעשות הכול כדי שנשק לא יימצא בידי אזרחים. את השיטות צריכים לגוון, אבל גם להפסיק לבוא בטענות לנציגי החברה הערבית בכל פעם שמשמיעים הערה לגבי פעילות כלשהי.

בבקשה, השר לביטחון הפנים. אשר לשאלתה של חברת הכנסת מיכאלי, לצערי אינני שר הפנים כיום, אז אני לא בקי ולא יכול לענות בשמו לגבי המדיניות בנוגע לאוכלוסיית המסתננים. כשר הפנים במשך כמה חודשים שגם הביא עוד חקיקה, שגם היא נפסלה על ידי בג"ץ, ומטרתה הייתה לעודד הוצאה של המסתננים והחזרה לארצות מוצאם, אני זוכר היטב את ההשקעה האדירה של ממשלת ישראל בניסיון לפתור את הבעיה הכאובה הזאת: מהקמת הגדר בדרום, דרך הקמת מתקן חולות, שסורס על ידי החלטות שיפוטיות, ורק בו לבד הושקעו 300 מיליון שקלים כדי לפתור את הבעיה שממנה סובלים תושבי דרום תל אביב. לכן אני לא חושב שלאמירות שלך יש חיבור למציאות.

זה לא דיאלוג, אבל. אני לא חושב שלאמירות שלך יש חיבור למציאות או לאמת. תושבי דרום תל אביב רואים היטב את ההשקעה ואת הניסיונות לשפר שם את הבעיות החברתיות וגם את הבעיות שקשורות לביטחון האישי. אני ציינתי שחלק מהגופים האחרים, כולל העירייה, היו יכולים להקל שם אולי את הסבל על ידי הוצאת חלק ממרכזי הטיפול שאין הכרח שיהיו דווקא בדרום תל אביב והם מהווים מוקד משיכה לאוכלוסיות מוחלשות, לא רק מתל אביב, גם מהאזור בכלל,

לצערי, משתמשים בסמים. וחברת הכנסת מיכאלי, לפעמים המציאות יותר מורכבת מאשר כל מיני חוקים שאנחנו כאן מדברים או מחוקקים, כי בסוף, כששופט רואה נרקומן או מכור לסמים, אפילו אם אותו מכור לסמים עוסק שם במכירת סמים, אל תהיי כל כך בטוחה שהוא הולך ושם אותו בכלא לחודשים או שנים. ובסוף המשטרה צריכה להתמודד עם אותו אדם אחרי שבוע או אחרי חודש עוד פעם, זרוק ברחוב, לצערנו. הדבר אולי הכי קל לשוטר זה לזרוק אותו עוד פעם לבית הכלא, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה, משיקולים אנושיים ואחרים. זה לא קשור למדיניות, זה קשור לזה שלפעמים בעיות לא נפתרות רק על ידי מילים וחוקים. מדובר בבני אדם, ואני חושב שאת מכירה את זה היטב. אני לא מטיל ספק בפעילות שלך שם, שבאה באמת מכוונות טובות ומעשייה חשובה, אבל הפתרונות הם לפעמים יותר מורכבים ולא קשורים רק ללובשי המדים הכחולים. זה מה שניסיתי לומר. לגבי הערתו הנוספת של חבר הכנסת ווליד טאהא, אני חושב שזו זכותי גם לבקר אתכם. אתם לא חפים מביקורת. אתם יכולים להמשיך לבקר אותי, ואני אשתדל לעשות טוב יותר בסגירת פערי האכיפה,

אל מול הציבור הערבי.

ועדיין, יש לי גם ביקורת עליכם, וגם לי יש את חופש הדיבור לומר אותה. ואם יש מבצע, לא איסוף, המשטרה לא אוספת, היא מבקשת מהציבור שרוצה בכך למסור את הנשק הלא-חוקי, אז הציפייה שלי מנבחרי ציבור היא שיצטרפו לקריאה, ובמקום לעסוק בי כל הזמן אולי תנסו גם לפנות לציבור שאתם מייצגים ולהציע לו יחד איתנו את המסלול הזה, שמסדר לו חסינות מהעמדה לדין. ואני שוב אגיד, למרות שזה לא יעזור, כי בדמגוגיה אתם תלכו ותגידו דברים אחרים: המשטרה זה לא תחליף.

אני אומר לכם עכשיו דבר שאולי לא אמרתי בחוץ: 50% ממשאבי המשטרה מושקעים היום בציבור הערבי, שהוא 20% מהאוכלוסייה. 50%. אני ביקשתי מהמשטרה, לעשות איזשהו,

אז אל תטיפו לי, אל תטיפו לי,

אל תטיפו לי. וכשאתם מדברים, כי זה נוח לכם,

הינה הפרובוקציה הבאה. הרי זה מה שאתם מחפשים. זה הדבר היחיד שמעניין אתכם.

אז הינה הפרובוקציה הבאה שהיא לא פרובוקציה.

אני אגלה לך סוד: כלי הנשק לא יורים לבד,

וכלי הנשק, אין להם רגליים, והם לא מגיעים לבד, לאזרחים בחברה הערבית,

על זה, על זה, ורק בהובלה משותפת ושינוי נורמות, וביצירת דה-לגיטימציה למי שנושא נשק בחברה הערבית, רק ככה נצליח לבער את התופעה הזו. עכשיו, אתם מעדיפים להתמקד בי, זה מה שאתה חושב. ובמשטרה? זה לא נכון, בדיוק.

זה מה שאתם רוצים? תמשיכו.

אני אמשיך להשקיע את מרב המשאבים שאני משיג כדי להשיג ביטחון אישי לאזרחי ישראל הערבים, כי זה מגיע להם. כי ילד שהולך ביישוב ערבי, מגיעה לו אותה רמת ביטחון כמו בכל יישוב יהודי.

וזה לא קיים היום.

אבל אם אתם רואים, ואתם רואים, שיש השקעה גדולה ויש רצון טוב, אז אולי תחשבו פעם אחת בלילה, לפני השינה, לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ולנסות יחד איתנו לשנות שם חלק מהנורמות, ולא לחפש כל הזמן איך להאשים את הממשלה או את המשטרה. זו ההצעה שלי. אני אמשיך להציע אותה.

ולצערי, אתם כנראה תמשיכו לחפש להאשים אחרים. תודה רבה. אני מודה מאוד לשר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן, ומתכבד להזמין את שר התחבורה והבטיחות בדרכים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, להשיב, ששש. להשיב על שתי שאילתות, הראשונה שבהן היא של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. נושא השאילתה, כל דבר, מסילת הרכבת בשכונת ס"ח בלוד, זה מבצע טוב?

חברים יקרים.

מה זה אכפת לך כמה נאספו? זה עניינך?

אני שמח מאוד, שהשאילתות בנושאים כל כך דחופים ובוערים. אבל אני מציע להירגע, כי השר רוצה להשיב לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה. איפה הוא?

כן, בבקשה. תיגש למיקרופון ותקרא את נוסח השאילתה. אתה צריך לקרוא את השאילתה כפי שהיא כתובה. אבל ככה לי קשה לקרוא, עם בעיית העיניים שלי. רצוי שתיצמד לטקסט. אז מישהו אחר אחר כך יקרא. או שאני אגיד את השאילתה או שמישהו אחר יקרא. ככה אתה עושה לי את החיים קשים. אולי אדוני היושב-ראש יקרא את זה.

שב בבקשה, אדוני. השאילתה של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, כפי שאמרתי, היא על מסילת הרכבת בשכונת ס"ח בלוד: מסילת הרכבת חוצה את שכונה ס"ח בלוד, כך שהתלמידים מסתכנים כל יום בחציית המסילה לבית הספר. הגשר שאפשר מעבר בטוח נסגר, והמעבר נותר ללא שמירה. תוואי המסילה מזוהם ומלא באשפה, בנוסף לזיהום אוויר ומפגעי רעש. ברצוני לשאול: כיצד משרדך פועל לפתרון הבעיה? בבקשה, אדוני השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת שחאדה. אני רק בפתח הדברים מבקש להודות לחברי הכנסת מכל סיעות הבית שהעבירו בוועדת הכספים את הפנייה הנוספת שלנו לצורך תשלום סובסידיה לתחבורה הציבורית. תודה ליושב-ראש הוועדה, תודה לחבר הכנסת מיקי לוי, שסייע בידנו. אני מכיר את הקושי בימים האחרונים להעביר דברים בוועדה, ושמח על ההחלטה העניינית והאחראית לאפשר את התשלום הזה כדי שנוכל אנחנו לעמוד בתשלומים שלנו לחברות התחבורה הציבורית. תראה, חבר הכנסת שחאדה, אבו שחאדה. אבו שחאדה, סליחה, חבר הכנסת אבו שחאדה. כן. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלת החוקיות של שכונת ס"ח ולמה היה קודם, ברור שמסילת הרכבת הייתה קודם, הוקמה כדת וכדין, משרתת את הקו מלוד לאזור מרכז הארץ. היא בוצעה, האמת שהיסטורית זה לא נכון. בוצעה ותוכננה סטטוטורית על פי כל התנאים הנדרשים, לרבות כמובן המסילה השנייה, המחושמלת, שהיא זו שמאפשרת לנו להניע את המערכים של הרכבת החשמלית בקו ירושלים,

נפתח עד תל אביב, למוסך החשמלי שבו מטפלים בקרונות, דרך אותה מסילה מחושמלת.

ושוב, אני בכוונה נותן כמה מילות רקע, כי אני חושב שזה קשור להבנת האירוע: המסילה,

מגודרת משני צדדיה, מסומנת, משולטת, עמודי הכבל של המתח הגבוה מסומנים, או יותר נכון לומר סומנו ושולטו, ולצערנו הרב, פעם אחר פעם אחר פעם, בוונדליזם עברייני, הגדרות נחתכות והשלטים נעקרים והסימונים מופלים, ואנחנו שמים אותם עוד פעם, ועוקרים את זה עוד פעם. גשר המעבר, אבל, רגע, בוא, תן לי רגע, אני רוצה להבין, אבל בוא, בוא נעשה את זה מנומס.

שאלתי בשמך, עכשיו השר עונה. אם תהיה לך שאלה נוספת, אתה תוזמן למיקרופון לשאול שאלה נוספת.

שבוצע על ידי רכבת ישראל כדי לאפשר חצייה בטוחה

הגשר הזה לא שימש לחצייה, מכיוון שאנשים התעצלו לטפס מדרגות, ללכת על הגשר ולרדת שוב מדרגות,

אני חייב לומר: אנחנו פוגשים את זה גם בכבישים, כשאנחנו עושים גשרי חצייה להולכי רגל ובכל זאת אנשים מחפשים את הדרך הקצרה, חותכים את הגדרות ונכנסים לתוך המסילה, כמובן תוך שהם מסכנים את חייהם ומסכנים גם את הרכבת ואת הרבה מאוד נוסעיה,

בעומסים גדולים מאוד. הגשר הזה שימש אך ורק למשחק של ילדים, שטיפסו עליו וקפצו אליו וממנו בצורה שמסכנת אותם, ומסכנת אותם עוד הרבה יותר על רקע החשמול והקרבה של כבלים שמוליכים 25,500 וולט, זה המתח על הכבלים האלה. אז עשינו מן מצחיות כאלה על הגשר, כפי שהתקן מחייב, ובכל זאת זה מסוכן.

מייד אחרי שהמסילה חושמלה היו לנו הצתות של עמודי החשמל, ואנחנו הגשנו על זה תלונות במשטרה. והרכבת,

נרגמת באבנים לא פעם ולא פעמיים, ונשברו לנו שמשות של הרכבת בדיוק באזור הזה, ואם תרצה אני אשלח לך דוח מעקב מאוד מסודר של מחלקת הביטחון של רכבת ישראל. הדברים מתועדים ואפילו מצולמים במקטע הזה. אז הגשר הפך לשמש אך ורק למשחק, באופן שמסכן את בטיחות הילדים והבחורים בשכונה, וכמובן גם את הרכבת. לכן החליטה רכבת ישראל לחסום את הכניסות אל הגשר. במקום זה, וזה בוצע כבר, יש מעבר הולכי רגל עם מחסומים ורמזורים וחיישנים,

באזורי חצייה אחרים של מסילות רכבת. יש חציית מסילת רכבת של רכב,

ויש גם חצייה של הולכי רגל, עם כל האלמנטים הבטיחותיים החכמים הכי מתקדמים. וחס וחלילה, יש לנו מקרים כאלה, שאנשים חוצים את הרכבת גם כאשר המחסום יורד והרמזור מראה על אדום והפעמון מצלצל, ואנחנו נדרשים לעצור את הרכבת מהרגע להרגע, וזה כמובן מסוכן ולא טוב. אז שוב, יש פתרון פשוט יותר פרקטי. אנחנו עשינו גשר, השקענו את הכסף. השתמשו בזה כדי לעשות סנפלינג ולא כדי לחצות את הרכבת. עשינו מעבר אחר עם כל עזרי הבטיחות המתבקשים. סגרנו את הגשר. חתכו בוונדליזם את הגדרות שאיתן סגרנו,

וסגרנו שוב,

ולכן אנחנו גם נפרק אותו עכשיו.

כי הוא הפך למפגע בטיחותי, ואכפת לנו מהחיים של תושבי השכונה למרות כל האירועים הקשים והחמורים, שאני לא מוכן לקבל אותם בשום פנים ואופן. שאלת הזבל: אתה יודע, הלכתי לבדוק אם ברכבת יש חלונות שאפשר לפתוח, כמו באוטובוס, ואולי נוסעי הרכבת משליכים שם זבל. אז אתה יודע, כמובן, שאני צוחק. הזבל מושלך שם על ידי תושבי השכונה, שקיות שלמות של זבל.

כי הם לא מקבלים שירותים מהעירייה.

שאלה אחרת, למה העירייה לא לוקחת אחריות. ועדיין, רכבת ישראל לא צריכה לקחת אחריות. אבל רכבת ישראל לקחה אחריות. אז פעם אחת, פעם בחודש אנחנו אוספים את כל הזבל מהמסילה, כי אנחנו חושבים שזה לא בסדר בטיחותית, וזה גם לא יפה. פעם שנייה, הלכה הרכבת, בשיתוף פעולה עם ההנהגה המקומית של השכונה, ועשתה מבצע: אנחנו על חשבוננו הכשרנו אזורים לאיסוף זבל. רכבת ישראל, אדוני היושב-ראש, נכנסת לשכונת מגורים שלא קשורה לרכבת, סתם כי יש ליד זה פסים וזה נורא פרקטי לזרוק את שקיות הזבל על המסילה, הלכה והכשירה אזורים לאיסוף זבל, הלכה ושילמה מכיסה פליירים ועשתה מערכת של הסברה לתושבים ולבתי הספר שם: חבר'ה, תזרקו את הזבל במקום. העירייה הייתה אמורה אחר כך לתת את המענה המשלים ולפנות את הזבל הזה. וממשיכים לזרוק זבל על המסילה. לא רק זורקים זבל, זורקים ספות, זורקים מקררים, באופן שמסכן את בטיחות נוסעי הרכבת. זה דבר שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו בשום פנים ואופן. חבל שיצא השר לביטחון הפנים, אנחנו מגישים על זה תלונות למשטרת ישראל, ואני חושב שהמשטרה צריכה לטפל. אי-אפשר לגלגל על רכבת ישראל את האחריות לכול. אנחנו נותנים מענה, למרות שהשכונה היא לא חוקית, זה לא קשור: יש אנשים שעוברים שם,

ואנחנו צריכים לתת להם את האפשרות הבטיחותית לעשות את זה. אנחנו עושים את זה באמצעות אותו מעבר מסודר עם רמזורים, פעמונים, כל מה שאתה רוצה, שקיים שם. ואת הגשר נפרק,

כיוון שהוא מפגע בטיחותי. ואני אשמח מאוד אם אתה תעזור לי לפנות,

לתושבי השכונה: את הזבל לזרוק איפה שזורקים זבל, ואם יש בעיה עם העירייה,

לא זורקים זבל במסילות הרכבת. תודה לשר. שאלה נוספת לחבר הכנסת סמי אבו שחאדה, גם לחבר הכנסת אוסאמה סעדי וגם לחבר הכנסת איתן גינזבורג.

אתה יודע מה הבעיה עם ציניות וציניקנים? שהם בדרך כלל יודעים מה המחיר של כל דבר אבל מה הערך של שום דבר.

התשובות הציניות האלה,

שיוצאים שרים מהממשלה ונותנים לנו, זה דבר שקשה להבין. יש פה קודם כול עובדה: יש תלמידים שחוצים שם לבית הספר שלהם כל יום. כל מי שעובד שם, גם כל מי שעובד אצלך ברכבת, מבין שיש שם סכנה. באתם באיזושהי המצאה לפתרון מדהים, חשבתם עליו, הבאתם יועצים, לא משנה מה, הוא לא פתר את הבעיה. יכול להיות שיש פתרונות הרבה יותר זולים והרבה יותר טובים. זה שלא בדקנו ולא הוצע אפילו פתרון אלטרנטיבי, פשוט אולי לשים שומר בשעות הלחץ? אולי לחשוב על דברים אחרים? אבל נתנו מעבר, למה אתה אומר שלא נתנו מעבר? ויש מה לעשות שם.

לגבי החוקיות: אם כבר, אני גדלתי שם בשכונה. אני יודע הרבה גם על כל שכונת הרכבת בכלל וגם על האזור של ס"ח, וחלק לא קטן ממנו קיים לפני קום המדינה. מי שצריך חוקיות, אחר כך. מי בא לפני ואחרי, מי שבא אחרי צריך לקחת חוקיות מאלה שהיו לפני, והם היו לפני, דהמש גם הייתה לפני קום המדינה,

טיפה דרומה, גם הייתה לפני קום המדינה? גם את השכונה שם בנו הרבה לפני הפרויקטים האלה. לפחות, אם כבר, לדייק בעובדות, גם זה חשוב לדיון. עכשיו, כל מה שאני אומר זה שאפשר לפתור את זה. אני לא באתי להתנגח, לא מעניין אותי. אני פשוט רוצה למנוע דריסה של רכבת את התלמידים שעוברים שם. כל מה שצריך בשביל זה: שומר עם עמדה בשעות הלחץ. זה הכול, לא צריך יותר מדי הברקות בעניין הזה. תודה.

אדוני השר, רק רגע, יש גם את חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואיתן גינזבורג, ואז תוכל להתייחס. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כמובן שאני מברך את חברי סמי אבו שחאדה על השאילתה בסוגיה זו, שהיא באמת נוגעת לחיי אדם. ולכן הייתי מצפה לתשובה עניינית לגופו של עניין, בלי כל העקיצות והרמיזות, אבל כנראה שכבוד השר לא יכול בלי זה. אז אני שואל שאלה נוספת באותו עניין, אדוני השר, ואני מפנה אותך לשאילתה שאני שאלתי את השר הקודם, ישראל כץ, ב-2017, בדיוק באותו נושא. אני אומנם לא תושב השכונה כמו חברי סמי אבו שחאדה, אבל אני ביקרתי שם עם יושב-ראש דירקטוריון הרכבת בזמנו, חוסם בשארה, ואחרי זה היו לנו כמה פגישות גם עם המנכ"ל שחר איילון. נאמר לנו אז שיש פתרון: גשר חשמלי כמו בנתב"ג. אני לא יודע איך הוא נקרא, אמרת מסיעון, משהו כזה? אמרו לנו שזה בתכנון מתקדם וזה צריך להיות לקראת סוף 2019. האם אתה מעודכן בכל הדברים האלה או שצריך לבדוק את זה? בכל מקרה אשלח לך את החומר, כי בסופו של יום חבריי ואני לא רוצים להתנגח אלא רוצים להגיע לפתרון בסוגיה חשובה זו. מאות תלמידים בבתי הספר מסתובבים בין המסילות. זה מצב קטסטרופלי, והיו מקרים שתלמידים נדרסו שם. תודה. חבר הכנסת איתן גינזבורג, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, רציתי לשאול על למסילת השרון. עדכנת אותנו שהיא אמורה להתחבר למסילת החוף בחודש פברואר, אך לפי המלצת רכבת ישראל זה אמור לחייב את הנוסעים לעבור רכבת בתחנת הרצליה. אתה צריך להכריע: האם תהיה מסילה מעגלית לכל אזור השרון, או באמת, לפי המלצת הרכבת, יחייבו אנשים לעצור בהרצליה?

לא רק אלה שמגיעים לתל אביב, גם התל אביבים או אנשי המרכז שבאים לעבוד באזורי ההייטק באזור השרון יצטרכו להחליף רכבת בהרצליה. שאלתי היא: מתי אתה מתכוון להכריע בנושא הזה? ומה השיקולים ביחס להחלטה זו?

תודה לחבר הכנסת גינזבורג. בבקשה, אדוני השר. בזריזות, כן. ראשית, חברי הכנסת סעדי ואבו שחאדה, לשאלת הענייניות או הציניות: תראו, אני באמת משתדל להשיב עניינית, ואני חושב שבעניין הזה אני עקבי כאן ביחס לכל פנייה של חברי הכנסת. אבל אי-אפשר להטיל את האחריות,

זו תפיסה כללית, על המדינה בכלל, ובהקשר הספציפי שלנו, על רכבת ישראל, באין-ספור סוגיות שבכלל לא קשורות בכלל אלינו. סתם, אני רץ רגע לשאלת האשפה: התושבים זורקים אשפה, אז במקום לבוא בטענות לתושבים שלא יזרקו אשפה, ואם אתה תושב השכונה אז בכלל אתה כנראה יכול להשפיע שם, ובמקום לבוא בטענות לעירייה שתיתן מענה טוב של פינוי אשפה, כי אין לתושבים איך לפנות אשפה, אז באים לרכבת ישראל בטענה. היא עכשיו צריכה, אני מציע שרכבת ישראל תעבור בבתים ותאסוף לכם את האשפה מתוך הבית. יש גבול גם לחוסר ההיגיון בשאלה. זה קודם כול. אז אנחנו מנקים את המסילות, אבל עכשיו לבוא לגורם שהוא הכי פחות אחראי בתוך התהליך הזה, האחריות הראשונה היא על התושבים. אני גר בקדומים, ולא זורק אשפה לא בכביש, לא במסילת רכבת, אם הייתה לי, לא בגינה הציבורית ולא בשום מקום אחר. אני זורק אותה בפח הזבל. ואם הוא מלא, אז אני לא מוציא את הזבל מהבית, שם אותו במרפסת בחוץ, עד שאוטו זבל פינה לי את הפח. אז יש פה תרבות שאני לא מצליח להבין אותה.

ליקויים של העירייה בטיפול בזבל, אז באים עכשיו לרכבת בטענות? באמת, יש גבול, וזה בשאילתה דחופה.

עכשיו לעניין עצמו. חבר הכנסת סעדי, בדקתי רגע אחרי שיחתנו קודם,

לפחות נכון להיום, לא מכירה את זה. תעביר לי חומר, אני אבדוק את זה. אני רק אומר לך: אני לא רואה היגיון במסוע חשמלי.

התושבים שם הם לא אזרחים סוג טריפל איי,

אני לא מכיר בשום מקום אחר פתרון כזה. יש מעברי חצייה מסודרים של רכבת, זה תקן קיים.

כפי שאמרתי, לרכבים, הוא קיים להולכי רגל, הוא לא קיים רק בשכונת ס"ח בלוד.

הוא דורש תרבות של ציות לחוק ולרמזור ולמחסום ולפעמון, ולזה צריך לחנך את הילדים. זו אחריות שמוטלת על ההורים וזו אחריות שמוטלת על המורים. אתה יודע מה, זה לא מספיק? אתה אומר שתלמידים חוצים כל בוקר, בוא אני אחדש לך חידוש: מאות אלפי תלמידים חוצים כל בוקר כבישים במדינת ישראל. אז יש פרויקט "נשק וסע", עמותה שמפעילה הורים: בכל בוקר יש כמה הורים מתנדבים שעומדים, מורידים את הילדים מהרכבים של ההורים שלהם ועוזרים להם לחצות את הכביש. יש משמרות זה"ב. הכול פרויקטים התנדבותיים של הקהילה עם משטרת ישראל. עכשיו, פה אני מוכן לעזור.

חבר הכנסת סעדי, שנייה.

כי שם מדובר בצומת של כמעט עשר מסילות על מחלף,

חבר הכנסת סעדי, שנייה. לא נכון, יש שתי מסילות שם באזור הספציפי הזה. אבל רגע, חכה רגע. אני מוכן להיות גורם מתווך שיחפש את כל הפרויקטים האלה. יכול להיות שגם הרכבת תהיה שותפה. אז הרכבת תשים את הבודקה וההורים יעשו התנדבות ביניהם,

בכל בוקר מישהו אחר, ונכניס את המשטרה של משמרות הזה"ב. אני מוכן, בתנאי שאני רואה לקיחת אחריות גם בצד השני. אי-אפשר לבוא בטענות לרכבת: תפני את הזבל של כל תושבי השכונה, כי אנחנו זורקים אותו על הרכבת, גם את המקררים וגם את הספות, שאין לנו לאן לקחת באלטע זאכן, תשימי לנו לא רק שמירה בבוקר אלא גם מסוע חשמלי,

אולי כדור פורח שייקח את התלמידים ישירות עד לבית הספר רק כדי שלא יחצו מסילת רכבת. עכשיו, באמת, מחילה על הציניות, אבל זאת השאלה. אני מוכן בפירוש לשבת איתך לדיון ענייני ולרתום עוד גורמים ולראות איך מייצרים מציאות כמה שיותר בטוחה במקום הזה. אבל לא מתוך גלגול, נשמח לדיון ענייני.

אבל לא מתוך אפס אחריות על התושבים ועל העירייה ו-100% אחריות עלינו.

רק לחבר הכנסת גינזבורג, אם אתה יכול להתייחס, בבקשה.

זאת סוגיה בהחלט כבדה. ראשית, העובדה היא שאין מה לקבל החלטה, הקו הזה ייפתח רק בפברואר, כיוון שאז אנחנו מקבלים קרונות ומערכים חדשים של הרכבת, ואז יהיו לנו כלים,

לא זוכר. אני חושב שבתחילת בפברואר, כי אנחנו בינואר אמורים לקבל חלק, דיברתי על זה כבר כאן: קנינו 70 קרונות חדשים בעשרה מערכים. ברגע שזה ייכנס אז ממילא יש יכולת תפעולית. אני אמרתי שאני לא רוצה לפתוח את הקו כדי לגזור סרט ואחר כך בעצם יגלו שלקחתי קרונות ממקום למקום,

אז קווים שעובדים, עובדים. הקו הזה מאחר בחודשיים או שלושה, כי החלטתי שנכון לחכות לכלים החדשים.

זה נכון שיש לנו דילמה: האם הקו הזה יעשה את המסלול עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון עם ההחלפה הזאת בהרצליה. בסוף את ההחלטה אנחנו נקבל, להערכתי, בדיוק, או לעשות חלק וחלק. את ההחלטה נקבל, בעזרת השם, עד סוף השנה, והשיקול המרכזי הוא מקסימום מרוויחים, מינימום מפסידים. הרי זה סוג של שמיכה קצרה: אם אנחנו ניקח את הרכבת כמו שתושבי רעננה רוצים, אז תושבי ראש העין ובני ברק-קריית אריה, ובקיצור כל מי שעולה על הקו, אפילו כפר סבא, יעשו סיבוב יותר גדול, או שהתדירות שלהם תרד בחצי. אנחנו נצטרך לקחת את כל הנפח,

לא שני הכיוונים?

הרי בסוף הקו הזה,

רכבת העמק,

היא בועה בפני עצמה, היא לא מחוברת לרשת המרכזית שלנו. אז תיאורטית אני יכול להסיע עליה איך שאני רוצה,

הייתה עכשיו מחשבה שנמשיך שם את הרכבת טיפה על הקו עד בנימינה ונחסוך להם גם העברה של תחנה אחת. הבעיה היא שברגע שאתה מכניס את הרכבת לתוך הרשת הכללית, אתה מתחיל עכשיו, כמו בשדה התעופה,

אתה צריך זמן ויכולת להכניס את הרכבת על המסילה ואתה מאוד מגביל את הגמישות.

אם מסילת החוף הייתה עצמאית, יכולתי לסובב אותה איך שהיא רוצה, אבל היא הרי עולה על הרשת הכללית של מסילת החוף. לכן, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. או שיהיו שני סיבובים בשעה ככה ושני סיבובים בשעה ככה.

אז אני אצטרך לקחת את כל העומס שיש לי היום על הקו, מראש העין צפון לקריית אריה ובני ברק, כל מי שנמצא על הקו, שגם היום, ואתה יודע את זה מצוין, ממלא את הרכבת הזאת חבל על הזמן, אני צריך לדחוס את כל קיבולת הנוסעים שהיום יש לי בארבע רכבות בשעה לשתי רכבות בשעה, שברור שזה לא ייתן מענה.

אם אני אמשיך רק ככה, אז אני פוגע בתושבי רעננה. לכן הרכבת עושה עכשיו, והיתרון הגדול הוא שלפחות ביחס לנוסעים יש לנו 100% מידע.

כמה אנשים עולים בכל תחנה ויורדים בכל תחנה וגם אילו אנשים עלו, אין פה בעיית פרטיות, אני לא יודע מי הבן אדם, אבל אני יודע על כל כרטיס, באיזו תחנה הוא עלה ובאיזו תחנה הוא ירד. אנחנו בודקים, כי את זה אנחנו עוד לא יודעים, מה יהיה ברעננה. אנחנו מנסים בסקר לבדוק,

זה הנתון היחיד שאני צריך לייצר אותו בסקר, אין לי אותו במדע מדויק. ואז אנחנו נקבל את ההחלטה,

על בסיס שיקול אחד בלבד: מקסימום מרוויחים, מינימום מפסידים. אני מקווה לסיים את זה עד סוף השנה. תודה. אדוני השר, אתה עוד נשאר איתנו, כי אנחנו מחבר הכנסת סמי אבו שחאדה עוברים לחבר הכנסת אנטאנס שחאדה. זה בערך כמו מכהן לכץ, אני מבין. אתה תשיב על שאילתה דחופה מס' 32, מאת חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. נושא השאילתה: פיתוח צומת שוקת בנגב. אדוני היושב-ראש,

צומת שוקת עובר פיתוח יסודי בחודשים האחרונים והוא יהיה אחד הצמתים הגדולים והמפותחים במדינה. במרחק 400 מטר מהצומת קיים בית הקברות א-סקאטי, ובזמן לוויות הכביש נחסם כמעט לחלוטין משני הכיוונים. רצוני לשאול: מדוע לא מקימים כיכר בכניסה לבית הקברות שתפתור את בעיית עומסי התנועה? לפעמים, זאת תוספת, התכנון חייב או צריך להיות גם רגיש לצרכים של תושבי המקום.

תודה רבה לך על השאלה.

באמת צומת שוקת עובר פיתוח גדול במסגרת המשך כביש 6 דרומה, מיזם מאוד מאוד חשוב לפריפריה ולציונות. אני מזכיר שעוד מעט כל קריית המודיעין עוברת לליקית, ממש מאחורי צומת שוקת, ופיתוח התשתיות התחבורתיות שם, אני מקווה גם ברכבת, סיכמנו את זה השבוע עם משרד הביטחון סוף-סוף, הוא פיתוח חשוב מאוד. בית העלמין שנמצא על כביש 60, נכון? כשמגיעים מצומת שוקת לכיוון צומת ה-T פונים שמאלה על כביש 60. יש אכן בית עלמין מצד ימין של הכביש. צריך לזכור שלפני שהתחלנו לבצע את העבודות בית העלמין לא היה מוסדר בכלל, לא הייתה שום דרך גישה. במסגרת אותן העבודות בצומת שוקת עשינו דרך גישה לבית העלמין מאספלט מקורצף, כך ששיפרנו שם. בדקנו את זה תחבורתית, אין שם הצדקה לכיכר מסיבה נורא פשוטה: ממש מעט, אני לא זוכר עכשיו אם זה 200 או 300 מטר צפונה, יש את הכיכר של הכניסה לכרמית. אין הצדקה לשתי כיכרות במרחק של 300 מטר האחת מהשנייה, בטח בכביש בין-עירוני.

וזו תובנה שמחלחלת היום גם לאנשי המקצוע אצלנו ובנתיבי ישראל, כיכר בכבישים בין-עירוניים היא טעות. כיכר היא טובה כהאטת תנועה ולא כהסדרת תנועה. היא טובה בעיקר במרחבים עירוניים, היא מייצרת בדרך כלל בעיות תחבורה קשות כשמדובר על כבישים בין-עירוניים, ולכן אנחנו נעבור עכשיו יותר לרמזורים ופחות לכיכרות,

אבל שוב, שם אין הצדקה. בשביל לוויה שמתרחשת אחת ל- לא עושים כיכר, שעכשיו מאיטה את כל התנועה שנוסעת. כל אותם אלפי, ואולי יותר מזה, כלי רכב שנעים שם על הכביש ביום סתם יצטרכו להאט עכשיו, ויתחילו פקקים רק בגלל כיכר שמשמשת אחת ל-. איך אומרים בינינו? שלא תשתמשו הרבה בבית העלמין הזה, בעזרת השם.

תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ולכל השואלים. אני מתכבד להזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. גם הוא ישיב על שתי שאילתות, אחת דחופה והשנייה רגילה שהפכתי אותה לדחופה. סגן שר הבריאות ישיב קודם כול על שאילתה דחופה מס' 30, מאת חבר הכנסת איתן גינזבורג. נושא השאילתה: עלייה במספר האבחונים של חולים חדשים עם HIV בישראל. בבקשה, נא לקרוא את נוסח השאילתה בפני המליאה. תודה, אדוני היושב-ראש.

סגן השר עדיין, נכון? עדיין. אולי יישאר. אולי יישאר ואולי לא. השבוע צוין יום האיידס הבין-לאומי. רצוני לשאול: 1. מדוע הממשלה לא קובעת יעד מדיד למיגור הידבקויות חדשות כמו מדינות אחרות? 2. כיצד משרד הבריאות מתכוון להנגיש את הטיפול המונע,

למי שאין ביטוח בריאות משלים, כולל חיילים?

בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת גינזבורג, 1. מדינת ישראל, כמו רוב המדינות המפותחות, משתמשת במדד של UNAIDS Joint United Nations Program on the HIV/AIDS , 90-90-90, לשנת 2020. לפי מדד זה, יעד 1, 90% מסך כל נשאי ה-HIV ידעו את סטטוס הנשאות שלהם על פי אומדן המבוסס על חישובים של המרכז האירופאי לבקרת מחלות ומותאם לישראל, יעד 2, 90% ממי שאובחנו כחיוביים ל-HIV יקבלו טיפול תרופתי, יעד 3, 90% מהמקבלים טיפול תרופתי יהיו במצב שבו רמת הווירוס בדמם נמוכה ובלתי מדידה, undetectable. מדד זה מראה את ההתמודדות ואת המאמצים של מערכת הבריאות למניעה, אבחון וטיפול ב-HIV. להלן הנתונים:

93.6% מסך כל נשאי ה-HIV יודעים את סטטוס הנשאות שלהם, אומדן מעודכן לסוף שנת 2018 על כלל האוכלוסייה, לרבות מי שאינו אזרח ישראל, יעד 2, 97.1% מאזרחי ישראל שאובחנו כחיוביים ל-HIV מקבלים טיפול תרופתי, נתונים משנת 2015, יעד 3, 89.9% מאזרחי ישראל המקבלים טיפול תרופתי נמצאים במצב שבו העומס הנגיפי בדמם, רמת הנגיף בדם, נמוך מסף המדידה, undetectable, נתוני שנת 2015. כפי שניתן לראות, מדינת ישראל עומדת במדדים שהוגדרו. עם זאת, חשוב לזכור שכ-73% מנשאי ה-HIV אינם ילידי הארץ. מאחר שלא תמיד ניתן לקבוע בוודאות את מקום ההדבקה, בישראל או בחו"ל, קיימת מורכבות בקביעת יעד כמותי של מספר ההדבקות החדשות. מאז שנת 2017 מגיש משרד הבריאות המלצה להכללת PrEP בסל הבריאות. ועדת הסל היא אשר מקבלת את ההחלטה בהתאם לסדרי העדיפויות הנגזרים משיקולים רבים ומגבלות בהתאם לתקציב המיועד להרחבת הסל. המשרד גם חיווה דעתו שהמחיר הנקוב כיום על ידי חברות התרופות מקשה על תפוצה רחבה יותר של ה-PrEP, שתאפשר בחינה של עלות תועלת בישראל. חשוב לציין שמשרד הבריאות רואה ב-PrEP כלי אסטרטגי למניעת HIV, ומקדם בצורה אקטיבית את הנגשתו לאוכלוסיות בסיכון יתר, באמצעות עבודה משותפת עם ארגוני קהילה, ובמיוחד עם הוועד למלחמה באיידס. לגבי חיילים, הטיפול בחיילים הינו באחריות הצבא, ויש להפנות את השאלה למשרד הביטחון. תודה, סגן השר. שאלה נוספת לחבר הכנסת איתן גינזבורג. כמו כן, לחברי הכנסת אוסאמה סעדי ווליד טאהא. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, אוכלוסיית הסיכון של HIV היא האוכלוסייה היחידה שמשרד הבריאות משאיר אותה לבד, והוא שולח אותה לביטוחים הפרטיים, מכיוון שאין היום טיפול מונע של מחלה מסכנת חיים שהוועדה לא מנגישה למעט HIV. לכן, אם הטיפול המונע לא ייכנס לסל, האם משרד הבריאות מתכוון לתקצב את הטיפול מהתוספת השלישית, כמו את החיסון נגד פפילומה,

שלא נכנס לסל אבל עדיין מתוקצב על ידי המשרד כטיפול, ומאפשרים לנשים לקבל את הטיפול הזה? במה שונה PrEP מפפילומה, למשל?

תודה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, אין לי שאלה. יש לי רק כמה מילים טובות להגיד על משרד הבריאות. בחודשים האחרונים יש לנו דלת פתוחה, אוזן קשבת. סגן השר תמיד אומר: יש לך חדר אצלנו במשרד הבריאות. אז אני מעדיף פה את החדר של הכנסת, אבל כשמגיעה מילה טובה אז צריך להגיד את זה, אדוני היושב-ראש, ובמיוחד לאדם שאנחנו מעריכים מאוד, שמגלה הבנה, אכפתיות

פרופ' שאול יציב, מגיע כל הכבוד. תודה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, סגן שר הבריאות, אני רוצה בבקשה להתייחס לסוגיית תלמידי חינוך מיוחד שעברו ועדות השמה ואובחנו כזכאים לחינוך מיוחד, בכל מיני אבחונים, לעיתים גם עם פיגור שכלי. האם עדיין ניתנת הזכות לרשות המקומית לקבוע קילומטרז' לגבי הזכות של תלמיד כזה להסעה מבית מגוריו למקום הלימודים שלו? כי נודע לי שיש רשויות שמגבילות את הקילומטרז' שלפיו הן נותנות זכאות לתלמיד להסעה מביתו אל המוסד שהוא לומד בו. קיים כזה דבר? תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ווליד טאהא. בבקשה, סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש.

הכנסת גינזבורג, אני לא מתערב בסל. יש ועדה מכובדת, אנשים מאוד מכובדים, רופאים גדולים, מנהלים גדולים, אנשי ציבור, הם יחליטו ואחר כך נראה מה לעשות, אם צריך לעשות, לא בטוח. אבל אני בהחלט לא מתערב בסל. זאת נקודה מאוד רגישה. אף על פי שאני כמעט בטוח, אדוני, שמותר לי לפי החוק, זה לא יפה. יש ועדה. חבר הכנסת אוסאמה,

אני אשמח מאוד אם תעשה את זה בשידור בחירות בשבילי. יותר מזה? יש לו פריימריז קשים בתוך המפלגה, אז אנא ממך,

כי חבר הכנסת מקלב עוד יעקוף אותו בדירוג המתפקדים. חבר הכנסת

אני לא יודע בדיוק איך לענות לך. אני רוצה להיות זהיר, ולכן אני מציע שתעביר לי בכתב את מה שאתה רוצה, ואני אעביר את זה לגורמים המוסמכים שיבדקו את העניין. תודה לסגן השר, כרגיל, על תשובותיו. אתה נשאר איתנו להשיב על שאילתה רגילה מס' 8, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. נושא השאילתה: שנתיים ללא רוקח ראשי בישראל.

אין שאלות נוספות של חברי הכנסת כי מדובר בשאילתה רגילה. בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש.

חברת הכנסת תקרא את נוסח השאילתה ואז תוכל להשיב.

תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת, שהפכת שאילתה רגילה שלי לדחופה. בדרך כלל דווקא לזכותו ייאמר שמשרד הבריאות וסגן השר תמיד עונים, ועונים בסדר גמור, להבדיל ממשרדים אחרים. גם את תעשי את זה בבחירות הבאות.

הוא מבקש שגם זה יוקלט בתשדיר בחירות. בבקשה, גברתי. בינינו יש חילוקי דעות ענייניים, אבל זה לא שנאה אישית. זה כשנתיים משרת הרוקח הראשי איננה מאוישת. הסחבת באישור תרופות גנריות הנובעת מכך מתמשכת ומונעת חיסכון שנאמד ב-250 מיליון שקל בשנה לרכישת תרופות.

1. מתי ימונה רוקח ראשי במשרדך? 2. כיצד בכוונת המשרד לזרז את הליך רישום התרופות הגנריות? תהיה לי שאלה נוספת בהמשך. לך תהיה, אם תרצי. בבקשה, נא לשבת. סגן שר הבריאות יענה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת מלינובסקי, 1. משרד הבריאות פרסם במהלך השנתיים האחרונות שלוש פעמים מכרז לתפקיד, אשר לא העלה מועמדים מתאימים. בעקבות כך המשרד, באישור נציבות שירות המדינה, שינה את הדרישות לתפקיד כדי להגדיל את הפוטנציאל לתפקיד. בימים הקרובים יפורסם המכרז במתכונתו החדשה, ואנו מקווים שיימצא מועמד מתאים. אני מקווה, את זה אני מוסיף אף על פי שלא כתבו לי, שלא יהיו לי בעיות עם הנציבות בגלל בחירות או לא בחירות, ממשלת מעבר. על זה אני לא יודע לענות לך. 2. אגף הרוקחות פועל באופן מתמיד ורציף לרישום תכשירים חדשים בישראל, אתיים וגנריים, לאחר בחינת איכותם, בטיחותם ויעילותם. המשרד עובד על פי נהלים מסודרים והנחיות בין-לאומיות. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר התרופות, עם מורכבותן המקצועית, המוגשות לאישור במדינת ישראל. אולם למרות גידול זה במספר התרופות ובעומסים על הצוותים המקצועיים שלנו, משרד הבריאות לא קיבל תוספת כוח אדם מקצועי מתאים.

לאור ריבוי הבקשות לרישום והמחסור בכוח אדם מקצועי, קיימים לעיתים עיכובים בתהליך. בימים אלה מתקיימים דיונים עם משרד האוצר לבחון דרכים שבהן ניתן לחזק את המערך המקצועי של אגף הרוקחות, מתוך ראייה של חשיבות הנושא ברמה בין-לאומית. תודה, סגן שר הבריאות. שאלה נוספת לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. תודה, אדוני סגן השר. אני מקווה מאוד שהדברים יצאו לפועל גם במינוי רוקח ראשי וגם בהתנהלות שם, כי ברור לכולנו שתרופות גנריות מוזילות ומועילות לשוק ולפציינטים. השאלה היא כזאת: האם סגן השר מתכוון לקדם במסגרת סל הבריאות חיסון מיוחד לחברי ממשלת ישראל נגד טיפשות וגזענות? האם יש כזה בכוונתך? אולי המדען הראשי יכול לסייע. אז אני מסתייג מהטיפשות, ולזה, אני חייב להגיד את זה, אני לא בטוח שיש תרופה. אה, אין תרופה כזאת? אבל בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד: אני לא מתערב בסל התרופות. כפי שאמרתי קודם כמה פעמים: אנחנו נשאיר את זה לוועדה. אולי תמליץ לוועדה. לא, לא, לא. תודה רבה.

המסד הרציני האחרון שנשאר לנו בכנסת בתקופה הזאת זה שאילתות דחופות. אז אני מבקש לא להפוך גם שאילתות דחופות לקרקס. תודה לסגן שר הבריאות. אנחנו עוברים לשאילתה דחופה מס' 33. לצורך התשובה אני מזמין את השר להגנת הסביבה חבר הכנסת זאב אלקין להשיב לחברת הכנסת סתיו שפיר. נושא השאילתה: זיהום האוויר מאסדת לווייתן. תודה, כבוד היושב-ראש. רק רגע. השר יעלה וישמע את השאילתה.

תודה. משרדך הודיע שיעדכן את הציבור לפחות יממה לפני הנישובים המהותיים מאסדת לווייתן. אני אשאל גם מדוע רק יממה, ואיפה בעולם יש דוגמה לדבר כזה בכלל, התראה כל כך קצרה? שלא לדבר על המרחק של אסדות לווייתן מהחוף. ברצוני לשאול: מאחר שמדובר בפליטות עצומות, יממה אחת ולא יותר לא תאפשר לתושבים להתארגן, לפנות חולים, לפנות ילדים וכדומה. מאיפה הגיעה ההחלטה הזאת? וכיצד אמורה להתבצע ההודעה לתושבים? תודה, גברתי. בבקשה, השר להגנת הסביבה. תודה רבה. קודם כול, השאלה של חברת הכנסת שפיר מתבססת על כמה הנחות שאני ארשה לעצמי לחלוק עליהן בתשובה שלי, גם על כך שמדובר בפליטות, וכפי שהגדרת אותן "פליטות עצומות", וגם הנחת שהן פליטות שמסכנות את בריאות התושבים ולכן מחייבות את פינוים של הילדים, החולים וכו'. כפי שתכף אני אציג בנתונים, לא כך הוא. לאחר מכן אני,

אסביר את הסוגיה של לוחות הזמנים וגם את דרך ההודעה. במסגרת הרצת אסדת הגז לווייתן ביקשה חברת נובל לבצע שני נישובי גז למשך תקופה של שמונה שעות לכל אחד מהם. במהלך כל אחד מהנישובים באמת צפויות להיפלט כמויות גדולות באופן יחסי של פליטות לעומת ההפעלה המסחרית הרגילה של האסדה,

יחד עם זה, המשרד בחן לעומק את בקשת חברת נובל ומצא שבמהלך הנישובים לא צפויה עלייה משמעותית בריכוזי מזהמי האוויר באזור חוף, ואני תכף אחלוק איתך, חברת הכנסת שפיר, ועם שאר חברי הכנסת, את הנתונים המספריים. ערך הסביבה של הבנזן במדינת ישראל, שהוא ערך היעד היממתי,

המחמיר ביותר בעולם, הוא 3.9 מיקרוגרם למק"ת.

ממוצע הריכוזים היממתיים של הבנזן בקרונות נחשולים של איגוד הרשויות באזור, של קיסריה, שזה קרון של איגוד ערים חיפה שהוזז לשם לצורך ליווי של התהליך, וכמובן במעיין צבי, כל הקרונות האלה כבר הופעלו, בינתיים הוא נע סביב הערכים, נניח, בימים האחרונים של 0.53, 0.53 או 0.51. זאת אומרת שאם הערך שהוא תקני ומעבר לו יש איזושהי בעיה הוא 3.9, אז כרגע אנחנו עומדים באזור של 0.5: 0.51. 0.53 כממוצע. טווח הריכוזים היממתיים של בנזן באזור מישור החוף, כולל באזורים האלה, הוא בין 0.24 ל-0.85 מבחינת התנודות. הכי נמוך היה 0.24 והכי גבוה היה 0.85, וגם הוא, כפי שאתם רואים, הרבה יותר נמוך מהערך של 3.9. עכשיו, מה עושה התהליך של נישוב הגז, ולאיזה ערך של עלייה בפליטות אנחנו מצפים? לפי הנתונים החזויים של תוכנית ההרצה, שהוצגה לנו, כמובן, נבחנה על ידנו ואושרה, התרומה היממתית המקסימלית של האסדה תהיה 0.14 מיקרוגרם על מ"ק תקני. 0.14. זאת אומרת שהתוספת של הזיהום שצפויה בפרקי הזמן הקצרים האלה של שמונה שעות, גם בתרחיש המחמיר ביותר, לא תעלה על 3.5% מערך הסביבה שאיתו פתחתי. וזה כמובן בהתבסס על מודלים של חיזוי המאושרים על ידי הרשות להגנת הסביבה האמריקאית. עכשיו, כשמחברים את הערך המקסימלי של הבנזן באזור החוף הצפוי בסך הכול, של 0.85, שהוא גם הנמדד, אגב, אני לא יודע אם זה כבר

בעבירה על כללי תקנון הכנסת, אדוני היושב-ראש יעזור לי, אני לא רוצה להציג את זה, כי אז אני אהיה בבעיה, אבל אני רק אעדכן את הציבור שבמכשיר הקטן שאני מחזיק פה לידי, מכשיר הפלאפון, כל אחד יכול להוריד לו אפליקציה חדשה של המשרד להגנת הסביבה, והוא יכול בכל רגע נתון לראות את מצב זיהום האוויר, גם הכללי, גם לפי מדדים שונים, כולל הבנזן, בכל הארץ או באזורים מסוימים, כולל כמובן באזור הזה. יפה, כל הכבוד על האפליקציה.

באזור של האסדה זה מתעדכן כל כמה שעות, ואפשר לראות בדיוק איפה אנחנו נמצאים בזה הרגע, איפה יש מקומות בעייתיים.

שעה לפני שנכנסתי לכאן לחצתי על האפליקציה, ודווקא מה היה המקום הכי בעייתי שראיתי שם? לא מפרץ חיפה, וכמובן לא אזור האסדה, מאוד קרוב לפה: אזור התעשייה עטרות. אבל זו סוגיה בפני עצמה. לא תמיד מה שקיים בתדמית שלנו או בשיח התקשורתי-ציבורי תואם את הנתונים. מהיום כל אחד יכול להיכנס על בסיס קבוע ולראות את הנתונים בלייב.

כאשר חוזרים לסוגיה הזאת של האסדה, כשמחברים את התרומה המקסימלית לריכוז המקסימלי, אנחנו מגיעים ל-0.99 מיקרוגרם למ"ק תקני. זאת אומרת שהמשמעות היא שבסופו של דבר אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר נמוך מהתקן, פחות או יותר ב-25% מהתקן. זה המקסימום הצפוי בימים הקיצוניים האלה של תוכנית ההרצה, שאכן יש בהם הגדלה של פליטת המזהמים לאוויר בבנזן. ולמה אני ככה הטרחתי אתכם במספרים האלה? אני חושב שיש הרבה דיסאינפורמציה והרבה מידע לא נכון בסוגיה הזאת. האם בימים האלה יש הגדלה?

האם ההגדלה הזאת מסכנת את הציבור ובגלל זה צריך לפנות חולים וכו'? התשובה היא חד-משמעית לא. אגב, יש אזורים אחרים בארץ שהמצב בהם הרבה יותר גרוע ממה שיהיה ליד האסדה באותם הימים שעליהם אנחנו מדברים, כולל, אגב, באזורים קרובים לשם. אומנם זה לא עם בנזן, עם מזהמים אחרים, אבל רמת הזיהום באזור חדרה, פרדס חנה, קיסריה, מתחנת אורות רבין, שעובדת על פחם, וכל עוד היא תמשיך לעבוד על פחם, היא הרבה יותר גבוהה ומסכנת את הציבור מכל השיא של פעילות האסדה בהרצה. ואגב, התנאי לסגירה של אורות רבין, בהנחה שידעו לעמוד בתנאים והמגבלות ששמנו על חברת החשמל ומשרד האנרגיה, הוא תחילת עבודתה של אסדת לווייתן. לכן דווקא הפעלת האסדה תשפר דרמטית את מצב זיהום האוויר באזור הזה, ולא תחמיר אותו. עכשיו לגבי השקיפות, החלק השני של השאלות של חברת הכנסת שפיר. כמובן שבמסגרת היתר הפליטה חברת נובל נדרשה על ידינו לשקיפות מלאה מול הציבור בכל הנוגע להשפעות הסביבתיות ולעדכון שוטף של הציבור באתר האינטרנט של החברה. במסגרת אישור תוכנית ההרצה הנלווית להיתר הפליטה שאושר על ידי המשרד נדרשה החברה בין השאר לעדכן את הציבור על מועדי הנישובים לכל הפחות 24 שעות קודם לכן. עכשיו, מאיפה נובע המספר הזה של 24 שעות? הוא נובע מכך שבדרך כלל התהליך הזה של ההרצה, קשה מאוד לחזות אותו במדויק. הוא קשור בכל התהליך של הפעלת האסדה, וגם החברה עצמה,

שבוע מראש לא תדע להגיד באיזה יום מדויק זה ייעשה, כי מדובר על תהליך טכנולוגי מורכב, ורק באיזשהו שלב הם רואים שאפשר לעשות את ההפעלה. לאור פניות הציבור ולאור הרגישות של הנושא, אני יכול לעדכן אותך, חברת הכנסת שפיר, למעשה זו אולי פעם ראשונה שאנחנו מודיעים על זה, שאנחנו פונים לחברת נובל בדרישה-בקשה להגדיל את טווח הזמן הזה ל-48 שעות במקום 24. מהבדיקה הראשונית שעשינו זה אפשרי טכנולוגית, ואי-אפשר מעבר לזה. אני מאוד מאוד מקווה שלא יצוץ איזשהו קושי טכנולוגי שלא היה ידוע לנו ושלא יתברר שאי-אפשר לעמוד בדרישה הזאת, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נדע בימים הקרובים לסכם סופית עם חברת נובל על כך שההתראה תהיה 48 שעות לפני הליך ההרצה, ולא 24. אבל עדיין אני באמצעותך פונה לציבור ולתושבים, ובאמצעות כל מי שמקשיב לנו היום: לא צריך להתפנות ולא צריך לפנות. אומנם כשר ירושלים אני מאוד אשמח אם כל תושבי זיכרון יעלו לירושלים לשמונה השעות האלה ובסך הכול תגדל תיירות הפנים לירושלים ודבר טוב יצא מזה, אבל אין בזה שום צורך בריאותי ואין בזה שום צורך סביבתי. אגב, נקודה שכדאי לציין אותה: אם מלכתחילה במסגרת הדרישות שלנו נדרשו שלוש תחנות ניטור כדי לנטר את התוצאות של הפעלת האסדה,

בגלל ההבנות השונות שנובל הגיעה אליהן עם איגוד ערים, למעשה יש כשש תחנות ניטור שמנטרות בו-זמנית באזורים השונים של אזור החוף הזה את המצב הסביבתי,

כולן באפליקציה, אפשר לראות את כולן. כרגע אנחנו גם מעבירים אותן הליך הסמכה מזורז על ידי המשרד שלנו, את התחנות של איגוד השרון, כדי שהן יוכלו לתת מענה לכל סוגי המזהמים, כפי שנותנות גם התחנות שלנו. תהליך ההסמכה הזה מסתיים ממש בימים האלה. ולכן, לסיכום של שאלתך: אנחנו מנסים להגדיל את הטווח מ-24 ל-48 שעות, ואני מעריך שנצליח. אנחנו כמובן נודיע לציבור ברגע שנקבל הודעה מנובל. אומנם אנחנו בדרך כלל מודיעים לציבור רק על חריגות סביבתיות משמעותיות, וכאן זה לא צפוי,

מה שנקרא לפנים משורת הדין, ולא כתקדים, בגלל הרגישות הציבורית הגדולה של הנושא הזה, ברגע שנקבל הודעה מנובל נפרסם על זה הודעה רשמית גם לציבור. אבל, אני שוב, 1. מזמין אתכם להשתמש באפליקציה ולראות את המצב כל הזמן, ו-2. פונה לציבור ואומר שאין סיבה להגיע לפניקה. יותר מזה, אני שוקל באופן אישי ביום הזה של ההרצה לצאת לאזור הזה של החוף, להיות בתחנות הניטור, לראות את הנתונים בעצמי, וגם על ידי זה לתת לציבור תמונה שאני לא רואה בזה שום סיכון לפי העמדה המקצועית של אנשי המשרד להגנת הסביבה, שהם אנשי מקצוע מאוד מאוד מנוסים,

רק כדי להבין,

הניטור נעשה על ידי נובל אנרג'י.

ואיגוד ערים.

אבל לא המשרד עושה אותו. המשרד לא עושה את הניטור כמעט בשום מקום בארץ.

הניטור נעשה בדרך כלל על ידי חברות חיצוניות, פרטית, אותה חברה שיש לה אינטרס.

את שאלת אותי, אני אשמח לענות לך. הניטור נעשה בדרך כלל או על ידי איגודי ערים שמייצגים את התושבים או על ידי חברות שהמשרד שוכר, או שלפעמים הגורמים התעשייתיים שוכרים. כמובן, החברות האלה נמצאות תחת פיקוח של המשרד מבחינת הטכנולוגיה של הניטור, כיול התחנות וכו'. במקרה הספציפי הזה, למרות הדרישה המקצועית שלנו לשלוש תחנות ניטור, למעשה, בשתיים מהן נובל שכרה שירותי חברה שעובדת כאן בארץ. אין הרבה חברות שעושות את זה. נובל לא עושה את זה בעצמה. באחת המשרד למעשה הביא מאיגוד ערים חיפה זאת התחנה השלישית. אלה שלוש תחנות,

הן פועלות כרגע דווקא בצורה הכי מיטבית שיש. בגלל רגישות הנושא, יש הסכם בין נובל לבין איגוד ערים שעוד שלוש תחנות ניטור יעמיד איגוד ערים שרון, שהוא שמייצג את התושבים, הם אלה שחוששים מקיומה של האסדה. בדיוק התחנות האלה כבר כולן עומדות, כבר כולן פועלות, כבר מודדות מזהמים, ואפשר לראות גם אותן באפליקציה. כדי שהן יוכלו לעבוד על כל סוגי המזהמים בצורה מוסמכת, כפי שאמרתי אנחנו עושים להם אישור

הן פועלות בפועל, אבל כדי שהציבור יוכל להיות רגוע שאנחנו סומכים את ידינו ולא רק איגוד ערים עושה את זה אנחנו עושים את ההסמכה, והיא תסתיים עד סוף השבוע, יהיו שש תחנות ניטור: שלוש של איגוד ערים ועוד שלוש, שמהן שתיים של חברה שנובל שכר אותה ועוד אחת של איגוד ערים חיפה. אלה שש תחנות ניטור שיבטיחו את הניטור. בינינו, רק הערה צדדית, בינתיים דווקא הצורה הכי מדויקת והכי חלקה זה שתי תחנות של החברה שנובל משלם עליהן. הן עובדות יותר מכויל מאלה של איגוד ערים, אבל אני מקווה שבסופו של דבר כולן יעבדו באותו סטנדרט. הבקשה של ראשי הרשויות, שאיגוד ערים יהיה זה שינטר במקביל, מתקיימת במלואה על ידי תחנות שאיגוד ערים, שמייצג את הרשויות המקומיות של האזור, הוא זה שמפעיל אותה. לגבי זה אני חושבת שהיה ראוי אם נוסף לנציגות הזאת גם נציגות של ארגונים אזרחיים, למשל "שומרי הבית", שמובילים את המאבק להרחקת האסדות, וכרגע עומדים כמעט לבדם כבר שנים בניסיון להציל את בריאותם של התושבים לאורך קו החוף. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. נראה שיש חילוקי דעות עם נובל. לי יש כאן, לפי איזה סעיף בפרוטוקול השאלה הנוספת על הנוספת?

זאת השאלה הנוספת. קודם זו הייתה רק שאלה להבהרה. זאת השאלה האחרונה לפנים משורת הדין. זאת השאלה הנוספת.

קודם זה היה רעיון.

יש לי פה רשימה, כבוד השר, של יותר מ-100 תושבים שדיווחו בימים האחרונים על פגיעות בריאותיות שונות: כאבי ראש, חוסר יכולת לישון, צריבות בעיניים, שיעולים בלתי פוסקים. אתה ער לכך שאף שהחלק המשמעותי של ההרצה אפילו לא החל, יש כבר מאות דיווחים של תושבים באזור חוף הכרמל על מפגעים בריאותיים. חלקם התקשרו למשרד להגנת הסביבה, התקשרו למוקד. במשרד אמרו להם שזה תוצאה של תחילת התקופה של ההרצה באסדה,

כשהם יצרו קשר עם פניות הציבור בנובל אנרג'י, שם אמרו להם שאין שום קשר לפעילות האסדה, והם לא מכירים שום דבר מהסוג הזה. מה שאמרת על המזהמים, גם שם עולה שאלה, מאחר שהבדיקה שלכם, של המזהמים, באתר המשרד, באותה אפליקציה, לא כוללת את החריגות בתחמוצות חנקן, באוזון. לטענת התושבים מתברר גם שחלק מהנתונים שהופיעו באתר נעלמו לפתע, אחרי שהם אולי לא מצאו חן בעיני מישהו, ואי-אפשר היום למצוא אותם. אז לנוכח העובדה שהתושבים מגיבים בבעיות בריאותיות כבר עכשיו, לפני שבכלל התחילה התקופה המשמעותית של הנישובים, איך אתם מתכוונים לטפל בנושא הזה? איך מתכוונים לא רק לפקח על החברה, שטוענת שאין לה שום קשר לעניין הזה וזה לא קשור באסדה, ועל הפעלת אותן תחנות ניטור, מעבר לאותן 48 שעות, שהן תוספת שאנחנו מברכים עליה, אבל היא רחוקה מלהספיק כדי באמת לעבוד מול אותן פגיעות בריאותיות שהתושבים כרגע עלולים לסבול מהן בחומרה רבה בהרבה? תודה רבה.

בבקשה, אדוני. קודם כול, כפי שכבר הערתי בדברים קודם, מצב המזהמים באזור זה הרבה יותר טוב מהמצב בתל אביב וגם בירושלים.

קודם כול, לצערי, אגב. אני לא מתגאה בזה, זאת הסיטואציה באזור הזה. באופן ספציפי, היות שאני יכול לבדוק את זה כאן, נכנסתי לאפליקציה תוך כדי זה ששאלת על תחמוצות החנקן, לחצתי על תחמוצות החנקן, ואני מקבל את התמונה בכל אותן התחנות שהזכרתי. גם את יכולה להיכנס, דרך המדד הכללי של כלל המזהמים, לתחנות הרלוונטיות, ותראי שתחמוצות החנקן מדווחות שם. אני לא יודע על מה מתבססת השאלה. עשיתי את זה מה שנקרא ב"לייב", כאן מולכם. בעניין התלונות של התושבים, הערכים הנמדדים לאורך כל התקופה בימים האחרונים, כפי שאמרתי, הרבה יותר נמוכים מהסטנדרט והרבה יותר נמוכים מרמת הזיהום בהרבה מאוד מקומות אחרים במדינת ישראל.

יכול להיות שדווקא הפעילות המוגברת של שומרי הסף, עם תיאורים אפוקליפטיים, היא שגורמת לאנשים, הם סובלים מכאבי ראש. אני לא הנציג של משרד הבריאות ולא רופא. אני יכול להגיד לך מה הערכים של המזהמים, כל מזהם שנמדד, בכל נקודת זמן ספציפית, בשש תחנות ניטור שנמצאות שם. כפי שאמרתי, שלוש מהן מופעלות על ידי נציגות של התושבים, אז בטח הן לא חשודות שמנסים בהן לרמות או לייצר איזה תמונה מעוותת. זה המצב. הערכים האלה בוודאי לא נותנים שום מקום להניח שיש פה קשר בין הפעילות שיש באסדה לבין התחושות או המצב הבריאותי של התושבים.

אני לא יודע לתת דיאגנוזה, אני לא יודע להגיד לך ממה זה נובע. אני רק חוזר ואומר שוב: הערכים ידועים, הכול שקוף. כל אחד יכול לראות את האפליקציה ב"לייב".

לפעמים, בתחנות מסוימות, כפי שכבר אמרתי, יש תקלות, לפעמים הן לא מכוילות מספיק, ולכן מתבצע תיקון של הנתונים בדיעבד, ברגע שבודקים את זה. זה קורה בכל מקום בארץ, אגב, לא רק באזור הזה. כפי שציינתי, דווקא בתחנות של האיגוד בימים הראשונים, בגלל שהן חדשות יותר, היו שם כמה פעמים תקלות, אבל גם הן תוקנו, ולמעשה הן נותנות את התוצאות. אבל התחנות של נובל דווקא עבדו בצורה שקופה לגמרי, לא, לא. אי-אפשר לנהל את הישיבה כך, סתיו. זו לא שעת שאלות לשר. אורי מקלב, בבקשה. גם אם תזמין אותי, אני אבוא. אנחנו נשקול את זה. תודה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, בהמשך לשאילתה ששאלתי אותך,

לפני למעלה משנתיים, על נתונים שאין עליהם ויכוח, על מפגע תברואתי ומפגע סביבתי ובריאותי חמור מאוד, שסובלים ממנו אלפי תושבים, אני מדבר כרגע על מודיעין עילית: משרפת פסולת בשטחים C או A ו-B, שהם לא ברורים, לא רק שם אלא בכל הארץ. ובכל אופן אלפי אנשים סובלים לא בהתראה של יום אלא יום-יום, במשך כל היממה, סבל רב, משרפת פסולת. עדיין מאז שדיברנו לפני שנתיים שייעשו מאמצים, אנחנו נמצאים לא רק באותו מצב, אלא המצב אפילו החמיר ביותר. ואני באמת שואל: אנחנו לא מדברים על דברים עתידיים,

מפגעים שנמצאים בעליל יום-יום, סבל רב, מצוקה נוראה. זו לא רק הרגשה לא טובה, אלא רואים את זה בחוש, את העשן ואת כל הרעלים שמגיעים אליהם. אנשים עומדים חסרי אונים. אני באמת שואל אותך: מה עוד אפשר לעשות? מה אתה יכול לעשות בנושא הזה? תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. אומנם זה נושא שחורג מאוד ולחלוטין מהנושא של השאילתה, אבל בכל זאת אני אענה לך. יש מיקי, צריכה לשאול לפניו, ואחר כך אדוני יענה. מיקי חיימוביץ', בבקשה. מה שם האפליקציה? זה שירות טוב לציבור. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, דקה. דקה, מיקי.

אדוני השר, תראה, דקה, מיקי. השר רוצה לומר. "אוויר בסביבה". שם האפליקציה שהשר הצביע עליה: "אוויר בסביבה". לומר את זה בכנסת זה יכול להתאים. "אוויר בסביבה". אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, שבעקבות ההתנהלות של המשרד בשנים האחרונות, גם בנוגע למה שקורה במפרץ חיפה וגם בנוגע לתחלואת היתר שיש היום באשדוד ובאשקלון בעקבות אסדת תמר, אני חושבת שאתם צריכים לקחת ביתר תשומת לב את חוסר האמון שרוחש הציבור לנתונים שאתם מפרסמים ולנתונים שאתם מנטרים. אין לכם מה להתפלא על תחושת הפניקה והחשש הגדול של כל תושבי החוף ממה שהולך להיפלט מאסדת לוויתן באופן רצוף, ובמיוחד בתקופת ההרצה. דיברת קודם ארוכות על הבנזן בנושא המודל שהרצתם, אבל המודלים שלכם, של ההרצה, לא כללו את הנושא של אותן תחמוצות חנקן ואוזון, ונוסף לכך אתם בעצם סירבתם לכך שתהיה תחנת ניטור על האסדה עצמה, תחנת ניטור שתפעל לפני ההרצה ולפני הפעילות שלה, מה שבאמת לא נותן לנו אפשרות היום לדעת אם יש שינוי באוויר מסביב לאסדה. אני גם רוצה לשאול אותך: לאור חוסר האמון, ובאמת לאור התחושה הזאת שיש נתונים שפתאום נעלמים,

עמדת ניטור על האסדה עצמה, ובעצם החברה עצמה, חברת נובל אנרג'י, היא זאת שמנטרת את הפעילות שלה, למה אתם לא נפגשים? למה אתם לא משיבים? למה אתם לא מקימים מוקד לפניות התושבים? הרי מדובר פה במאות אלפי אנשים שחוששים עכשיו לבריאות ולחייהם. תודה רבה. אני שואלת אותך: האם אתה, כשאתה מוכן לבוא ולהיות בתקופת ההרצה על החוף, האם תביא לשם גם את ילדיך? תודה, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אני קודם,

אענה לחברת הכנסת חיימוביץ', כי השאלות שלה יותר קשורות לשאילתה המקורית, ואז אענה לחבר הכנסת מקלב. חברת הכנסת חיימוביץ' נגעה בכמה סוגיות. קודם כול, בסוגיית האמון בנתונים שלנו, אני לא רואה סיבה לכפור באמינות של הנתונים של המשרד להגנת הסביבה, אבל דווקא במקרה הספציפי הזה אלה לא נתונים שלנו, ואפילו לא נתונים של נובל, בניגוד למה שציינת. אני חוזר ומזכיר שיש שש תחנות ניטור. שלוש מופעלות על ידי איגוד ערים שרון, לפי בקשה של ראשי רשויות שמייצגות את התושבים, והן לא מופעלות על ידינו. אנחנו רק עוזרים להם מבחינה מקצועית, ובאמצעות האפליקציה שלנו אנחנו משקפים לציבור את הנתונים של התחנות האלה. אבל מי שמפעיל את התחנות זה איגוד ערים שרון, שמייצג את התושבים. עם כל הכבוד לארגון כזה או אחר של החברה האזרחית, בכל זאת הנציגות הנבחרת של התושבים היא שצריכה לנהל את ענייניהם ולייצג אותם.

מבחינה זו, גם מי שלא מאמין לנו מאיזושהי סיבה, ואני דווקא רואה את זה כבעיה הגדולה. אני לא חושב שיש לזה הצדקה ולא חושב שיש לזה מקום. דווקא כשר שעובד במשרד הזה כבר שלוש שנים וחצי אני מתפעם ומתפעל מהרמה המקצועית של אנשי משרד, וגם מהמסירות שלהם לנושא הזה, המסירות שלהם והנחישות שלהם, גם, אגב, תשאל את תושבי חיפה למה הם לא מאמינים. את יכולה לשאול את תושבי חיפה, אבל אני חושב שזה ממש לא מוצדק לפגוע באנשי המשרד להגנת הסביבה.

את רוצה ביום מן הימים להגיע ואפילו להוביל את המשרד הזה. אני לא חושבת שאני פוגעת בהם, אני רק שואלת שאלה. תגלי שם אנשי מקצוע נפלאים, שיום-יום נאבקים למען הסביבה כי הם מאמינים בזה, לא רק בגלל שהם עובדי מדינה ומקבלים על זה משכורת.

הם יודעים להגן על עמדתם, יודעים להתווכח, כולל עם השר והשרה, כשהם חושבים שהם לא מסכימים. אני מאוד מאוד מעודד את תרבות הוויכוח. אין ניטור על האסדה, ואתה בעצמך, תכף אני אתייחס גם לזה. אבל במקרה הספציפי הזה כל הסוגיה של חוסר אמון לא רלוונטית, כי הנתונים הם לא שלנו אלא של איגוד ערים, שהוא שמייצג את התושבים. הנתונים האלה שקופים לציבור.

אם התושבים לא מאמינים בהנהגה שהם בעצמם בחרו, זו כבר שאלה אחרת. לזה אין לי פתרון. אבל מי שמנהל את איגוד ערים זה דווקא ראשי ערים שנבחרו על ידי התושבים. לגבי תחנת ניטור על האסדה, מהבחינה המקצועית שלנו לא היה בזה צורך, אלא ראינו דווקא צורך להגדיל את מספר תחנות הניטור על החוף, כי זה מה שמגן על התושבים. גם מבחינת הפרקטיקה הבין-לאומית אין בזה צורך. יחד עם זה, היות שהנושא היה מאוד רגיש ציבורית, אני יודע שאיגוד ערים שרון מנהל מגעים עם חברת נובל אנרג'י על עוד תחנת ניטור, על האסדה עצמה. לפי מיטב ידיעתי, המגעים האלה קרובים מאוד לסיכום. אנחנו נשאלנו על ידי שני השחקנים מה עמדתנו. לא אמרנו שאנחנו נגד. אמרנו גם לנובל וגם לאיגוד ערים שבוודאי נברך אם יהיה סיכום כזה. איך אתם לא תובעים את זה? אני אסביר לך:

כגורם מקצועי, לא דורשים מאף גורם משהו שלדעתנו לא נדרש מקצועית. אגב, גם לא נוכל להגן על זה בבית המשפט. הרי כל הדרישות שלנו הן דרישות לפי החוק. אנחנו גם הרבה פעמים נאלצים להגן עליהן בבית המשפט מבחינת התקדימים הבין-לאומיים, מבחינת רמות מקצועיות, ואנחנו לא נוכל לשקר. אם משהו מבחינת אנשי מקצוע,

בדרך כלל לא רק מתוך משרד עצמו, אלא בנושא כל כך מורכב כמו נובל היו גם לא מעט יועצים חיצוניים שהמשרד נעזר בהם. אם לדעתנו ולדעת אותם אנשי מקצוע זה לא נדרש, לא נוכל לשקר ולהגיד שזו חובה, אם זה יאותגר משפטית לא נוכל להגן על זה. יחד עם זה, אם בסוף כדי להגדיל את אמון הציבור תהיה הסכמה בין נובל לבין איגוד ערים על כך שמוסיפים עוד תחנת ניטור, בוודאי שנברך עליה. גם אותה נשקף לציבור באמצעות אותם הכלים וניקח את זה על עצמנו. לכן גם אני, המשרד והמנכ"ל היינו חלק מהשיח הזה. אני מאוד מקווה שהוא יסתיים בהצלחה ותהיה תחנת ניטור גם על האסדה. להגיד לך שזה נצרך?

האם זה יזיק?

להפך, זה רק יגדיל את הידע שלנו ואת אמון הציבור. בסוגיית המוקד, יש לנו מוקד. יש למשרד להגנת הסביבה מוקד פעיל, ואפשר לפנות אליו. הוא פועל 24 שעות והוא משרת את כל סוגי הפניות, ובין השאר,

בנושאים האלה.

בוודאי ובוודאי המוקד הזה עומד לרשות התושבים, גם בשאלות שקשורות לתהליך של ההפעלה של האסדה. אני לא אביא לשם את ילדיי כי ילדיי לומדים במוסדות החינוך, אבל תאמיני לי, אני מביא לאזורים האלה את ילדיי בחופשות, ואמשיך להביאם בחופשות. שוב, לצערי, אגב, אני לא אומר את זה בגאווה, מצב זיהום האוויר בעיר שאני וילדיי מתגוררים בה, אנחנו קרובים לאזור התעשייה עטרות. אני גר בפסגת זאב. זאת שכונה מהשכונות מהכי קרובות לאזור התעשייה עטרות, מצב זיהום האוויר שם הרבה יותר גרוע מהמצב באזור של זיכרון

על מצב זיהום האוויר בתל אביב, רק היום ראיתי פרסום שמצב זיהום האוויר בתל אביב, בגלל התחבורה בכלל, לא בגלל האנרגיה, לא בגלל תעשייה ולא בגלל האסדה, מצב זיהום האוויר בתל אביב הרבה יותר גרוע מבאזור החוף באזור זיכרון ובירושלים.

אני לא אומר את זה, תקדם מכוניות חשמליות ואוטובוסים חשמליים. אני לא אומר את זה בגאווה. להפך, אנחנו רואים בזה אתגר גדול. אנחנו, אגב, פועלים מול האתגר הזה דווקא בשנים האחרונות. זו תוכנית שאני הובלתי, תוכנית לאומית למאבק בזיהום אוויר בתחבורה. אנחנו הורדנו מהכביש,

אנחנו נוריד מהכביש עד סוף פברואר הקרוב שליש מרכבי הדיזל הישנים. זה כשליש מזיהום אוויר במדינת ישראל. לכן, אם היום מזיהום אוויר מתחבורה במדינת ישראל מתים 1,100 איש, בעוד כמה חודשים המספר הזה ירד ב-300. אתם יודעים מה זה להציל חיים של 300 איש כל שנה? זה כמעט כמו לאפס את תאונות הדרכים. זאת מהפכה שמתרחשת ממש בימים האלה, עם תקציבים לא קטנים שגייסנו לצורך זה ממשרד האוצר, כדי לעזור לאותם בעלי רכבים להתמודד עם זה, לממן מסנן או לגרוט את הרכב. אבל בסופו של דבר, כשאני שואל היום איפה האתגרים הקשים של זיהום האוויר,

הם לא באזור של האסדה, הם במקומות אחרים, ובראש ובראשונה,

בתל אביב. לשם כולנו מביאים את הילדים, וחלקנו גם מגדלים אותם שם. לשאלה של חברי חבר הכנסת מקלב,

לשאלה של חבר הכנסת מקלב, אכן, השרפות בשטחים הפתוחים הן אתגר מאוד לא פשוט של מדינת ישראל, של המשרד להגנת הסביבה. צריך לחלק את המקורות של השרפות האלה לשלושה אזורים, והיכולת שלנו לתת מענה היא שונה. יש את השטח הריבוני של מדינת ישראל.

עדיין יש שרפות בשטחים הפתוחים, כי מאוד קל לייצר אותן. יש תמריץ כלכלי, הרי במקום להטמין את האשפה ולשלם על זה כסף הרבה יותר פשוט לשרוף אותה. לצערי יש כמה רשויות מקומיות שאפילו משתפות עם זה פעולה, בתוך השטח הריבוני במדינת ישראל.

בכל פעם כשאנחנו תופסים אותם אנחנו קונסים אותם ואוכפים עליהם. אבל לצערי, זה קיים לא רק כפעולה של גורמים פרטיים אלא לפעמים בהעלמת עין, לפעמים ממש בשיתוף פעולה של רשויות מקומיות. כדי להתמודד עם זה הקמנו היום יחידה מיוחדת לאכיפה של נושא השרפות בשטחים פתוחים באמצעות רט"ג, גוף שהוא הרבה יותר יעיל מהגופים הממשלתיים. היחידה הזאת התחילה לפעול בחודשים האחרונים, וגם מביאה לתוצאות באותם אזורים שהיא מתלבשת עליהם. תודה רבה.

המקור השני של השרפות הוא שטחי C. שם מי שאחראי על זה זה המינהל האזרחי, לא המשרד להגנת הסביבה. הוא לא כפוף לנו. יש שם אומנם קמ"ט סביבה, אבל הוא פועל לפי הנחיות של רמ"א, של ראש המינהל האזרחי. באזור שאתה ציינת, רוב הבעיות מגיעות משם, הן לא מגיעות מהשטח הריבוני של מדינת ישראל. אני יודע שקמ"ט סביבה פועל בצורה מאוד נחושה כדי להתמודד עם השרפות, אבל הבעיה העיקרית שלו, וכאן אני מגיע לשלישי, שזו עיקר הבעיה, שרוב השרפות בשטחים הפתוחים מתקיימות בשטח A ושטחי B, שטחים שאין לנו בהם שום סמכות, לא לנו ולא למינהל האזרחי. זה שטח של הרשות הפלסטינית. אלה רשויות מקומיות שלא מפנות פסולת אלא פשוט שורפות אותו, למרות שקיימים מקומות הטמנה מוסדרים בשטחי יהודה ושומרון. שם עיקר הבעיה. כל הניסיונות שלנו להתמודד עם זה דרך שיח לא פורמלי, דרך הצעות שלי לשר הסביבה ברשות הפלסטינית, להקים שולחן משותף על בעיות סביבתיות שמאתגרות את תושבי הרשות לא פחות ממה שהן מאתגרות את אזרחי מדינת ישראל או המתיישבים שגרים שם, ולטפל ביחד בבעיות האלה, כולל השקעה כספית שלנו כדי לטפל בזה, לצערי עד היום נענו בשלילה. חבל שכך.

יש קבוצות עבודה על מים, יש קבוצות עבודה על הנושאים השונים. אני לא מבין למה אין קבוצת עבודה בנושא הסביבה. אני מאוד מעוניין בכך. אגב, אם יש חברי כנסת שיכולים לעזור בתיווך הזה, אגב, זה גם בגליל. דיברתי על זה קודם, זה החלק הראשון של התשובה. אבל אם תהיה נכונות של משרד הסביבה של הרשות הפלסטינית לפתוח איתנו קבוצת עבודה וביחד לטפל בדיוק באותן בעיות, זה גם בעיות ביוב ומים וגם בעיות של שרפות. אנחנו מוכנים גם להשקיע.

אגב,

קראנו לזה טיפול בזיהומי סביבה חוצי גבולות, עם השקעות כסף מאוד גדולות שהמדינה הייתה מוכנה להשקיע, שכרגע מעוכבות כי אין ממשלה, בגלל שזה תקציבים גדולים, אז לא מאשרים לקדם אותה לשולחן הממשלה. הכול קיים, התקציבים קיימים, הכול מוכן. בוודאי, אם נדע לעשות את זה בתיאום עם משרד הסביבה הפלסטיני, אז בוודאי ובוודאי יהיה הרבה יותר קל להגיע לתוצאות. עיקר הבעיות שמטרידות את האזור שאותו ציינת זה לצערי אזורי A ו-B, ושם לנו אין מענה.

בלב כבד ובצער רב, חייב להגיד שמה שקרה הוא מה שיימשך, עד שלא נשב ולא נמצא פתרונות.

אנחנו מוכנים להשקיע כסף גם באזורי A ו-B לעזור למשרד הסביבה הפלסטיני להתמודד עם הבעיה. כבוד השר, עכשיו אנחנו עוברים לשאילתה של מיקי.

נתבקשתי על ידי ראש הממשלה לייצג את משרדו בתשובה הזאת. מיקי חיימוביץ', השר אלקין יענה. בבקשה, חברת הכנסת חיימוביץ'. החלטת ממשלה לפינוי התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה. כבוד השר, לאחרונה העביר המשרד להגנת הסביבה, המשרד שלך, דרישה למשרד ראש הממשלה לפעול לקידום החלטת ממשלה לפינוי הדרגתי של המתחם הפטרוכימי והכימי במפרץ חיפה. רצוני לשאול: מתי בכוונת משרדך, משרד ראש הממשלה, לגבש החלטת ממשלה לפינוי התעשייה הפטרוכימית והכימית ממפרץ חיפה? אני יודעת מה עמדתך. כלומר, זה מעניין. תודה רבה, חברת הכנסת חיימוביץ'. אני חייב להגיד שאני נמצא פה בפוזיציה הזויה. אני צריך לענות בשם מישהו שצריך לענות לי בעקבות עמדתי, וזה מה ששאלת.

אני בהתחלה בכלל הרהרתי אם זה נכון שאני זה שאקריא את התשובה. בהתחלה, כשסברתי שהתשובה מנוגדת לעמדתי, אפילו סירבתי להקריא את התשובה, כי עמדתי ידועה, והמשרד שלנו שם אותה בצורה ברורה ומנומקת. אם תרצי, אני אחר כך גם ארחיב על זה. אחרי שקראתי את התשובה ראיתי שהיא לפחות כרגע לא מנוגדת לעמדתי, אז אמרתי שאין לי בעיה להקריא אותה, כדי שהתשובה לא תידחה. אז לכן אני מקריא את התשובה שהכין משרד ראש הממשלה: בימים אלו נערכת עבודת מטה לבחינת עתיד התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה, מתוך הסתכלות אסטרטגית וארוכת טווח על עתיד מטרופולין חיפה ומשק האנרגיה הישראלי. לטובת הנושא הוקם צוות בין-משרדי בהשתתפות משרד ראש הממשלה ומשרדי הכלכלה,

הגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון, אשר נעזר בין השאר במומחים בתחום הפטרוכימיה מחברת הייעוץ הבין-לאומי מקינזי. הצוות דן בימים אלו בממצאים ובחלופות השונות. עם סיום העבודה המקצועית בנושא, מסקנותיה יקודמו על ידי ממשלת ישראל. זאת התשובה. שאלה נוספת, בבקשה, לחברת הכנסת חיימוביץ'. אחריה, חברת הכנסת גרמן.

זה כמובן הזוי, כל הסיטואציה הזאת, היא מוזרה ביותר, בגלל שאני יודעת את עמדת המשרד. אתם פרסמתם אותה באופן רשמי, והיא הרבה יותר קיצונית והחלטית ממה שאתה אמרת. אני לא ציינתי את עמדת משרדנו, ציינתי את עמדת משרד ראש הממשלה. זו גם לא עמדת הממשלה, כי הממשלה עוד לא גיבשה עמדה מתכללת. אז הסיבה שאני הגשתי את השאילתה הזאת היא כדי לדעת את עמדת משרד ראש הממשלה, מה שאנחנו לא באמת זוכים לשמוע פה, אנחנו זוכים לשמוע איזושהי התחמקות, ולא באמת עמדה מנומקת מהי עמדת משרד ראש הממשלה. ואם הוא לא חושב שאחרי כל כך הרבה שנים, אחרי שדוח מקינזי הוגש כבר לפני שנים, אחרי שלרמ"י כבר יש תוכנית מפורטת בנושא שנקרא "מפרץ החדשנות", והנושא של מה שצריך לעשות שם, אחרי שמבקר המדינה הוציא דוח חריף ונוקב על תחלואת היתר של תושבי מפרץ חיפה, למה משרד ראש הממשלה לא נוקט עמדה ברורה בנוגע לנושא הזה? זה נושא שנוגע למאות אלפי אזרחים. עיריית חיפה, כל תושבי המפרץ סובלים מתחלואת יתר כבר שנים. האם לא הגיע הזמן שתהיה עמדה מנומקת של משרד ראש הממשלה? אני פשוט לא מבינה את זה. הייתי מצפה ממשרד ראש הממשלה שישלח לפה נציג שיעמוד פה ולא יפחד להגיד את העמדה המסודרת של המשרד שלו. מה שיש פה בעצם זה סוג של,

אני אענה על השאלה הנוספת במידת האפשר.

זו בהחלט סיטואציה, כפי שכבר אמרתי, קצת הזויה, אבל אם כבר נקלענו אליה, היות שבדרך כלל ראש ממשלה לא עונה על שאילתות, אז מישהו אחר היה צריך לעשות את זה, ואני נבחרתי לפחות מהיכרותי, המישהו הזה יושב פה,

המישהו לא שומע. הוא לא שומע.

אתם מדברים על השר המקשר. דווקא במקרה הספציפי הזה זה הגיוני שאני נבחרתי כקורבן, כי לפחות אני מכיר את החצי הראשון של השאלה שלך: מה הייתה עמדתנו שעליה התבקשה תשובה של משרד ראש הממשלה. אז לפחות יש לי יתרון אחד על השר המקשר בעניין הזה, שאני יודע על מה שואלים. גם אנחנו כמשרד להגנת הסביבה היינו שמחים לדעת מה העמדה של משרד ראש הממשלה. אני מניח שגם כשתתגבש העמדה הזאת היא תתגבש יחד עם העמדה המשותפת של הממשלה כולה. הרי בסוף תפקידו של משרד ראש הממשלה, אין לו פה כלים לנקוט עמדה עצמאית. הוא צריך לתכלל את העמדות המקצועיות של המשרדים, של המשרדים השונים ולעזור לממשלה לקבל החלטה. לזכותו של משרד ראש הממשלה ייאמר, אני חייב להגיד לך, שלאחר קבלת דוח מקינזי במועצה הלאומית לכלכלה,

נמצאת במשרד ראש ממשלה, והיא שיזמה בכלל את כל ההליך. לכן, מבחינה זו, אגב, דוח שאני חייב להגיד שהפתיע אותי, כשר להגנת הסביבה, בהיבטים הכלכליים. הרי אנחנו יודעים להגיד מה המצב הסביבתי. אנחנו לא הוסמכנו לתת תחזית של תעשייה פטרוכימית, ואיך נכון לפתח אותה, ומה הצרכים של מדינת ישראל. אנחנו אומרים מה תג המחיר לעבודה של התעשייה הפטרוכימית. לא הוסמכנו להגיד עד כמה היא נדרשת. הדוח הזה הצביע בהחלט על האפשרות שיכול להיות שבטווח רחוק אין בה צורך, בוודאי לא בכזה היקף, לכן, כמובן, אין סיבה לשלם את תג המחיר הסביבתי. לכן, עמדתנו הייתה מאוד מאוד ברורה. ברגע שההנחות הכלכליות הן כפי שהניחה אותן המועצה הלאומית לכלכלה, שגם סמכה את ידיה על דוח מקינזי, ברגע שאלה הן ההנחות הכלכליות,

גם אנחנו בכלים שונים התייעצנו עם מומחים בין-לאומיים ובדקנו אותן, ישבנו עם משרד האנרגיה לראות מה התחזית שלו לקידום שוק האנרגיה במדינת ישראל. זה מה שאפשר לנו לגבש את העמדה שלנו. לזכותו של משרד ראש הממשלה ייאמר שעד שנקלענו למצב לא הכי יציב במדינת ישראל,

תקופת הבחירות, משרד ראש ממשלה הוביל דווקא באינטנסיביות שיח סביב הנושא הזה, כולל לחץ עלינו. לנו לקח זמן לגבש עמדה סופית, והם לחצו אותנו כמה שיותר מהר לבוא לשולחן הדיונים עם עמדה מגובשת, וגם לחצו את כל שאר המשרדים. חלקם גיבשו עמדה, חלקם לא. יש גם ויכוח בין משרדי הממשלה השונים, כפי שבאמת צריך להיות בשולחן ממשלה כזה. החלטה בסדר גודל כזה, גם מבחינה תקציבית, גם מבחינת ההשלכות שלה, אף אחד לא ייתן לקבל בממשלת מעבר, בדיוק כמו החלטה הרבה יותר פשוטה שדיברתי עליה קודם, של זיהום חוצה גבולות.

לפי מה שאני יודע, משרד ראש הממשלה, כשהוא ראה לאיזו סיטואציה פוליטית אנחנו נקלענו, הוא הגיע למסקנה שזה לא נכון שהוא ימשיך את השלב הסופי של גיבוש העמדה כשממילא אף אחד לא יאפשר משפטית להביא אותה לאישור הממשלה, וממילא ממשלה חדשה שתקום תצטרך לעשות את כל התהליך מחדש. באמת אין טעם לעשות את זה פול גז בניוטרל. ולכן, כרגע הכול ערוך, אני חושב שכמעט כל משרדי הממשלה הרלוונטיים גיבשו כבר את העמדות, אנחנו בוודאי, את מכירה את העמדה שלנו, אני חושב שאת גם לא חולקת על עמדתנו המקצועית. לכן מה שצריך לעשות זה דבר מאוד פשוט, את יכולה להשפיע על התהליך הזה לא פחות ממני: להקים ממשלה במדינת ישראל, ואחת מהמשימות הראשונות שהממשלה הזאת תעסוק בהן היא להפעיל מחדש את המנגנון הזה של שולחן עגול של משרד ראש הממשלה ולקבל הכרעה בסוגיה הזאת. חייבים לקבל הכרעה, כי דווקא הסיטואציה שיש היום היא הכי מסוכנת.

בלב לא שקט נתנו את העמדה שלנו, אני אסביר לך למה, באופן פרדוקסלי. אנחנו מאוד מפחדים שזה יישאר ככה,

גורמים תעשייתיים במפרץ יגידו: בשביל מה נשקיע בעמידה בדרישות סביבתיות אם ממילא תוך x שנים אנחנו נצטרך להתפנות מזה? ואז גם לא תהיה החלטה על פינוי וגם לא תהיה ההשקעה בדרישות סביבתיות שאנחנו דורשים היום, ואז הציבור רק יפסיד.

יהיה הרבה שיח חיובי, אבל התוצאה תהיה יותר שלילית ממה שהיא היום. ולכן אסור להשאיר דברים כאלה באוויר לטווח זמן ארוך. צריך הכרעה. ההכרעה תייצר גם ודאות מול הגורמים התעשייתיים, הם ידעו איפה אנחנו חיים. בשביל זה צריך לעשות את הדבר הפעוט,

את יושבת פה, השר לוין יושב שם,

תרכיבו לנו ממשלה, ונדע לטפל גם בסוגיה הזאת. תודה רבה.

אולי כשמדובר בהם עדיף לפנות ליושב-ראש. זה נראה לי יותר רלוונטי, לצערי.

תודה לשר לאיכות הסביבה וחבר צוות המשא ומתן עם כחול לבן. אתה יושב-ראש הצוות. שאלה נוספת ביקשתי. סליחה? ביקשתי שאלה נוספת. השר ירד. את עומדת על זה?

הוא ירד. טעות שלנו. איך נוכל לפצות אותך? יש פה את השר המקשר בין הכנסת, אני התחייבתי. סליחה? יש כאן, אולי השר

תודה על הנאום, חברת הכנסת עטייה.

אימא שלך מצרייה.

אבא שלך מצרי, סליחה. אה, זה החלק הטוב בך.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, דיברה פה חברת הכנסת אתי עטייה והעלתה את התוכנית, את עיקריה, את המקומות שבהם היא פועלת. רק כדי להבין במה מדובר, אנחנו מדברים על פחות מ-4.5 מיליון שקלים. 4.5 מיליון שקלים שנותנים שירות ליישובים בפריפריה, בפריפריה הגיאוגרפית, בצפון ובדרום. כאשר אנחנו מדברים על מיהם היישובים שבהם מופעלת התוכנית,

כרמיאל, בית שאן, מעלות-תרשיחא,

ירוחם. אנחנו מסתכלים, וה-4 מיליון שקלים הללו, זה באמת כסף כל כך קטן. מי שהיה היום בוועדת הכספים מבין שאנחנו אפילו לא מדברים על צימוקים, כמו שנהג פעם להגיד ראש הממשלה, אלא על פירורים. וכאשר אנחנו מסתכלים ויורדים טיפה לעומק, אנחנו מגלים שגם ב-4.5 מיליון שקלים הללו יש שלושה שותפים: משרד הרווחה, כלומר משרד התעסוקה, הרשויות המקומיות וכמובן משרד הפנים ומשרד האוצר. בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על היכולת של התוכנית מבחינת השמה של האוכלוסיות המוחלשות מאוד בפריפריה אנחנו רואים הצלחה די גדולה, אנחנו מגלים ש-88% הגיעו להשמה. אתם חושבים שמדובר במספרים קטנים, אז רק אספר לכם שבתחילה, בין 2007 ל-2011, מספר האנשים שפנו וקיבלו את השירות של אותה תוכנית היה בסביבות 4,000, והוא הגיע ל-10,700 מובטלים שקיבלו את השירות ואת התעסוקה. אדוני היושב-ראש, אנחנו יודעים שבפריפריה הצפונית המצב הוא בכי רע בכל הנושא של תעסוקה, בכל הנושא של היכולת למצוא מקורות שבאמת ידעו גם לתת את הביטחון הכלכלי. אבל כאשר אנחנו מדברים על נשים, חברים וחברות, כדאי שתקבלו את הנתון הבא: כשאנחנו מדברים על תעסוקת נשים בצפון, אז אנחנו מדברים בסך הכול על 44% פער של למעלה מ-20% בתעסוקת נשים בין הפריפריה למרכז. אחר כך יגידו לנו שרוצים לעודד תעסוקת נשים. התוכנית הזאת היא מכוונת מטרה והיא מביאה בחשבון את הקשיים. שיעור האבטלה בפריפריה גבוה יותר מאשר במרכז ואפילו מהממוצע הארצי בפערים מטורפים. אבל כשאנחנו מסתכלים מה קורה עם אותם צעירים בפריפריה, קחו למשל את הצפון: למעלה מ-30% מהצעירים בפריפריה עוזבים. יש הגירה שלילית. כמי שמתעסקת שנים בפריפריה אני מוצאת הורים לילדים שאומרים לי: קשה לנו. אנחנו רוצים לראות את הנכדים והנכדות שלנו, אבל כדי שהילד שלנו יצליח, כדאי לו לקחת את הרגליים ולעבור למרכז.

וזה האבסורד הגדול. אני רוצה להגיד משפט אחד על מה שהיה היום בוועדת הכספים. משפט אחד. בוועדת הכספים היום הובהר יותר מתמיד שמי שמנהל את המדינה הזאת זה שלטון הפקידים. הפכנו להיות סוג של,

נציבים, אפילו לא תפאורה, ואף אחד לא שואל אותנו. מה שהיה לנו היום בוועדת כספים, הייתה לנו קואליציה מקיר לקיר: ימין, שמאל, מרכז, חרדים, ערבים, מה שלא תרצה. עומדים מולנו פקידי האוצר ואומרים: אתם תעשו מה שאנחנו רוצים. אין לכם שליטה אפילו בלפרק את אותה הועדה. אנחנו מצאנו את עצמנו מצביעים, למשל, באותו סעיף שהם העבירו לנו, סעיף אחד, דיור ציבורי, עם הרבה מאוד דברים שלא קשורים ולא כאלה חשובים. וכשניסינו להעביר את הפתרון לילדים והנוער בסיכון, אותם 216 ילדים שמחכים עם הועדה, עם צו בית משפט, כמה זה עולה? פירורים, גרושים, לא מצאו את הסעיף התקציבי. ואז אומרים לי: מה, תצביעי נגד דיור ציבורי כדי להציל 216 ילדים מגורל אכזר ברחוב? עכשיו אומרים לי: תבחרי בין אוכלוסייה במצוקה זו לאוכלוסייה במצוקה אחרת.

אני רק מעדכנת אותך: אני פונה להיום ליועץ המשפטי לכנסת כדי לבטל את כל מה שהיה היום בוועדת הכספים, כי נעשו שם מניפולציות מספריות. אם יש משהו שאני מכירה בעל פה זה את תקציב הרווחה ותקציב משרד השיכון. כשבאים אלינו פקידי האוצר ואומרים לנו שיש עודף של 200 מיליון שקלים במשרד השיכון,

מאיזה סעיף? אומרים לי: מסעיף סבסוד משכנתאות לאתיופים. חברת הכנסת אורלי, אמרתי לך תודה ארבע פעמים. אני מסיימת. רק להדגיש את האבסורד. אדוני השר לוין, אתה יודע כמה יש בסעיף סבסוד משכנתאות לאתיופים? לא, את מפתחת שיחה. את מפתחת שיחה. זה נקרא נושא חדש.

נא לסיים ולרדת. אני מסיימת. לא, את מסיימת כבר שלוש פעמים. תסביר לי אתה, אדוני. אני לא רוצה להסביר לך.

תסביר לי: איך יש עודף של 200 מיליוני שקלים לסעיף תקציבי של 37 מיליון שקלים?

תבואי לשבת לידי ואני אסביר לך. בשביל זה צריך להיות קוסם, ולא כלכלן, כי את זה אי-אפשר להסביר.

השר לוין, בבקשה. אבל תוכנית של 4 מיליון שקלים הולכים לקצץ, כי היא בפריפריה.

נו, מה איתך אורלי? חברת הכנסת אבקסיס,

יש תקנון. מישהו צריך לזעוק את הזעקה הזאת. אני מודה לך על הזעקה, אבל יש תקנון לכנסת.

קראתי לך פעמיים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אדוני, אתה יודע, מנפלאות המצב שאנחנו נמצאים בו בממשלת מעבר, שאני מתבקש להשיב כאן על השאילתה, אם כי נדמה לי שהמציעות, גם חברת הכנסת אתי עטייה וגם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שתיהן יודעות את התשובה הרבה יותר טוב ממני. אבל אני לפחות אביא כמיטב יכולתי את התשובה כפי שאני קיבלתי ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. אני גם מנצל את ההזדמנות הזאת שחברת הכנסת חיימוביץ' נמצאת כאן, וביקשה קודם כל כך שאעלה לדוכן, יש פתרון נהדר לזה: אנא, תשאלי משהו בנושאי תיירות, אהיה יותר ממאושר לבוא ולענות ואפילו בהרחבה. זו, אגב, הזמנה פתוחה לכולם. אני חושב שיש הרבה מה לספר ועל מה לדבר בנושא הזה.

להלן התשובה כפי שקיבלתי אותה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: לשירות התעסוקה 72 לשכות הפרוסות בכל רחבי הארץ, ממסעדה בצפון ועד אילת בדרום. שירות התעסוקה הוא הגורם הראשוני שבא במגע עם דורשי העבודה שנפלטים משוק העבודה. בלשכות שירות התעסוקה ניתנת תמיכה רחבה ומקיפה לאנשים עם קשיי השמה בעבודה בבניית תוכניות קריירה, הכוללות סדנאות וקורסים להעצמה, חיזוק מיומנויות, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית והשמה במקום עבודה מתאים. שירות התעסוקה רואה בתוכנית "רשות מקדמת תעסוקה" המופעלת על ידו תוכנית ייחודית שמטרתה חשובה לחיזוק התעסוקה ביישובי הפריפריה. במסגרת זו נשכר לאחרונה יועץ שמטרתו ללמוד על פעילות הרשויות המקדמות תעסוקה הפרוסות בארץ במטרה לגבש תוכנית עבודה סדורה לשנת הבאה שתשתלב עם פעילות לשכות התעסוקה הסמוכות. כידוע, כל דבר דורש תקציב. במקרה הזה יש תקציב, אולי לא עצום, אבל קיים, אלא שכולנו יודעים שבמציאות הקשה שאנחנו נמצאים בה, אם אכן לא תקום כאן ממשלה ונלך ב-2020 למה שנקרא תקציב של 1 חלקי 12, ספק רב גם אם הפרויקט הזה, כמו הרבה מאוד פרויקטים אחרים, יוכל לצאת לפועל. אולי זאת הזדמנות, רק להזכיר שזה 4 מיליון שקלים.

כן, התקציב הוא קטן, נכון, נכון. הוא 4 מיליון שקלים, והוא מחולק: 1.33 מיליון באים משירות התעסוקה, והיתרה, ממקורות אחרים. אבל בשורה התחתונה, ואת זה צריך לומר, ואני חושב שחשוב לומר את זה לציבור: צריך להבין ש-1 חלקי 12 זו לא איזה מילת קסם שבעקבותיה אומרים: בסדר, פחות או יותר יקרה מה שקרה. אולי זו הזדמנות להסביר את המשמעות הקשה של הדבר הזה, כי כשמדברים על 1 חלקי 12, קודם כול צריך להבין שזה רק מבסיס התקציב, ולא מדברים רבים מאוד שהם מעבר לבסיס התקציב, והם בעצם מקוצצים ב-100% מיידית, ובהם הרבה מאוד פעילויות בהרבה מאוד תחומים. לאחר מכן צריך להביא בחשבון שכשלוקחים את ה-1 חלקי 12, מסתכלים על הממשלה כולה ולא על כל מרכיב בנפרד, ואז משלמים קודם כול ולפני הכול את כל מה שנקרא הוצאות קבועות ומחויבות, כמו הוצאות שכר, שכירויות, הסכמים שכבר נחתמו וכדומה. צריך להביא בחשבון שהדברים האלה הרבה פעמים עולים יותר מאשר שיעור המדד.

אנשים מתקדמים בוותק, אז שכרם עולה, אז סך עלות השכר שהמדינה מחויבת בו גדל, ואז התוצאה של כל הדבר הזה היא שכשמגיעים לתקציב הפעילויות מסוג התוכנית הזאת, החשובה, נוצר מצב שפשוט אין כסף בכלל, או כמעט בכלל. היה כסף. אבל כשמסתכלים על מה שיקרה, חברת הכנסת לוי אבקסיס, אנחנו שנינו הרי מכירים את הנושא הזה באמת טוב, ואפשר הרבה, בסוף יש שורה תחתונה, והשורה התחתונה היא שאם לא יהיה תקציב מדינה ל-2020, ה-1 חלקי 12 לא מאפשר לקיים פחות או יותר את מה שהיה קודם, הוא בעצם סוגר לחלוטין שורה ארוכה מאוד של פעילויות מאוד חשובות בכל התחומים, בכל המשרדים. זו עוד סיבה טובה מדוע צריך לעשות כל מאמץ, ואולי נצליח בכל זאת בזמן הקצר שנותר להקים כאן ממשלה. בכל אופן, חשוב לומר שבמקביל לפעילות של שירות התעסוקה מפעיל מינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מגוון תוכניות לשילובן של אוכלוסיות יעד בתעסוקה. בין התוכניות אפשר ם למנות את מרכזי ההזדמנות, מרכזי תעסוקה אזוריים ועירוניים שהוקמו לפני כארבע שנים במטרה לסייע לאוכלוסיות בעלות חסמים תעסוקתיים מורכבים המתקשות להשתלב בעולם העבודה, להשתכר ולהתקדם לקראת עצמאות כלכלית. המרכזים מוקמים ברחבי הארץ, בערים אופקים,

רחובות ותל אביב, והם מרכזים את שלל התוכניות העירוניות הקיימות ברשות בתחום התעסוקה עבור האוכלוסייה שצוינה לעיל. מרכזים אלו מתווספים לפעילות מינהל התעסוקה על שלל גווניה, המונגשת בפריסה גיאוגרפית רחבה,

ביישובי הצפון. הפעילות, כפי שאמרתי קודם, תלויה מאוד מאוד במה שיקרה בנושא התקציב ואם יהיה לנו תקציב. וצריך עוד שתי הערות שאני חושב שחשוב לומר אותן: האחת, לצד הצרכים והחשיבות בלהמשיך ולממן פעילויות מהסוג הזה, צריך לומר שאם יש לממשלה הזו הישג ענקי בתחום הכלכלי, ויש הרבה כאלה, הוא העובדה שאנחנו נמצאים בשיעורי אבטלה כל כך נמוכים, חריגים בעולם המערבי בפער גדול. אני חושב שזה הישג עצום. זה לא דבר מובן מאליו בכלל.

חס וחלילה, הייתה לנו כאן מחצית משיעורי האבטלה שיש במדינות מערביות עוצמתיות דוגמת ספרד, היינו עוסקים רק בנושא הזה כל הזמן. העובדה שהיום אפשרויות התעסוקה הן רבות, השכר נמצא במגמת עלייה ותנאי העבודה כתוצאה מזה הם הרבה יותר טובים, כי ברגע שיש תחרות על העובדים, גם תנאי שכרם ותנאי עבודתם משתפרים. בואו, לא, זה לא נכון. אני חושב שיש בהחלט מקומות שעדיין צריך לתת להם דחיפה קדימה, שהמצב שם לא מספיק טוב, אבל בסך הכול אני חושב שצריך לראות לא חצי כוס מלאה אלא 80% כוס מלאה. זה הישג אדיר, הישג שצריך לשמור עליו, ולנהל מדיניות,

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, לנהל מדיניות אחראית ומדיניות מעודדת צמיחה. אני יכול להגיד לך שיש מדינות מובילות, גדולות, במערב אירופה עם כלכלות עוצמתיות, שנמצאות במצבים שאוכלוסיות שלמות מובטלות כמעט לחלוטין, שצעירים עד גיל 35 נמצאים במצב של 40% ו-50% אחוזי אבטלה. ולא נקל ראש בדבר הזה. יש לו חשיבות מאוד גדולה, וצריך להעריך אותה. ההערה השנייה שלך, שנגעה לנושא של הפקידות: צריך לומר, הפקידים במשרדי הממשלה הם לא אויבים שלנו.

הם שותפים שלנו לעשייה, ורובם גם באמת אנשים מסורים שעושים עבודה חשובה. אין ספק שאנחנו זקוקים לשינוים עמוקים מאוד בסוגיה הזאת. לצערי הרב, את יודעת את זה היטב מהניסיון שלך כאן, כל היוזמות שאנחנו ניסינו להניע מהצד הזה של המפה הפוליטית נתקלו במנטרה הזאת של שחיתות ושל כל מיני מינויים פוליטיים וכל מיני סיפורים כאלה. בלי קשר לשאלה איזו ממשלה תקום ומי ישב בממשלה, אני חושב שלפחות בנושא הזה הגיע הזמן שבאמת נקבל גיבוי ונלך למהלכים ותוכניות לא מעטות, שגם אני באופן אישי הגשתי ושמתי על השולחן שהמטרה שלהם היא באמת להחזיר לנבחרי הציבור יכולת גם לקבוע מדיניות וגם להבטיח שהמדיניות הזאת תתבצע.

אני אגיד אפילו יותר מזה: אני חושב שלא רק שבדבר הזה אין שחיתות או אין פגיעה בעקרונות הדמוקרטיה, זה בדיוק להפך. זו הדמוקרטיה וזה הבלם האמיתי בפני מציאות שהיא בעיניי מציאות מאוד מאוד בעייתית, שבה אנשים בוחרים נבחרי ציבור כדי להוביל מדיניות ומקבלים בסוף תוצאה אחרת לגמרי, משום שאנשים מחזיקים את הכוח בידיהם ועושים בו כבתוך שלהם, גם בלי לתת דין וחשבון ציבורי אמיתי. את הדבר הזה חייבים לתקן. הלוואי שנראה, לטובת הדבר הזה לפחות, התגייסות מכלל חלקי הבית.

כמי שעוקבת אחרי הדוחות של מבקר המדינה, שפעם אחר פעם הוא מבקר את ההתנהלות של אגף התקציבים, ובכלל את משרד האוצר, בין שזה בצפי שלהם, בין שזה בהיערכות שלהם. פעם אחר פעם הוא מגלה שזה עולה מיליארדים למשק, חוסר המקצועיות או חוסר העבודה התקנית שלהם. כשאני מסתכלת על מה שאנחנו עושים עם ראשי הערים, המוניציפליים, יש להם אחריות אישית. היה והם יוצרים לקונה שעולה לציבור בכסף רב, בזיהום אוויר, יש להם אחריות אישית, והם מועמדים בפני עצמם לתת את הדין. מדוע על הפקידים במדינת ישראל, שלפי מבקר המדינה אחראים לאובדן של מיליארדים למשק הישראלי, לא תהיה מינימום של אחריות אישית, שאולי תמנע בהמשך קטסטרופות כאלה? אני החלטתי לפתוח מליאה מיוחדת לאורלי לוי, מיוחדת בשבילך. זהו. אי-אפשר להמשיך ככה. היושב-ראש, אני רק ברשותך, אם יש רשות כזאת, אשיב במשפט בעניין הזה, במשפט, ואני מבקש שנתקדם

כי אני חושב שהנקודה חשובה. תראי, חברת הכנסת לוי אבקסיס, אני חושב שזה שעשו דבר רע במקום אחד לא בהכרח אומר שצריך להעתיק אותו. אני חושב שהנושא של חיוב אישי לראשי ערים הוא שערורייה,

והוא מרתיע אנשים טובים מלבוא לשירות הציבורי. הוא גם לא הוגן.

גם מותר לעשות לפעמים טעויות ולקבל לפעמים החלטות לא טובות, ואף אחד לא חסין מזה. למה זה נכון לרשויות ולא, נכון. ואני חושב שמה שהיה צריך לעשות זה לבטל את הדבר המאוד-מאוד לא טוב הזה שם, ולאו דווקא להחיל אותו הלאה. אבל מה שצריך לעשות זה לייצר כאן איזון אמיתי, לייצר מצב שיש לנבחר הציבור הרבה יותר יכולת השפעה על תהליכי המינויים של אנשים, הרבה יותר יכולת להחליף אנשים שאינם פועלים על פי המדיניות או מספקים את התוצאות, בוודאי בדרגי הביצוע הבכירים, לייצר מצב שבו, בסופו של עניין, כשם שאנחנו, כל אחד מאיתנו יודע שאם הוא ייכשל בתפקידו או לא יעשה את מה שצריך בסוף הוא מגיע לציבור ומגיע לקלפי וישלם שם את המחיר, הדבר הזה צריך להיות ברור: גם אותם פקידים שאמורים לבצע את הדברים, בעיקר ברמות הגבוהות, מחויבים למדיניות של השר. הם גם יודעים שאם השר נכשל ומפנה את מקומו, גם מצבם יהיה דומה. במסגרת הזאת גם צריך, וזה נכון,

לעשות הסדרה הרבה יותר נכונה של מערכות היחסים שבין אגף תקציבים לבין משרדי הממשלה. אגף תקציבים הוא חשוב והראייה הכוללת שלו היא חשובה, ויש לו גם אחריות לשמור על התקציב, וזה מובן, ואני לא הייתי מזלזל בתפקידם, שהוא גם לפעמים לא קל.

שמידת הגמישות שיש היום למשרד ממשלתי או לשר לבוא ולהגיד: תראו, בתוך מסגרת התקציב שיש לי, אני חושב שנכון לעשות יותר כך ופחות כך, היא לא מספקת. זה גם נכון שלפעמים הכוח גורם לכך שמידת הצניעות נעלמת ויש לפעמים הרגשה שכל החוכמה נמצאת במקום אחד.

את זה אנחנו מכירים גם ממערכות שלטוניות אחרות, לצערי. כך שיש לא מעט מה לשפר. אני מאוד מקווה שגם את וגם חברים אחרים שיושבים בצד הזה של המליאה יהיו שותפים לרצון לתקן ולמהלכים לתקן את הדברים האלה, בניגוד למה שקרה,

בקדנציה הקודמת. אם נעשה את זה אני חושב שנימצא באמת במצב יותר טוב. תודה רבה, מכובדי השר.

אני מסכים למה שיגידו המציעות. מה שיגידו המציעות. ועדת הכספים. ועדת הכספים. אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד הוא בעד העברה לוועדת הכספים. מי שנגד הוא בעד הסרה.

ההצעה הועברה ברוב של שמונה, בלי מתנגדים, בלי נמנעים, לדיון בוועדת הכספים. הנושא הבא הוא הצעות דחופות

לכך שחולים סיעודיים מורכבים נותרים ללא מענה,

מירב כהן, בבקשה.

אני רוצה לדבר על הצורך האדיר בעובדי סיעוד. רק ב-2018 היו בישראל 170,000 חולים סיעודיים, והצפי הוא שבתוך 15 שנים מהיום נגיע ל-350,000 חולים סיעודיים. כבר כיום יש מחסור אדיר במטפלים סיעודיים, והמדינה, הממשלה, באיזשהו מקום לא החליטה מה המדיניות שלה, איך היא הולכת להתמודד עם זה שיש הרבה מאוד חולים סיעודיים ואין מטפלים סיעודיים. איך מתמודדים עם האתגר הזה? למעשה יש שתי חלופות: חלופה אחת היא למשוך את האוכלוסייה המקומית לתוך תחום, לגרום לזה שיותר ישראלים יבחרו ללכת לתחום עובדי הסיעוד. כדי שזה יקרה צריך להשקיע כסף, כיוון שתנאי השכר שם היום מאוד מאוד נמוכים, הדימוי נמוך. אם אנחנו רוצים שישראלים יבחרו בתחום הזה צריך להשקיע כסף. האפשרות השנייה היא פשוט לאשר הבאה של עוד עובדים זרים. כבר היום יש לחץ אדיר להבאת עובדים זרים נוספים, גם למי שמטופל בביתו. בואו נאמר את האמת: הישראלים לא מוכנים, לא מעוניינים לטפל באנשים מבוגרים,

שזקוקים לפיקוח ועזרה 24 שעות ביממה כל ימות השבוע. במוסדות הגריאטריים המצב עוד יותר חמור, כיוון שהיום אסור להם בכלל להעסיק עובדים זרים. יש צורך אדיר בכוח אדם. צריך להבין שהיום יש שם מחסור של 6,000 מטפלים ומטפלות סיעודיים. אני אספר את האמת: היום המנהלים של אותם מוסדות נאלצים לפעול כעבריינים, וכן, הם מעסיקים ללא אישור עובדים זרים, כיוון שאין, פשוט אין מי שיקלח, יאכיל, יחתל את הזקנים שלנו. לא יקרו פה ניסים, או שנכניס כסף לתחום ונמשוך עובדים מקומיים או שנביא עוד עובדים זרים. תבינו, גם אני בעד מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, אבל אם לא נמצא פתרון למשיכת העובדים המקומיים, החולים הסיעודיים לא יכולים יותר לשאת בנטל הזה. בתחומים אחרים, כמו המלונאות, כמו החקלאות, כן אישרו הבאה של עובדים זרים. כנראה הלובינג של התחומים האלה הרבה היותר חזק מהלובינג של החולים, המבוגרים, הסיעודיים. אני חושבת שהמדינה צריכה לקבל החלטה אמיצה, ערכית, להפסיק עם הסחבת הזאת, כי הצורך בשטח פשוט זועק זה מה שאני מבקשת שנדון עליו היום.

חבר הכנסת אחמד טיבי. תודה, אדוני היושב-ראש, ותודה רבה לחברת הכנסת מירב כהן. המצוקה של עובדי הסיעוד היא גם בגלל המחסור, גם בגלל רמת השכר, גם בגלל גירוש עובדים זרים שעובדים כעובדי סיעוד, ואז מביאים עובדים זרים נוספים מחוץ לארץ, וכך חוגגות חברות כוח אדם. זה עקום, זה לא נכון.

אני מעדיף שהעבודה הזאת תיעשה על ידי עובדים מקומיים במידת האפשר, כאשר יש. לא תמיד יש, אני מודה, אבל יש עובדי סיעוד. אני יודע שמהחברה הערבית יש עובדים שעובדים בתחום הזה והם מעוניינים לעבוד בתחום הזה. יש לאפשר תנאים טובים יותר, פחות עושק על ידי חברות כוח האדם ואפשרות שהרגולטור יתייחס בצורה רצינית לעבודה של עובדי הסיעוד האלה. את היטבת,

לתאר את המצוקה ואת הבעיה בתחום הזה. אני רוצה לדבר גם על דברים שהתרחשו היום, אדוני, בוועדת הכספים. אני וחברי חבר הכנסת מנסור עבאס ביקשנו לעכב תקציבים והעברות למשרדי ממשלה, לרבות משרד ראש הממשלה, בגלל המצוקה והמשבר ברשויות הדרוזיות, שתוכנית החומש שלהן הסתיימה, ובלי לחדש, הרשויות הדרוזיות יקרסו. זה מחייב את משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר להיכנס בעובי הקורה ולקבל החלטה לחדש את הזרמת התקציבים, לחדש את תוכנית החומש. לפני שעה קלה שוחח איתי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ואני מקווה שהוא ייענה לבקשה שלנו לקיים ישיבה דחופה של ראשי הרשויות הדרוזיות עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עם נציגי אגף התקציבים, עם השר צחי הנגבי, נדמה לי שהוא אחראי לתוכנית הזאת, ועם חברי הכנסת הרלוונטיים, כדי להעביר

אם אתם רוצים למנוע את השביתה, אחרת ההפגנה תתקיים ביום ראשון מול משרד ראש הממשלה, בדרישה הלגיטימית הצודקת לחדש את הזרמת הכספים לרשויות הדרוזיות.

תודה, אחמד. ישיב השר יריב לוין, בשם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להשיב בשם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על הצעה לסדר-היום בנושא הזה. לאחר מכן, אולי לאחר שאקריא את התשובה שקיבלתי, אולי אני אומר כמה מילים, לפחות מתוך דברים שאני רואה בנושא הזה. כפי שצוין, אחת ההשלכות המשמעותיות של הגידול הצפוי, המתרחש כבר עכשיו, בתוחלת החיים והתפתחות הרפואה בעולם, היא גידול חד במספר המטופלים הסיעודיים, גם בישראל, והצורך הגובר במטפלים ומטפלות סיעודיים. המשרד פועל לקידום כמה פתרונות אפשריים למצוקה, שאכן קיימת, של כוח אדם בענף הזה. בין היתר, הנתונים הם כאלה: בישראל כ-200,000 איש, ואף למעלה מכך, שזכאים לגמלת סיעוד. רובם מקבלים טיפול בקהילה, ומיעוטם מאושפזים במוסדות סיעודיים. בכל הנוגע לפעילות הממשלתית להגדלת מספר העובדים הישראלים המועסקים במוסדות סיעודיים, נציין כי פעילות שכזאת אכן מתקיימת כיום, ואף ישנו צוות בין-משרדי שכולל את משרד הבריאות,

הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר והביטוח הלאומי, ובמסגרתו נעשה ניסיון לגבש תוכנית שתגדיל את היצע המטפלים וגם את האיכות של הטיפול שניתן. בכל הנוגע לאיוש מטפלים עבור חולים סיעודיים מורכבים, צריך להדגיש שאין הגבלה בנושא, בין היתר לנוכח העובדה שאין הגבלה על מספר העובדים הזרים שמועסקים לצורך זה,

לא קיימת מכסה בענף הזה, להבדיל מענפים אחרים.

כל מטופל הזכאי להעסקת עובד זר רשאי לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה ולקבל היתר העסקה, ללא קשר למספר העובדים הזרים המועסקים בסיעוד בישראל באותה עת. לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, נכון לסוף חודש ספטמבר 2019 הועסקו בישראל בתחום הסיעוד 57,201 עובדים זרים באופן חוקי, וההערכה היא כי ישנם עוד למעלה מ-11,000 עובדים זרים שמועסקים בסיעוד באופן בלתי חוקי. בנוסף, חשוב לציין שהמוסד לביטוח לאומי עתיד לפרסם בקרוב את מכרז נותני השירותים בסיעוד, שבו תהיה התייחסות לשיפור הטיפול הסיעודי ואיכות השירות, בין השאר בתנאי העסקת המטפלים. בנוסף, לאחרונה ננקטו כמה צעדים להפחתת הביקוש לעובדי סיעוד על מנת לתת אלטרנטיבות שאולי יצמצמו את הצורך, ובין היתר מתן אפשרות לגמלה כספית, אפשרות המרת שעות סיעוד בשירותים אחרים, כמו מרכזי יום, אפשרות העסקת בן משפחה כמטפל, אם ניתן פיקוח ראוי, נבחנת האפשרות להרחבת מענק עבודה מועדפת בתחום הסיעוד בקהילה.

כחלק מסל של מהלכים שהמטרה שלהם לתת, עד כמה שניתן, מענה לצרכים שהולכים ומתגברים. עד כאן התשובה הרשמית שקיבלתי. כאן אני חושב שצריך לומר עוד שתי הערות, שקשורות אחת בשנייה, שחשוב לומר, זה מתקשר גם לנושא הקודם שדיברנו בו. המציאות היום במשק היא שאחוזי האבטלה הם באמת באמת נמוכים מאוד, באופן כמעט חסר תקדים. התוצאה של הדבר הזה היא שיש קושי עצום בגיוס עובדים בהרבה מאוד ענפים. לעובדים ישנן אלטרנטיבות, בהרבה מאוד מקרים טובות ובשכר לא רע בכלל, באופן שיוצר מצב של מחסור עצום בעובדים במקצועות שנחשבים במידה רבה, אפילו בצדק, למקצועות שהעבודה בהם היא באמת קשה מאוד ומאתגרת, והסיעוד הוא דוגמה טובה. אני יכול לומר לכם מהעולם שאני עוסק בו, בבתי המלון, שלמצוא היום עובדים לתחום של שטיפת כלים בבית מלון או מסעדה, למצוא היום עובדים בתחום של חדרנות וניקיון חדרים, כמו גם בסיעוד, כאשר מדובר בעובדים ישראלים, זו משימה על גבול הבלתי-אפשרית. אני יכול לומר יותר מזה, חבר הכנסת טיבי, אני חושב שחשוב שתשמע. אני יכול לומר יותר מזה: אין ספק שבענף הסיעוד, כמו גם בענפים של חדרנות ושל עבודה במטבחים במסעדות ובבתי מלון, יש בהחלט תעסוקה בהיקף לא מבוטל של ציבור ממגזר המיעוטים,

אני אומר, הביקוש רב על ההיצע בפער גדול מאוד. אני יכול אפילו לספר שאני ניסיתי ליזום מהלך מול ראשי הרשויות במגזר הבדואי להביא ולגייס עובדים למלונות בכלל, בדגש על המלונות באזור ים המלח, עם חבילת תנאים שאני חושב שהיא באמת חבילה מכובדת, החל מהסעות וליווי, מלווה שיעמוד בראש כל קבוצת עובדים או עובדות, ודרך קביעת הסדר שעות עבודה שיהיה נוח לעובדים, מסלולי קידום וכו'. כל המאמצים האלה שעשינו, לא הצלחנו לגייס אפילו עובד אחד. לא הייתה אפילו רשות אחת, ונפגשתי עם שורה של ראשי רשויות,

לאור מה שאתה אומר,

חברת הכנסת כהן, האמיני לי, את צודקת. תכף אגיע לנקודה, אבל אני חושב שחשוב לתאר את התמונה, כי הבעיה היא בעיה אמיתית. מי שרוצה לטאטא אותה מתחת לשטיח ולהגיד: תראו, ניתן תמריצים לישראלים ונביא ישראלים,

עם אחוזי האבטלה שיש לנו אין ישראלים להביא, בוודאי לא במספרים מספיקים. אז יכול להיות, ואני בוודאי בעד לשפר את התנאים ולתת. זה עדיין יהיה מאוד מאוד מאוד קשה לגייס את העובדים האלה, גם לסיעוד וגם לענפים אחרים. זה נושא שאני יכול לומר שאני באופן אישי העליתי בממשלה לא פעם, ואני חושב שהוא בהחלט צריך לבוא לפתחה של הממשלה הבאה. אני חושב שנדרשת לנו רפורמה מאוד עמוקה בכל סוגיית העובדים הזרים. מצד אחד, ואת זה צריך לומר, אני חושב שצריך מערך אכיפה הרבה יותר נחוש ואפקטיבי של הוצאת עובדים זרים לא חוקיים, ומהצד השני, מדיניות הרבה יותר מקילה והרבה יותר רחבה, שתאפשר לגייס עובדים זרים חוקיים בשורה שלמה של ענפים ובהיקפים גדולים.

חבר הכנסת כסיף, תשמע, אני לא חושב שהדרך היחידה היא שרק חברות כוח אדם יטפלו בזה, אבל בסוף צריך למצוא מנגנון. מישהו צריך לנהל את האופרציה הזאת. צריך להסדיר אותה כמו שצריך. גם בעניין הזה נדרשים שיפורים, אבל השורה התחתונה של העניין היא מאוד פשוטה: יש ענפים שלמים,

חקלאות, שטיפת כלים,

והרשימה לצערי לא קצרה, שאין יכולת למצוא להם עובדים.

תשמעו את הזעקות של המסעדנים, שבאמת עומדים חסרי אונים במצב הזה. לכן אני חושב שצריך לנקוט כאן מדיניות אחרת לגמרי: להקל מאוד את התהליכים, להרחיב מאוד את מספר ההיתרים שניתנים, ומצד שני לייצר מערך אכיפה חד וברור, שימנע השתקעות של האנשים ויבטיח הוצאה של האנשים שנמצאים כאן באופן בלתי חוקי. אני חושב שזו הדרך האמיתית והריאלית לתת פתרון למצוקה הזאת.

אני יכול לומר לכם שלפחות בענף שאני מופקד עליו,

אחרי הרבה מאוד מאבקים הצלחתי לקבל מכסה ראשונה של 1,000 עובדים שאמורים להגיע מהפיליפינים. לקח לי מאז שקיבלתי את המכסה ועד שאולי, סוף-סוף עכשיו אנחנו באמת בשלבים האחרונים של גיוס העובדים האלה, נראה את העובדים נוחתים פה, כמעט שנתיים. זה יותר מדי זמן, זה יותר מדי מסורבל, זה יותר מדי איטי. אני חושב, שוב, שזה עוד נושא שהוא לא עניין של מחלוקות פוליטיות, וצריך להתגייס אליו. אבל אני אומר כאן בצורה ברורה: לא יכולה להיות יד מקילה בצד של גיוס העובדים בלי שיש יד קשה ואפקטיבית בהוצאת העובדים הבלתי-חוקיים, כי אחרת נימצא במצב מאוד בעייתי.

לכן שני הדברים האלה הולכים ביחד, ואם ננהל אותם נכון, ואני חושב שבמדיניות שונה ממה שהייתה עד עכשיו, שם נמצא הפתרון. משתמע מהדברים שלך שאתה בעד לאפשר למוסדות האשפוז הגריאטריים להעסיק עובדים זרים. התשובה: כן. אני בעד זה שבכל מקום שבו יש קושי אמיתי ואי-אפשר לגייס את העובדים הדרושים, ואני חושב שהדברים האלה ניתנים למדידה בצורה פשוטה, צריך לאפשר את השלמת כוח האדם החסר.

יכול להיות, אני אומר שוב: אני לא מומחה במצב במוסדות סיעודיים גריאטריים, אבל אני מניח שאם יש קושי לגייס עובדים לסיעוד בכלל, זה לא פוסח גם על המרכיב הזה בתוך התמונה. אני רק אציין, ביחס לתשובה שאמרת, שלא באמת נעשה ניסיון אמיתי למשוך את המקומיים לתחום הסיעוד. תנאי השכר שם לא שופרו.

גם בתחום הזה, אם רוצים לנסות,

חברת הכנסת כהן, יכול להיות. אני אומר שוב: אני בעד. תמיד לנסות זה טוב. צריך לזכור שבסוף הרי יש עלויות דגם לכל הדברים האלה ויש איזה גבול לאן אפשר להגיע. אבל אני חושב שאם אנחנו נסתכל באופן אמיתי, כשהיום משתחרר בחור צעיר מהצבא, והוא יכול להרוויח 60 או 70 שקל לשעה בעבודה של אבטחה, והוא יכול להרוויח סכומים לא רחוקים מזה בעבודה של מלצרות, אז למשוך אותו לסיעוד מאוד קשה, מאוד קשה, גם אם נשלם לו 80 שקל, וברור שגם אי-אפשר.

אם כל אלה שנמצאים בבית אבות סיעודיים,

היו נמצאים בבית, היו מביאים להם עובד זר. הם הולכים לבית אבות, אי-אפשר להביא להם עובד זר.

אז יש פה משהו לא, אני מסכים. לכן, אני אומר: זה,

פה ודאי שצריך להביא עובדים זרים, כי אחרת, יותר.

חד-משמעית, צריך לתת פתרון. אני אומר עוד פעם, אני לא הייתי מצטמצם רק לזה. הפתרון צריך להיות הרבה יותר רחב, והוא צריך באמת לתת מענה. צריך לומר, אבל כשזה נהיה רחב, אז לא קורה כלום.

חברת הכנסת חיימוביץ',

כי אני אגיד לך, ואני אומר את זה מהניסיון שלי,

לי מאוד קל לדבר על זה, כי אני עשיתי את המהלך הזה בדיוק בענף שאני מופקד עליו, זו בדיוק אותה עבודה, להביא 1,000 עובדים או לייצר פתרון מערכתי רחב בכל היריעה הזאת. אני חושב שיש פה מין חשיבה מקובעת כזאת שאומרת: נביא עובדים זרים, הם יתפסו את מקומם של הישראלים והם יגרמו לכל מיני דברים. צריך לנהל את זה בחוכמה ובזהירות. אני לא הייתי מתעלם גם מהטענות האלה, אבל בשורה התחתונה, בנתוני האבטלה שיש לנו היום אל מול הצרכים והביקוש לעובדים, צריך לבנות פה מערכת אחרת לגמרי.

אני אחזור על עצמי עוד פעם, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב: אין מה לעשות, אי-אפשר לעשות את זה בלי שתהיה בצד השני יד קשה ואפקטיבית בפיקוח ובהוצאה, ולצערי הרב, המצב היום הוא שלא זה קיים, וגם רשות ההגירה והאוכלוסין, שבאמת עושה עבודה מדהימה, אין לה מספיק כלים וכוחות ואמצעים ואנשים כדי לטפל בנושא הפיקוח והאכיפה. ואז אנחנו באמת נמצאים גם במצב של שוק פרוע של עובדים לא חוקיים, גם במחסור גדול בעובדים וגם באבסורדים כמו האבסורד שתיאר פה קודם היושב-ראש ואתם תיארתם בדברים שלכם. אני אומר שוב: לא חסרים לנו נושאים אמיתיים לעסוק בהם. בואו נקים ממשלה ונתחיל לעבוד.

תודה רבה. אתם רוצים להעביר את זה, לאיזו ועדה? לוועדת הכספים?

אין לאן להעביר חוץ מזה, כן? כספים. אז, אנחנו נצביע. בבקשה, תצביעו על העברה לוועדת הכספים.

תשעה בעד להעביר את זה לוועדת הכספים,

הסעיף הבא הוא הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: האלימות הפוליטית הגואה בימים האחרונים,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

כרגע אין תשובה. היושב-ראש, אני, מה זה? בצלאל סמוטריץ. השר הצביע בטעות במקום בצלאל סמוטריץ.

אנחנו משנים את זה. זה עובר לוועדת כספים, כן. שלא תהיה תשובה?

חברת הכנסת סלימאן, את באה? אני מחכה לדעת, בסדר. קודם כול תדברי, ואחר כך נראה מה יהיה. לפי התקנון, לא צריך להשיב?

להשיב בלי לשמוע אותי? אחמד, אתה לא בא להחליף אותי? אתה תקשיב להם עד 14:00. קודם כול, תדעו שאין חובה להשיב. אתם רוצים לעלות, בבקשה, אתם לא רוצים, גם בבקשה.

אתה מחליף אותי? אתה מחליף אותו, כאילו?

אותו.

אז בוא ותחליף, יאללה. בסדר? אפשר להתחיל? תתחילי, תתחילי.

כבוד היושב-ראש, בעשרת הימים האחרונים היינו עדים להסלמה מסוכנת מאוד באלימות הפוליטית, גם ברחוב וגם בהרבה מקומות שהתרחשו בהם אירועים ציבוריים. ראינו גם איך ההסתה הזאת, איך בעצם האלימות הזאת מתגלגלת ישר, לאחר הסתה פרועה שהוביל ראש הממשלה מר ביבי נתניהו בנאום המפורסם לפני כעשרה ימים. בהפגנת הימין בכיכר המוזיאון הותקפו באלימות מילולית עיתונאים ממגוון כלי תקשורת, היו שם דחיפות, וזה היה חלק ממסע ההסתה נגד התקשורת. ביום שישי שעבר הותקפה על ידי בריון ימני פעילה של נשים בשחור, ארגון שלום פמיניסטי שמקיים זה עשרות שנים עצרות מחאה בערים בישראל. היא פונתה לבית חולים ונזקקה לתפרים בראשה. ביום שבת הותקף פיזית גם חברי חבר הכנסת אחמד טיבי על ידי פעילי ימין שהפגינו נגדו וטענו שהוא תומך טרור. הם ניסו להכות אותו עם דגלי ישראל, למרבה האירוניה. אחרי שהותקף חבר הכנסת טיבי הוא רואיין בטלוויזיה, והתקשורת, ששיתפה פעולה כבר שנים רבות במסע ההסתה נגד הח"כים הערבים ונגד האוכלוסייה הערבית, שכחה לרגע שבתקופה הזאת היא בעצמה קורבן להסתת הימין נגדה, ושוב שיתפה פעולה במתקפה ובהסתה נגד חבר הכנסת אחמד טיבי, כנראה היה צריך להזכיר לה באותו רגע שהוא מגיע להתראיין על ההתקפה שנעשתה נגדו, ולאו דווקא כדי להסביר שום נאום שכבר הוסבר 100,000 פעמים. בכל שבוע אנחנו שומעים על פעולות תג מחיר שמתבצעות בכפרים הערביים בתוך מדינת ישראל. בפעם האחרונה בג'לג'וליה הותקפו עשרות מכוניות והושחתו, ונוקבו הצמיגים שלהן. מי שנתן יד ושתק הוא מי שנתן לגיטימציה למתקפות של המתנחלים בשטחים הפלסטיניים הכבושים, נתן לגיטימציה לאותם פורעי חוק אשר הגיעו לג'לג'וליה והגיעו למקומות אחרים בתוך ישראל ועשו מה שנקרא "תג מחיר", פעולות טרוריסטיות נגד האוכלוסייה הערבית. האלימות הפוליטית הזאת היא תוצאה של הסתה מאוד ברורה של הנאשם מר ביבי נתניהו, שמפנה את חיציו כלפי עיתונאים, אנשי שמאל, האוכלוסייה הערבית, התקשורת, כל מה שבא ליד. האלימות הפוליטית הזאת אינה חדשה. נתניהו משתמש בהסתה הזאת עוד משנות התשעים,

שבהן עמד על אותה מרפסת. כמו שקרה אז, אנחנו מזהירים היום שחס וחלילה לא נגיע למצב של עוד רצח פוליטי במדינה הזאת, אבל הכי חשוב, שלא נגיע למצב שבו האלימות הפוליטית היא דבר שעוברים עליו בשקט.

חברת הכנסת תמר זנדברג, ואחריה, חבר הכנסת משה ארבל, אם יהיה כאן. אני בדרך כלל כובש את רגשותיי, לא חושף אותם. מי אמר לך שאני לא מזדהה? על אלימות? אתה לא צריך לשמוע אותי, אתה מכיר אותי. אתה יודע, אם אחרי כל נאום שלי יזדהו פה חברי הכנסת, יהיו מקהלות. בבקשה, גברתי.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרפת לדבריה של חברתי שאנחנו נמצאים בתקופה קשה, ואני יודעת שהרבה פעמים אומרים את זה במהלך ההיסטוריה. האמת שיש הרבה סיבות לאתגר. כרגע יש אתגר פוליטי, משבר דמוקרטי, אבל גם אנחנו נמצאים בתקופה מסוכנת, מסוכנת, כאשר ממש אושיות, אפילו אני לא אשתמש במילים גדולות כמו "דמוקרטיה", אבל אושיות החיים שלנו כאן במדינת ישראל נמצאות תחת איום של אלימות. חברתי עאידה תומא סלימאן פירטה על ההתקפה נגד חבר הכנסת טיבי, על המתקפה נגד מפגינות ומפגינים ברחובות,

אני ממש רוצה להזהיר: אנחנו כבר ראינו תקיפות נגד פעילי זכויות אדם, השמאל והערבים הפכו להיות, דמם כמעט מותר ממש חדשות לבקרים. ואני ממש רוצה להזהיר מרצח פוליטי של מנהיג ציבור, של עיתונאי, של שופט, של פרקליט, של כל אותם מוסדות דמוקרטיים שנמצאים תחת מתקפה לא מצד שוליים קיצוניים, לא מצד עשבים שוטים שנמצאים בשולי החברה, אלא מצד הבכירים שבמנהיגים, ובראשם ראש הממשלה נתניהו, שנראה שנמצא בימים אלה במסע הבערת כל מה שסביבו תמורת חילוצו האישי ממשפט צדק. אני יודעת שאני אומרת דברים חמורים. אני עומדת מאחורי כל מילה, מכיוון שאני באופן אישי מפחדת להרבה מהחברים שלי, להרבה מהאנשים שמייצגים עמדות פוליטיות, בין אם זה הערבים, אני רוצה להזכיר שבמהלך מערכת הבחירות המדינה רעשה כי הצ'אטבוט של ביבי הושבת לכמה שעות בגלל שלטענתו יצאה ממנו בטעות אמירה שהערבים רוצים להשמיד אותנו, והוא האשים עובד קמפיין זוטר. לא עברו חודשים מספר וראש הממשלה עצמו אמר שהערבים רוצים להשמיד אותנו. להשמיד, המילה הזאת מעבירה בי צמרמורת כשאני מוציאה אותה מהפה שלי. ואת זה אמר ראש הממשלה, אדם שלא בוחל בדבר שקר, שלא בוחל בדבר הסתה רק בשביל לחלץ את עצמו מסיטואציה אישית משפטית, מכיוון שהוא נאשם בעבירות שוחד, העבירה החמורה ביותר בספר החוקים הישראלי לאיש ציבור.

אני רוצה לנצל את השניות שנותרו לי כדי לקרוא לחבריי בכחול לבן ובמחנה הפוליטי שהוא תומך שינוי,

אפילו לא רוצה להגדיר את זה שמאל,

לא ימין, מחנה תומך שינוי, שמבין את הדבר הזה: אל תחברו לנתניהו. אל תשבו תחתיו לא דקה ולא שנייה ולא חמישה חודשים ולא שנה. אין פה פסילות אישיות, וזה בטח לא קיצוני משני הצדדים. אל תיתנו להאשים אתכם ב-Blame Game המפורסם. אין פה שני צדדים שאשמים, כמו שאמר לצערי הנשיא ריבלין. יש פה איש אחד, פירומן, שמנסה להבעיר מדינה שלמה בדרך,

כדי לא לשבת על ספסל הנאשמים, ולנו אסור לתת לזה לגיטימציה.

חבר הכנסת משה ארבל. בבקשה, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סגני השרים, שר תורן נראה שאין, מכובדיי כולם. יש שני סגני שרים. סגני השרים, אמרתי, סגני השרים. שני סגני שרים כמו שר, כמו שני שרים. בפרט שפעולותיהם רבות ומבורכות. במיוחד שהם מש"ס?

אני לא אמרתי, אבל אם אתה אומר אני מסכים איתך.

ברשותכם, אבקש להעלות על סדר-יומה של הכנסת יחד עם חבריי את נושא האלימות הפוליטית הגואה בימים האחרונים, ואני מבקש דווקא לא לדבר לא על איווט ליברמן ולא על ישראל ביתנו ולא על התבטאויות חמורות וקשות שלהם כנגד הציבור החרדי. אני אבקש לצטט, ברשותכם, כתבה מישראל היום, שבה סופרת חשובה מאוד

"החרדים, הם בהחלט אכזריים, הם מושחתים ועושים הרבה מאוד דברים איומים. אין לי בעיה להתייצב מול החברה החרדית" והיא ממשיכה, "ההלכה היא מחוץ לתחום". מדובר בסופרת, אחמד, לא להזדהות עם הסופרת. זה בארץ? סופרת בארץ,

ישראלית, בריאיון בעיתון ישראל היום, שנגד? תסתכל, אני לא רוצה לעשות לה פרסומת,

בבקשה, אדוני. ולצערי הרב, מה השם שלה? התופעות הללו, אדוני היושב-ראש, הן תופעות קשות מנשוא. אנחנו כחברה צריכים לעשות הכול, ואני מברך היום על הציטוט שנאמר מפי חבר הכנסת ד"ר אחמד טיבי בוועדת הכספים, שציטט את דבריו של רבי כלפון משה הכהן מג'רבה שבתוניסיה על "חביב אדם שנברא בצלם", על כבוד האדם. ולכן, אני חושב שההסתה הפרועה, לצערי הרב, ראיתי גם בערוץ 20, הפגנת השמאל בתל אביב, שיח מאוד מאוד אלים, שיח מאוד מאוד בוטה. לצערי הרב, ההתבטאויות הללו הן מימין ומשמאל. ולכן אנחנו צריכים לעשות הכול, זה לא נכון.

אנחנו לא אמרנו על אף אחד "גיס חמישי", לא אמרנו "תומך טרור", לא אמרנו "מחבל". תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. את יודעת טוב שהוא לא כיוון אלייך. ולכן, אני באמת קורא, מעל הבמה החשובה הזאת, לממשלת ישראל ולחבריי חברי הכנסת לעשות כל מאמץ בימים מפלגים אלה לחבר ולמצוא את הטוב המשותף שיש בינינו.

תודה רבה. אין תשובת, הוא לא הזכיר במילה, הוא לא היה כאן כשהזכירו את זה. אין תשובת ממשלה. המציעים, מה אתם מבקשים? זו גם פריבילגיה של הימים האחרונים. אין תשובה? אין תשובת ממשלה. היא רשאית, הממשלה רשאית לא להשיב.

מבקשים שתיפסק ההסתה. אני שאלתי שאלה אחת. אני מצפה לתשובה. מליאה. ועדה מסדרת, מבחינתי. ועדה מסדרת או מליאה? ועדה מסדרת,

אוקיי, אנחנו ניגשים להצבעה. מי שבעד, בעד המשך דיון בוועדה המסדרת, כשתקום.

בסדר. נראה עד מתי.

מסדרת את כולנו. אוקיי. הצבעה. ההצעה להעביר את

אוסאמה, התנצלות. פיצוי שלי, שכחתי אותך. אם תתעקש אני אבטל את ההצבעה.

אני אתן לך בהצעה הבאה.

14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. כפי שאמרנו, זה עובר להמשך דיון בוועדה המסדרת. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: הסדרת מעמדם והפסקת מעצרם וגירושם של ילדי מהגרות עבודה, מס' 285, 286 ו-287.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, ושלום לילדים שם למעלה, במדינת ישראל 2019 עוצרים וכולאים ילדים קטנים שגדלו וחיו פה, ומבחינתם ישראל זו המדינה היחידה שהם מכירים. אני מציעה לכולם להסתכל על הילדים והילדות הללו ולחשוב על הילדים שלכם. הם נולדו כאן, הם גדלו בינינו, עברית זו שפתם הראשונה, הם אוהבים את ישראל והם רוצים לחיות כאן בשקט ולתת למדינה, כמו כל אזרח, הם מתחפשים בפורים, הם אוכלים סופגניות בחנוכה ויוצאים למחנות קיץ בצופים. הילדים האלה, בין שנרצה לקבל זאת ובין שלא, הם ישראלים. מיקה בת ה-12 ואחותה מאורין בת העשר לומדות בתל אביב, והן נלקחו למעצר באוגוסט האחרון, קיאן בן העשר ואחותו קיאנה בת החמש מרמת גן נעצרו ביולי, פייבור בן השמונה נעצר ונכלא פעמיים בתוך חודש במהלך שנת הלימודים הנוכחית. הפעם האחרונה הייתה בשבוע שעבר. קצת נתונים, ברשותכם. מאז 22 ביולי נעצרו, אפשר לומר: נקטפו מבתי הספר, 18 ילדים לומדים והוכנסו לכלא. לשלושה מהם יש גם אחות קטנה שנלקחה למעצר מהגן שבו שהתה. אפשר רק לדמיין איזו סיטואציה זו עבור ילד או ילדה, שמפחדים לישון בלילה מחשש שיגיעו לקחת אותם למעצר. אני, כאימא, לא יכולה לחשוב מה עבר על קתרין וקיאן מרמת גן שהזכרתי קודם, בני העשר והחמש, שנכלאו וישנו שבעה לילות במתקן הגירה עד שלבסוף שוחררו עם טראומה וסריטה שלא תגליד לנצח. אני רוצה להגיד שסוגיית הסדרת מעמדם של מהגרות ומהגרי עבודה היא סוגיה כבדת משקל, והיא עלתה פה קודם בהיבט של עובדי הסיעוד. יש לבחון אותה וצריך למצוא לה פתרון כחלק מדיניות הגירה כוללת שצריך ונכון שתהיה למדינת ישראל. אבל כל עוד לא נמצא הפתרון לסוגיה הזאת וכל עוד המדינה לא החליטה מה היא רוצה, והמדינה זקוקה לעובדי סיעוד, אסור לנו כמדינה וכחברה, ולנו כנבחרי ציבור, כאזרחים שאוהבים את מדינתם, לקבל את התופעה הזאת שילדים וילדות נעצרים ונכלאים במדינת ישראל. "ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים". אני בטוחה ששר הפנים, וגם אתה, אדוני היושב-ראש, השר דרעי, שאחראי לרשות ההגירה, בוודאי מכיר את הפסוק הזה מספר דברים. מדינת ישראל שלנו, שנבנתה בידי אנשים שנרדפו, ראוי לה שתהיה מדינה אוהבת וחומלת, לא מדינה שעוצרת ילדים. אז נכון שהתקופה היא תקופה של חוסר ודאות פוליטי וכאוס, אבל לילדים האלה אין זמן. הסבל והגיהינום הרגשי שהם עוברים לא יכולים לחכות עד שהמערכת הפוליטית שלנו תתייצב. כליאתם של הילדים והילדות הצעירים הללו חייבת להיפסק עכשיו. ראש ממשלת המעבר, מר בנימין נתניהו, שים לזה סוף. שר הפנים אריה דרעי, שים לסבל הזה סוף. שר החינוך רפי פרץ, שהילדים האלה הם חלק מהמערכת שעליה אתה מופקד, שים לזה סוף.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

חבר הכנסת עופר כסיף. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, כשרואים את המשאבים שמשטרת ההגירה, משרד הפנים והממשלה משקיעים בסיפור הזה, אפשר לחשוב שאנחנו מתמודדים פה עם איזה איום קיומי. ראיתי את הדברים האלה, אדוני, במו עיניי:

חוליות של פקחים, אפשר להגיד: גברתנים, פורצים את הדלת בכוח, מוציאים איזה ילד עם אימא, בוכים, צורחים, מכניסים אותם לרכב אטום. לפעמים הילד בן עשר, ראיתי במו עיניי. אחר כך, בבית מעצר. הילדים האלה וההורים שלהם, בדרך כלל אימהות, הם לא פושעים ולא עבריינים. הם ילדים רגילים.

כאן יש לנו כמה כאלה, הלומדים בבית הספר רוגוזין בתל אביב או בתיכון חדש. הם הולכים לבית הספר. הם עכשיו סיפרו לי שאחרי הלימודים הם הולכים ישר הביתה ולא מסתובבים ברחוב, כי הם פוחדים שיתפסו אותם. תגידו לי, אנחנו במדינת ישראל השתגענו? שוטרים ופקחים רודפים אחרי ילדים ועוצרים אותם ברחוב, בדרך מבית ספר? מה, תגידו לי, אנחנו נפלנו על השכל? העניין הזה הוא חלק מהותי מרקמת חיינו. אנחנו מאשרים לעובדים האלה להגיע, כי צריך עובדי סיעוד ועובדים שעושים את כל העבודות הקשות שישראלים לא רוצים לעשות: מטפלים בזקנים, בנכים ובקשישים. וכן, כחלק מהחיים,

ככה זה בחיים, לאנשים נולדים גם ילדים. הילדים האלה נולדו כאן, הם גדלו וגדלים כאן, ואין שום סיבה לרדוף אותם. צריך לתת להם את התושבות ולהניח להם לנפשם. זה לא לכבודנו להתעסק בזה בכלל. אני מלווה את העניין הזה הרבה שנים. היה לנו סיפור כזה גם לפני כמה שנים, כשאלי ישי היה שר הפנים. גם המערכת נלחמה ונלחמה ובסוף הגענו להסדר. הילדים נשארו, הם כבר בגרו, הלכו, התגייסו. הם עובדים. חבר'ה נחמדים. אף אחד לא עשה שום עבירה ולא הייתה שום בעיה, ולמדינת ישראל, תאמינו לי, נחסך הרבה כסף בלי הטיפול המיותר הזה.

כשיש הגירה, כשיש עבודה של עובדים זרים וכו', צריך להבין שחלק מההשלכה היא גם שיש לפעמים גם משפחות, וזה בסדר גמור. אני קורא לשר הפנים אריה דרעי, שהעניין הזה בסמכותו, להורות לרשות האוכלוסין וההגירה להפסיק את המצוד אחר הילדים והמשפחות האלה. לא מדובר באלפים, אדוני היושב-ראש. לא, לא, לא.

מדובר, וזה ילדים,

תלמידים טובים,

מאה אחוז. הם ישראלים, הם נולדו כאן. נכון, האימהות שלהם פיליפיניות.

בסך הכול האימהות האלה עובדות כאן קשה בשביל לטפל בכל קרובי המשפחה שלנו. צריך להתייחס אליהם בכבוד. הם בני אדם בדיוק כמונו. צריך לתת להם לנשום. אני מקווה שמהדיון הזה אנחנו נמשיך, כדי שהמעצרים האלה והגירושים יסתיימו.

חבר הכנסת עופר כסיף. עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הפשע הגדול כלפי מהגרי העבודה מתחיל טרם הגיעם ארצה. קודם דורשים מהם לשלם על אישורי עבודה,

כשהם מגיעים, מטילים עליהם ייסורים בלתי אנושיים ומנצלים אותם. וכשבני האדם נוהגים כבני אדם ומפתחים מערכות יחסים ומביאים ילדים, אשרות העבודה שלהם עומדות בסכנה. וכאשר הם עובדים ללא אשרה, הם נוחים במיוחד לניצול בידי מעסיקים, לשביעות רצונה של המדינה. אם מעמדם של עובדים זרים, חברי הכנסת,

אם מעמדם של עובדים זרים, בעיקר של נשים הרות ואימהות, נפגע בשל זוגיות, הרי שמעמד ילדיהם גרוע שבעתיים. מיום היוולדם הם ייחשבו בעיני המדינה לזרים, וחיש מהר אף "יהפכו", במירכאות, לבלתי חוקיים ולבלתי רצויים. על חוקי ההגירה אפשר להתווכח, אבל על גירוש ילד שנולד וגדל כאן במשך שנים, יודע רק עברית, נטוע עמוק בקהילה, והקהילה אוהבת אותו, איך אפשר להתווכח? זה מזכיר לי שלפני כמה חודשים באוגוסט ביקרתי את רוהן ורוזמרי פרז,

למרבה הבושה, כלואים במתקן ליד נתב"ג. קודם כול, מנעו ממני בכלל לבקר אותם. האדון מור-יוסף עמד על רגליו האחוריות כדי למנוע ממני את הביקור. גם כשהצלחתי לבקר אותם, מנעו ממני אפילו להכניס לטובת הילד בן ה-13 ממתקים ומכתבים מחברים שלו. זאת רדיפה בלתי אנושית. בסופו של דבר הם גם גורשו באישון לילה. עד היום הילד נמצא במשבר. ילד שגדל כאן ולא מכיר מקום אחר זכאי להישאר כאן, בדיוק כמו החברים שלו בבית הספר. לגרש אותו למדינות זרות שלא ראה מעולם זה מעשה מרושע, לא אנושי. אני מבקש ממי שלא נמצא פה, וחבל שלא נמצא פה, להסתכל על הילדים החביבים והמקסימים שנמצאים פה, להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם: אתם לא רצויים. מביש. אחת ההצדקות הרווחות לגירוש אומרת שמדובר במהגרי עבודה שנשארו בארץ ועובדים בה שלא כחוק. גם אם נניח שהדבר נכון ומדויק, האם הילדים צריכים לשלם על חטאי הוריהם? התלמוד, בעקבות המדרש, שואל: אם חטא אדם, בהמה מה פשעה? לאמור: מבחינת התלמוד, ברור שאין מענישים אפילו בהמה על חטא אדם, וכאן מדינת ישראל מענישה ילד על עוון אימו,

השאלה העולה כאן היא: האם ילד הוא אדם, או שמא רק קניין? המסורת היהודית היא שילד זכאי לזכויות משלו, דהיינו אדם בפני עצמו. כדברי הנביא יחזקאל: "מה לכם אתם מֹשְׁלִים את המשל הזה על אדמת ישראל לֵאמֹר אבות יאכלו בֹסֶר ושני הבנים תקהינה. חי אני נְאֻם ה' אם יהיה לכם עוד מְשֹׁל המשל הזה בישראל. הן כל הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה" בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן. השר דרעי, תזהיר אותם רק על הדתה. האם אתה רואה ילד כבעל אישיות מוסרית ומשפטית משלו? האם אתה מכיר בכך שאסור להעניש ילד על מעשי הוריו? האם מקובל עליך ששיני ילד, נא לסיים.

מסיים מייד, אדוני. האם מקובל עליך ששיני ילד לא תקהינה בעוון כך שאימו אכלה בוסר? אם היהדות בליבך ולא רק בפיך, אדוני, עצור את הגירוש מייד, והסדר, תודה. את מעמד העובדות וילדיהן כך שיוכלו לחיות כאן את חייהם ללא רדיפה ופחד. אני מבקש להעביר לוועדה המסדרת,

תודה רבה. תודה, אדוני. ישיב סגן השר חבר הכנסת הרב משולם נהרי.

תסביר לנו: אם לא מטילים את העונש על החיות, למה הטביעו את הסוסים בים סוף?

את זה יכולה לומר רק שרת

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הוראות חוק הכניסה לישראל מסדירות, השר שטייניץ. הן את אופן שהייתם של זרים השוהים כדין בישראל והן את האכיפה כנגד אלו אשר עושים דין לעצמם ושוהים בישראל בניגוד לחוק וללא רישיון כדין. בהתאם להוראות חוק זה, זרים אשר עושים דין לעצמם ושוהים בישראל בניגוד לחוק חשופים להליכי אכיפה, לרבות השמה במשמורת, לצורך קידום ההרחקה. בהתאם, לעובדים זרים המגיעים לעבוד בישראל אין זכות קנויה להישאר בארץ לאחר תום תוקף רישיונם, בדומה לכל שוהה שלא כדין, וכך גם לא לבני משפחותיהם, אף אם אלו נולדו בארץ, שהרי אלו בעצמם ללא מעמד חוקי. הולדת ילדים בישראל אינה מקנה מעמד בישראל, והילד נדרש לשוב עם הוריו חזרה למדינתו שלו. חשוב לזכור כי לילדים אלו לרוב ישנה משפחה במדינתם שלהם, ומשכך קיימת להם זיקה ענפה למדינתם. בניגוד לדעה הרווחת, הם לא ראו אותה אף פעם,

בניגוד לדעה הרווחת שמוצגת באופן מוטעה בתקשורת, לא מדובר במקרים בודדים, זה כן מקרים בודדים. או בעשרות מקרים. זה ממש לא הרבה, מדובר, היו בודדים השנה. אני, אם תרשו לי, נא לא להפריע. אם תרשו לי, אני לא אסתיר שום דבר ואני אומר את הכול, כולל נתונים.

מדובר בתופעה של אלפי ילדים של ילדי שוהים שלא כדין שנולדו בישראל, זה לא רק הפיליפינים. ונמצאים בה באופן בלתי חוקי.

לרשות האוכלוסין מדווחות מדי שנה כ-1,500 לידות בשנה של נתינים זרים. ההערכה היא שהמספר גדול יותר, ויש לידות שאינן מדווחות. על סמך נתון זה ונתונים נוספים, ההערכה היא שכעת שוהים בישראל כ-20,000 ילדים של שוהים שלא כדין, הן עובדים זרים והן תיירים שאשרתם פגה, אך לא כולל ילדי שוהים שלא כדין פלסטינים, וכ-7,000 ילדים של מסתננים מאריתריאה ומסודאן. במשך כל השנים בוצעה אכיפה כנגד זרים ובני משפחותיהם השוהים בארץ שלא כדין. מינהל אכיפה וזרים, שהוא הגוף ברשות האוכלוסין וההגירה אשר אמון בין היתר על ביצוע האכיפה כנגד שוהים שלא כדין, פעל ועודנו פועל במשך כל השנים כנגד זרים ששהייתם אינה כדין, לרבות כנגד משפחות. לא מדובר במדיניות חדשה של הרשות אלא בהליכי אכיפה והרחקה כלפי אוכלוסיית שוהים שלא כדין בישראל אשר מתבצעים באופן סדיר במהלך כל ימות השנה בהתאם להוראות החוק, ובלי קשר לממשלת המעבר המכהנת בימים אלה. פעולות אלו התבצעו כבר בראשית שנת הלימודים הקודמת, ועוד לפני שהוחלט על פיזור הכנסת. בניגוד לטענות שעולות בתקשורת ובהליכים משפטיים, המדיניות בעניין הרחקת משפחות שוהים שלא כדין, גם כאלה הכוללות ילדים, מתבצעת זה שנים רבות. היקף פעילות אכיפה זו משתנה משנה לשנה בהתאם לכלל המשימות המוטלות על הרשות ולשינוי התיעדוף בין משימה זו לבין משימות אחרות ובשל שיקולי כוח אדם.

העובדה שבשנים מסוימות היקף האכיפה בתחום זה הוא נמוך משנים אחרות יסודה בניוד כוח אדם ותיעדוף בין משימות אכיפה של רשות האוכלוסין, ולא בהחלטה להימנע מההרחקה של משפחות עם ילדים.

אין במדיניות זו או בכל אחד מרכיביה כל חדש. רשות האוכלוסין מקיימת פעולות אכיפה כלפי משפחות לאורך כל השנה, ולעיתים מרחיקה משפחות עם ילדים גם במהלך תקופת שנת הלימודים.

בשנת 2013, פעולות אכיפה כנגד 42 משפחות בהליך שכולל משמורת, בשנת 2014 ננקטו פעולות אכיפה כנגד 17 משפחות בהליך שכולל משמורת, בשנת 2015 ננקטו פעולות אכיפה כנגד 11 משפחות בהליך שכולל משמורת, בשנת 2016 ננקטו פעולות אכיפה כנגד שבע משפחות בהליך שכולל משמורת, בשנת 2017 ננקטו פעולות אכיפה כנגד 22 משפחות בהליך שכולל משמורת, בשנת 2018 ננקטו פעולות אכיפה כנגד 37 משפחות בהליך שכולל משמורת, בשנת 2019, עד כה ננקטו פעולות אכיפה כנגד 52 משפחות בהליך שכולל משמורת. בנוסף, לאורך כל השנים יצאו מרצון מהמדינה משפחות של שוהים שלא כדין, ביחד עם ילדיהן, בלי שהיה צורך להפעיל כנגדן אמצעי אכיפה. אני שב ומדגיש: לעובדים זרים, כמה? אני תכף אתן את הנתונים. אני שב ומדגיש: לעובדים זרים המגיעים לעבוד בארץ אין זכות קנויה להישאר בארץ לאחר תום תוקף רישיונם, בדומה לכל שוהה שלא כדין, וכך גם לא בני משפחותיהם, אף אם נולדו בארץ, מאחר שהם אינם מחזיקים במעמד חוקי. יש משפט שאומר: החוק היבש לא נרטב אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה, אני סמוך ובטוח שאתה שומע את זה כל הזמן. זה מהדהד באוזניך לכל דבר.

כידוע, הולדת ילדים בישראל כשלעצמה אינה מקנה מעמד בארץ, והילד נדרש לשוב עם הוריו חזרה למדינתו שלו. על כן, בהתאם להוראות חוק הכניסה, זרים אשר עושים דין לעצמם ושוהים בישראל בניגוד לחוק, חשופים להליכי אכיפה כנגדם, לרבות השמה במשמורת לצורך קידום ההרחקה, בכלל זה גם מי שהינו שוהה בלתי חוקי ונולדו לו ילדים בישראל והמשיך לשהות בה באופן בלתי חוקי. לכל מסקנה אחרת שתתקבל בהקשר זה יהיו השלכות רוחב שיהיה בהן כדי להשליך בין היתר אף על מדיניות הממשלה ביחס להתרת כניסת עובדות זרות לישראל, בשים לב לכך שמתוך 52,808 עובדים חוקיים זרים בסיעוד, 40,471 הם נשים. כמו כן, מתוך הנתון הכללי של השוהים שלא כדין, 12,080 היו בעבר עובדי סיעוד, ו-9,361 מתוך זה

מטבע הדברים, מדובר באוכלוסייה של עובדים שמגיעים ממדינות פחות מפותחות. חלקם הגדול מותיר משפחות מאחור שאליהן הם שולחים כסף בכל חודש. הפערים הגדולים בין המדינות, לרבות הבדלי השכר הגבוהים, מובילים לתוצאה שבה עובדים רבים עושים דין לעצמם, נוטשים את מעסיקם הסיעודי וממשיכים לשהות באופן לא חוקי, תוך שהם עובדים בעבודות מזדמנות, משתקעים ומולידים ילדים בישראל. קבלת הטענה שעצם הולדת ילד בישראל מובילה אוטומטית למתן מעמד בישראל ולאי-הרחקה, יש בה כדי להשליך בצורה משמעותית על המדיניות הכללית ביחס לעבודת הסיעוד הזרה בישראל, מאחר שהדבר עלול להעביר מסר לעובדות ששוהות בישראל. שידעו שעליהן לשוב בתום העסקתן החוקית למדינתן.

מה המציעים? ועדה. ועדה. ועדה מסדרת, אוקיי. יש דעות נוספות. אוסאמה סעדי, אתה רוצה לנצל את הזמן?

חוב מההצעה הקודמת. עד דקה עומדת לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כמובן שרציתי לדבר על הנושא של האלימות הפוליטית הגואה. אני חושב שהכותרת הייתה צריכה להיות תקיפה ותקיפה פיזית ותקיפה מילולית, והמשך הסתה פרועה, רצחנית, של המאסטרו בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שמחלחלת, לצערנו, לפַספוס שלוקח את החוק לידיים. ראינו את זה במקרה של חברי חבר הכנסת אחמד טיבי, שהותקף בהוד השרון על ידי קומץ,

אבל לצערנו גם הותקף באולפן הטלוויזיה על ידי עיתונאית שניסתה להצדיק או להבין את המניעים להפגנה נגדו. ואני אומר: אין הצדקה, אין הבנה, לא לאלימות, לא להסתה ולא לתקיפה. תודה רבה. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. לאחר מכן, חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. בבקשה, דקה לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, קודם כול אני רוצה לברך את משרד המשפטים, שהיום הוציא הנחיה שילדי זרים שעומדים בפני גירוש ייעצרו רק אם לא תהיה ברירה אחרת. אז בוא, קודם כול, עם כל הדיבורים, אדוני סגן השר, יש היום הנחיות של משרד המשפטים, שהתעשת והבין שאין דין ילדים כדין בוגרים. אני עדיין חושבת שהוא לא הלך עד הסוף. זאת הנחיה של משרד המשפטים. מה עם בית משפט?

אני מייד אתייחס לכך. אין מקום בעולם, וגם לא פה בארץ, שייקוב הדין את ההר. אין דבר כזה. כאשר אנחנו באים לדון ורוצים לעשות משפט צדק, אז אנחנו מתחשבים גם בדברים אנושיים.

לך היה את הזמן, אנא תן לי את הזמן שלי. תן לה, זה בזמן שלה. הערה, אדוני היושב-ראש, אני מבקשת את זמני. משולם, בבקשה. רוצה לומר: נכון, באמת, עובדים ששוהים כאן שלא על פי החוק, שאשרת השהייה שלהם פגה, צריכים לצאת מן הארץ. אין לנו על זה ויכוח כאן. ובכלל, צריך לשמור את החוק. אבל אם לאותה עובדת נולד ילד, והמדינה לא טרחה במשך שנים לגרש אותה ואת הילד, והתעלמה מזה, והילד גדל כאן מגיל אפס, או מגיל יום,

והוא למד כאן והולך לצופים ומרגיש את עצמו ישראלי, איך אפשר לבוא ולגרש אותו? על כך אנחנו מדברים.

אסור לגרש ילדים ואסור להכניס אותם למעצר.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ',

אני חוזר ומדגיש: דקה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, סגן השר נהרי, הנושא הזה הוא לא דיון איך תתנהל האכיפה וההגירה. יש פה דבר אחד שאני חושב שאפשר להגיע אליו להבנה ולהסכמה: לא עוצרים ילדים. לא עוצרים ילדים לא בגלל שהחוק לא מתיר את זה, החוק מתיר, לא עוצרים ילדים, גם לא ילדים בני שש מעיסאוויה. לא עוצרים ילדים כאשר כל חטאם הוא שהם גדלו כאן ומדינת ישראל לא עשתה את מה שהייתה חובתה. אני קצת מכיר את המערכת, גם מכיר את מערכת האכיפה. סגן השר אמר, בצדק: היו עליות וירידות באכיפה,

בסוף הוא הגיע לגיל 13 כאן, הוא נרשם לבתי הספר, כולם ידעו הכול. לכן אני אומר: לא עוצרים ילדים, זאת צריכה להיות החלטה, לא של הפרקליטות, היא לא צריכה להיות החלטה של בית משפט. היא צריכה להיות החלטה של המשרד שאחראי לזה, שאדוני מכהן בו. זאת צריכה להיות ההחלטה הנכונה: לא עוצרים ילדים. על זה הדיון. לא לעצור אותם. יפה מאוד. תודה רבה. מה אתם מציעים? ועדה מסדרת. אנחנו נעביר את זה להצבעה.

בעד המשך דיון בוועדה המסדרת. בעד,

והבקרה, וההארכה בפטור ממכרז, של משרד החינוך על התוכנית שלבים לילדים חולים בביתם, מס' 306 ו-293, של חברת הכנסת אורלי פרומן.

חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה, אדוני. היא מופיעה אצלי, לכן, בפתח דבריי,

אציין שחברת הכנסת אורלי פרומן ביקשה, מאילוצים אחרים, שאני אייצג גם אותה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תוכנית שלבים במשרד החינוך, של קדימה מדע, היא אחד הפרויקטים החשובים שמדינת ישראל הנהיגה: ילדים חולים שנעדרים ממערכת החינוך ממספר מסוים של ימים,

21 יום, יקבלו חינוך או במסגרות ביתיות או במסגרת המוסד שבו הם מאושפזים. יש מסגרות כאלה בבתי חולים, ויש מאות מורים ומטפלים שמגיעים לבתיהם של הילדים שמרותקים למיטות, או ילדים שחולים במחלה מתמשכת. דבר מבורך. בשנים האחרונות משרד החינוך יצא במכרז והגדיר פחות או יותר את המסגרות של הטיפול ואת שעות ההוראה שאותם ילדים זכאים להן, שעות הטיפול על ידי מטפלים פארה-רפואיים וכן שעות הוראה וליווי. אלא שמשרד החינוך היה חייב, בעקבות החקיקה, לתקן תקנות כדי להגדיר בדיוק מי זכאי ואיך יינתן השירות הזה לילדים החולים. השירות הזה חורק. במהלך הכנסת העשרים, שבה כיהנתי כיו"ר ועדת החינוך, היו עשרות דיונים על ליקויים ותקלות במתן השירות על ידי הספק. לצערי הרב, כיושב-ראש ועדת החינוך לא יכולתי לבוא ולהלין על הספק, כי פשוט המשרד לא הגדיר בתקנות את רמת השירות, את גודל השירות ואת מתכונת השירות. אני חושב שילדים כאלה שלא מקבלים את הטיפול הראוי והמגיע להם, לא רק שהם לא מתקדמים אלא יש רגרסיה במצב שלהם. הם נענשים פעם ועוד פעם ועוד פעם הן במר גורלם והן על ידי המערכת. אני חושב שהגיע הזמן,

שהסוגיה הזאת מונחת על שולחנו של מנכ"ל משרד החינוך, שר החינוך, כבר יותר מארבע שנים והם מתקשים למצוא לה מענה. הם מתקשים למצוא לה מענה כי הם לא רוצים להגדיר אותה, כי ברגע שמגדירים, ההגדרה עולה כסף, ההגדרה שווה תקציב, וכאן כנראה משרד האוצר, אגף התקציבים באוצר, לא משתף פעולה, וגם חידלון מעש של משרד החינוך. אני חושב שזעקתם של הילדים האלה, הילדים החולים ששוהים בביתם ולא במסגרות חינוך, צריכה לעלות כאן בבניין הזה, בבית הזה, ושזה לא ייגמר בדיון הזה במליאה,

משרד החינוך

לתת תשובה חד-משמעית מה קורה עם תלמידי תוכנית שלבים.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר פרוש, סגן השר, בבקשה. אחריו, הבעת דעה, אחרי התשובה של השר, לפני ההצבעה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע, הרב מרגי, משרד החינוך רואה חשיבות רבה במתן שירות לתלמידים חולים השוהים בביתם. מערכת התמיכה החינוכית הניתנת לתלמידים שעליהם חל החוק מבוססת על כמה מטרות, שעיקרן מאמץ לשמירה על דפוסי חיים ולמידה תקינים ככל הניתן

המשרד פרסם מכרז לצורך אספקת השירות, וקדימה מדע, חינוך לחיים בע"מ היא הספק הפועל במסגרת ההתקשרות בעקבות זכייתה במכרז. ההתקשרות מכוח המכרז וזכויות הברירה שנכללו בו הסתיימה ב-31 באוגוסט 2019. משרד החינוך החליט לקראת פתיחת שנת הלימודים שלא לפרסם מכרז חדש למתן השירות אלא להאריך את ההתקשרות מכוח המכרז הקיים לשנה אחת, עד ל-31 באוגוסט 2020. הארכת ההתקשרות מכוח המכרז הקודם בפטור ממכרז אושרה על ידי החשב הכללי. באשר לטענה לאי-פרסום מכרז חדש, אני מבקש להבהיר בשם המשרד כך:

כנדרש בהתאם להוראות חוק חינוך חינם לילדים חולים, משרד החינוך ניסח תקנות לחוק, והן הוגשו לאישור ועדת החינוך בכנסת. בשל פיזור הכנסת העשרים-ואחת לא נדונו התקנות, וניתן יהיה לדון בהן רק לאחר שוועדות הכנסת יחזרו לעבודה שוטפת,

משרד החינוך מעדיף כי מכרז חדש למתן שירות לילדים חולים השוהים בביתם יהיה בהתאמה לתקנות מכורח הוראת חוק חינוך חינם לילדים חולים, ואלה כאמור אינן יכולות לקבל אישור לפני תחילת עבודה שוטפת בוועדות הכנסת ודיון בהן, כנראה בוועדת החינוך של הכנסת.

מאחר שבמועד הרלוונטי עמדה הכנסת בפני בחירות, החליט המשרד להאריך את ההתקשרות הקיימת עם הזכיין על מנת שלא לפגוע בתלמידים הנדרשים לשירות. נבהיר בזאת כי ביום 23 ביולי החשב הכללי במשרד האוצר אישר את בקשת המשרד להתקשרות ההמשך בפטור ממכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לחוק שככל שלא יותקנו התקנות עד לסוף מרץ 2020 המשרד יפרסם מכרז חדש בהתאם לתקנות הקיימות. נוכח המצב הפוליטי הקיים והתמשכות ההליכים לכינונה של ממשלה, החל משרד החינוך לעבוד על נוסח מכרז חדש, והוא מביא בחשבון הוראות שנקבעו בטיוטת תקנות חינוך חינם לילדים חולים. ניסוח המכרז נמצא בשלבים מתקדמים, ומשרד החינוך מקווה כי התקשרות מכוח המכרז החדש תהיה כבר בתחילת שנת הלימודים תשפ"א. מתן שירותים חינוכיים לתלמידים בביתם הוא שירות מורכב שמצריך משאבים ארגוניים ותקציביים ניכרים. משרד החינוך והעמותה קדימה מדע עושים מאמצים ניכרים לתת את השירות לתלמידים על הצד הטוב ביותר. אנחנו לא מוכנים לקבל את האמירה כאילו השירות בקריסה והכאוס ממשיך לתיאור מתן השירותים לתלמידים. המשרד מפקח היום על מתן השירות ומקיים בקרה. משרד החינוך במכרזיו מנסח את הדרישות לצורך זכייה במכרז באופן שיאזן בין עידוד התחרות ופתיחת ההתקשרות למספר גופים רב ככל האפשר ובין שמירה על רמה נאותה במתן השירות. כך עשה משרד החינוך בעבר, ובכלל זה במכרז למתן שירותים לתלמידים חולים בביתם, וכך יעשה בעתיד. אני הצגתי את מה שהמשרד מבקש לומר בדיון על הנושא הזה. תנווט הלאה את העניין. תודה. מה אתה מציע, אדוני? אני אחזור על זה בפעם המאה, אולי בקדנציה הזאת בפעם הראשונה: חבר כנסת שמעלה פה הצעה לסדר-היום, הכוונה שלו היא שיתקיים במליאה.

יפה.

תשאל אותם אם הם מסתפקים בתשובה.

ועדת הכספים. הוועדה המסדרת. אז אנחנו נצביע על העברה לוועדה המסדרת. מה עם הדעה שלי? סליחה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הבעת דעה. בבקשה, דקה. כמובן אני מצטרפת לכל הדברים שהעלה חבר הכנסת מרגי, רק רציתי להוסיף שחלק גדול מהתלמידים שלא מקבלים את חינוך החובה שהם צריכים לקבל, את השירות הזה, על ידי המדינה, הם ילדים חולים ערבים. הארגון שקיבל על עצמו את המכרז, ומאוד חשוב לי שסגן השר ישמע את זה, כבוד סגן השר, מי שקיבל את המכרז לתת את החינוך לילדים החולים, אין לו את היכולת ולא את כוח האדם להגיע לאוכלוסייה הערבית ולתת לתלמידים הערבים. אין להם לפעמים את ספרי הלימוד והחומר בערבית ללמד את הילד החולה. אם הילד לא יודע עברית טובה הוא לא ילמד. הגיע הזמן או לפצל את המכרז או לפקח על העבודה כמו שצריך. מבחינתי, אני נגד הפרטות של שירותים בסיסיים שהמדינה חייבת לאזרחים שלה, במיוחד כשלא עושים שום בקרה איך מתבצע המכרז הזה, ונשארים ילדים מסכנים, עם המשפחות שלהם, שלא יכולים לקבל את השירות הבסיסי הזה. אני מבקשת, אם מכינים כבר את המכרז הבא, לקחת את הנושא הזה בחשבון, לעשות הדרכות גם למורים, דבר שלא עושים בקבוצה שקיבלה על עצמה את המכרז הזה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה, נא להצביע.

12 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. המשך הדיון, על פי החלטת הוועדה המסדרת. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום, הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: דוח ה-OECD קובע כי ישנה פגיעה בתשלומי הפנסיות בישראל,

301,

312 ו-333,

ישיב על ההצעה הזאת בזמנה ובעיתה סגן השר איציק כהן. עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כמובן יתר חברי הכנסת, חברתי רויטל סויד,

אני חושב שזה באמת נושא חשוב מאוד, אדוני היושב-ראש, וכמעט כל סיעות הבית הצטרפו להצעה הזאת. זה באמת מעיד על החשיבות של הנושא החברתי הזה שאנחנו מדברים עליו. סגן שר האוצר, חמד עמר, אנחנו מדברים, אדוני סגן שר האוצר, על חצי מיליון אנשים שאין להם פנסיה חובה. חצי מיליון. 16% לא מקבלים פנסיה ואין להם פנסיה, למרות שיש חובה לפי החוק. ומי הנפגעים העיקריים, חבר הכנסת חמד עמאר

הערבים והחרדים. אז אתה צוחק ואתה מחייך, אדוני סגן השר, אבל זה באמת. אז אומרים: יש חוק, יש חובה. אבל אני אומר לכם שמהנתונים של ה-OECD שיעור הפנסיה מהשכר צנח מ-75% בשנת 2017 ל-58% ב-2018, ירידה דרסטית. לפי הנתונים של משרד העבודה והרווחה, חברת הכנסת עאידה תומא, סגן השר, אין בעיה, רק לא בווליום. אז אני יורד, ותמשיכי לקבל טיפים. לפי הנתונים של משרד הרווחה לשנה זו 500,000 עובדים, שהם 16% מהעובדים, אינם מבוטחים בפנסיית חובה. התופעה בולטת בעיקר בחמישונים התחתונים: בחמישון התחתון ל-33%, שליש מהעובדים, אין פנסיה, לעומת 3% מהעובדים בחמישון העליון. העובדים ברמות שכר נמוכות יחסית הם הסובלים העיקריים מההפרה הזאת של החוק, והמובילים הם ענפי הבנייה והמסעדות. לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, שכאשר מדובר על חוק, וכאשר מדובר על חוק שכר מינימום, וכאשר מדובר על פנסיה, וכאשר מדובר על עובדים בחמישון התחתון ובענפים הכי קשים, שזה בנייה ומסעדות, ו-16% מהעובדים האלה לא מקבלים פנסיה, זה צריך באמת להדליק נורה אדומה בפני הממשלה ובפני המשרד, ולבוא ולהגיד איך אפשר למנוע ולבטל את ההפרה הזאת ולאכוף על כל המעסיקים, ולמנוע את הטריקים ואת השטיקים, לחמוק מלמלא אחר החוק הזה.

בסופו של יום, היא כדי שכשעובד שיגיע לגיל הפרישה תהיה לו קצבה ושהוא יוכל לחיות בכבוד.

אבל הממשלה, אני חושב שהיא נכשלה בגדול כאשר מדברים על חצי מיליון, ואני מבקש הבהרות מסגן שר האוצר. תודה, אדוני. חבר הכנסת אורי מקלב. לאחר מכן, חבר הכנסת אלכס קושניר. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, שדיבר על נתון אחד, שאחוז גדול מאוד באופן יחסי אין להם בכלל פנסיות, אני דווקא רוצה להתייחס בהמשך לדברים האלה על הדוח של ה-OECD על מה שקורה לאנשים שיש להם פנסיות. אנחנו מקבלים גם תמונה מאוד עצובה ומאוד מדאיגה: אנשים שעבדו כל חייהם, בסופו של דבר גברים מקבלים קצת יותר מ-50% מהשכר המקורי, ונשים, פחות מ-50% מהשכר המקורי. לא זו אף זו, נשים שהיה להן שכר יותר גבוה, זה בא לידי ביטוי, ותכף נסביר למה, דווקא אצל נשים יותר מגברים, אבל זה לא משנה הרבה, הפערים גם לא גדולים והאחוזים נמוכים, היא יכולה לקבל שליש מהשכר המקורי שלה, שני שלישים היא לא מקבלת. אז זה בנוי גם בגלל תוספות שכר שלא מכניסים אותן וזה לא מרכיב בפנסיה, וכשמגיעים לקבל את הפנסיה, כל השכר הזה, שבעצם היה תוספות שכר שקיבלו בגלל הסכמים, במקום לשלם שכר אמיתי משלמים תוספות, וכשמגיעים לפנסיה לא מקבלים את זה. מעבר לזה יש גם הפסקות עבודה, בין מרצון, בין מאבטלה או חוסר מציאת מקום, שזה משפיע מאוד מאוד על הפנסיה, וזה אחד הדברים שאפשר לתקן אותם. והדבר השני שיכול מאוד להשפיע, נשים,

שיצאו לכמה שנים או שהאריכו את חופשת הלידה שלהן, ואין להן רצף פנסיוני כמה שנים בגלל גידול ילדים. זה מביא אותנו למצב של רצף של דברים שגורמים לכך שאין לנו ביטחון פנסיוני. לאנשים יש חסר ולקונות בפנסיה, כך שבסופו של דבר מקבלים פנסיה מאוד נמוכה.

בישראל עובדים יותר ממדינות אחרות. מה שעושה דוח ה-OECD, לא רק שהוא משקף את המצב שלנו, מציף את המצב שלנו, הוא גם עושה את זה בהשוואה למדינות אחרות. בנתונים שאנחנו אמרנו, 50% ו-41% אצל הנשים, במדינות כמו טורקיה ובאיטליה יש 100%, השכר המקורי הוא השכר לפנסיה. מעבר לזה, אנחנו גם עדים לכך שבישראל רבים מהפנסיונרים שמגיעים לגיל 67 ממשיכים לעבוד כדי שתהיה להם פנסיה. הניצול שלנו של פנסיה הוא מהנמוכים במדינות אירופה, במדינות ה-OECD.

אנחנו מנצלים את הפנסיה שלנו הכי פחות שנים. 20% מהפנסיונרים, מהקשישים, נמצאים בעוני. זאת אומרת, יש להם פנסיה והם נמצאים בעוני. זה רצף של דברים. ועוד, אנחנו גם יודעים שברקע הביטוח הלאומי מודיע בדאגה רבה מאוד שבעוד כך וכך שנים לא יהיה לשלם את הביטוח הלאומי, את קצבאות הזקנה, גם את זה לא יהיה לנו. אנחנו חיים במצב, אנחנו גם חיים את זה היום, אבל בעתיד זה יהיה הרבה יותר קשה, שאנשים שעבדו כל חייהם, הפנסיה שלהם היום יכולה להסתכם ב-3,000, ב-4,000, ב-5,000 שקל, ולית מאן דפליג שעם זה אדם לא יכול לחיות בכבוד אם הוא רוצה גם להעניק לילדים שלו ולנכדים שלו ולהמשיך את רמת החיים שלו, נא לסיים, אדוני. או מינימום כפי שהוא היה. אדוני היושב-ראש, אין ספק שכמו שכאן משתקף, יש כמה וכמה סיבות ומרכיבים שגורמים לנו, לפנסיה בכלל, אם יש לך פנסיה,

הפנסיה מוקטנת. נשים סובלות מזה הרבה הרבה יותר. אנחנו היום עדים למצב שאדם לא יכול לגמור את חייו בצורה מכובדת, נתון כזה ש-20% נמצאים במצב עוני.

חבר הכנסת אלכס קושניר, ולאחר מכן, חבר הכנסת גדי יברקן.

להדאיג את כולנו: כל קשיש רביעי בישראל נמצא מתחת לקו העוני. הם נמצאים מתחת לקו העוני,

כנבחרי הציבור ופקידי הממשלה, צריכים לקבל תעודת עניות, כי הרי זה מצב בלתי סביר. אם הייתי מתחיל לסרוק ולסקור את כל הוועדות ואת כל הצעות החוק שהיו כאן בכנסת ובממשלה סביב הסיפור הזה של הפנסיות, כנראה שלא שלוש דקות אלא גם שלושה חודשים לא היו מספיקים לי פה על הדוכן. גם יותר מזה, אני חושב שאם היינו שמים את המימון של כל הניירות שהודפסו עליהם המסקנות של הוועדות, יכולנו לממן את הרפורמה הפנסיונית לפחות לשלוש השנים הקרובות. בכנסת העשרים, אנחנו, מפלגת ישראל ביתנו, מפלגה עם חמישה מנדטים, הצלחנו להוביל לרפורמה מאוד מאוד מהפכנית: ביטלנו את ההקפאה של תוספת הוותק. זה מוסיף כ-20% להכנסה של אותם קשישים. המלחמה שהיינו צריכים לעבור אל מול משרד האוצר, שחילקו לנו את זה לארבע פעימות, ואז אחרי קרב מאוד מאוד קשה הצלחנו לצמצם את זה לשלוש פעימות, הייתה פשוט בלתי סבירה. ההרגשה הייתה שאף אחד לא רוצה לסייע לקשישים. אני אומר לכם שגם בתור מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, בספטמבר 2018, לפני שנה וחודשיים, הצגתי בפני ראש הממשלה מסקנות לפי דוח של ועדה במשרד העלייה והקליטה שכללו שבעה סעיפים. אז אמר ראש הממשלה שאבי שמחון, יושב-ראש המועצה הלאומית לכלכלה, חייב להגיש את המסקנות שלו ואת ההערות שלו על ההצעה שלנו בתוך חודש ימים. אנחנו אחרי שנה וחודשיים מאותו יום ושום דבר לא קרה, זה עוד מסקנות ועוד קלסר שנמצא באיזה שהוא מקום ופשוט ממשיך להעלות אבק. יש לנו היום הצעה שאומרת שאנחנו רוצים שההכנסה המינימלית לקשיש בישראל תהיה שווה ל-70% משכר המינימום. המשמעות של ההצעה הזאת היא ש-250,000 קשישים במדינת ישראל יוכלו סוף-סוף לעלות מעל לקו העוני.

מיקוד עבור שר הפנים: ההצעה הזאת היא גם ליוצאי ברית המועצות וגם ליוצאי מרוקו וגם ליוצאי מצרים וגם לילידי הארץ. פשוט לכולם. אז יש לנו הצעת חוק, הכול מוכן.

בואו נעשה את זה. לא צריך לחכות לשום דבר, חשבתי שאתה קורא: בואו נקים ממשלה, נחוקק אותו.

פשוט אפשר להצביע ולהעביר את ההצעה הזאת.

חבר הכנסת גדי יברקן, ולאחר מכן, חברת הכנסת רויטל סויד. לא הזכרת את יוצאי טריפולי, זה לא הוגן. גם טריפולי. עד שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, את הנתון המזעזע חבריי כבר אמרו כאן קודם על דוכן הכנסת. נתוני ה-OECD מראים באיזו חרפה חיים הזקנים של מדינתנו, של עמנו, של מדינת ישראל, שהיא מדינה צעירה. אותם אנשים, אותם זקנים, שהם היום רק סטטיסטיקה לדוח הזה, הם אותם אנשים שהקימו את המדינה הזאת, הם אותם אנשים שנלחמו, ייבשו ביצות ונלחמו בכל מלחמות ישראל. נראה שלאותם אנשים, ייבוש החולה היה טעות. היה טעות, יש מצב, אבל עדיין הם ייבשו אותה, גם אם זו הייתה טעות. אדוני היושב-ראש, היחס לאזרח הוותיק בישראל צריך לעבור שינוי, אולי אפילו רפורמה שמתחילה במערכת החינוך ומסתיימת עם לכתם מן העולם הזה, שהם יזדקנו בכבוד ויחיו בכבוד. בין הקשישים שחיים בעוני, שלא צברו פנסיות, עולים חדשים. לא משנה מאיזו מדינה הם מגיעים, הם עלו לארץ בגיל 50 ואחרי כמה שנים הם לא יכולים לעבוד ואין להם פנסיה. הם חיים מהשלמת הכנסה. אני חושב שהעניין הזה, התקצוב לקשישים, צריך להיות בשכר מינימום בחוק. בעניין הזה לא מדובר רק על ההורים שלנו, כי זה נושא שיחכה לנו בהמשך. אם נתקן את זה, אז כולנו נזכה להטבה הזאת. אדוני היושב-ראש, במעבר חד, אני רוצה להתייחס לנושא שדיברתי עליו פה במליאה לא מזמן, הנושא של מרכז מורשת ליהודי אתיופיה, עם השרה מירי רגב. העליתי את הנושא הזה, והנושא הזה נמצא כרגע גם בבדיקה בלשכתי. להזכיר לחבריי: מרכז מורשת יהודי אתיופיה הוקם ב-2012 ועבר בחוק, והוכרז עליו כמרכז שהולך לעבוד ב-2016, והשרה מירי רגב עשתה פסטיבל בבנייני האומה. 3.5 מיליון שקלים כל שנה התקציב של התאגיד. בשלוש השנים האחרונות מסתבר שאין תקציב. הכסף חזר לאוצר. הפעם היחידה שהשתמשו בו, ב-2018, זה היה 17% מהתקציב הכולל, וב-2016 נוצלו 60% מהתקציב. אני מגלה בבדיקה שלי, ואני אומר את זה לכאורה, מסתבר שהכסף הזה הלך למקורבים של השרה מירי רגב להרים פסטיבלים במקום להקים איתו מרכז מורשת. ב-2016 השרה מירי רגב לקחה תקציב ציבורי,

השתמשה בו כדי לעשות עיגול פינות לכל מיני חברי מרכז ליכוד, והדבר הזה מחייב בדיקה. אני עכשיו רואה תגובות שלה ברשת ובהודעה לתקשורת כאילו היא לא יודעת על מה אני מדבר. תודה, אדוני. אדוני, אני חושב ששרת תרבות צריכה להביא תרבות. אני מצפה מהשרה תגיב לדבריי, והדבר הזה עוד יחייב בדיקת משטרה. תודה רבה, אדוני.

חברת הכנסת רויטל סויד.

לסדר-היום הזו ישיב סגן השר יצחק כהן. זו האשמה חמורה. הדברים נאמרו ונרשמו בפרוטוקול, הוקלטו בוודאי. עד שלוש דקות לרשותך, גברתי. אדוני היושב-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, הנושא הזה הוא נושא בעל חשיבות מרובה, כי הוא מצטרף גם לבעיה שיש לנו עם הביטוח הסיעודי וגם לבעיה שיש לנו עם קשישים שלא מצליחים בכלל לגמור את החודש עם קצבאות הזקנה. הפער פה בין הפנסיות של נשים לגברים הוא מחריד עוד יותר. אבל תסתכלו עם מה אנחנו מתעסקים,

כבר שנה שלמה. תראו עם מה אנחנו מתעסקים, לא עם הנושא החשוב הזה ולא עם עוד שלל נושאים. אנחנו מתעסקים בדברים אחרים. אנחנו מצויים בסיטואציה מאוד מאוד חריגה. מדינת ישראל נכנסה לסחרור. אי-אפשר כבר לעצור את הטירוף של המערכות. יש כאן סיטואציה שאיש לא יכול היה לצפות אותה, כי כשיש לנו ראש ממשלה שנאשם בשלושה תיקים ומתבצר בבלפור ולא משחרר, זה גורר מדינה שלמה לסיטואציות שלא היה אפשר בכלל לחזות אותן. יש לנו ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום בעבירות שוחד והפרת אמונים. יש לנו ממשלת מעבר בחזקת שתיים שאין לה בכלל ועדות כבר כמעט שנה. אין ועדת כנסת מתפקדת, וחסינות, שיכול לדרוש כל חבר כנסת, ובמקרה הזה ראש הממשלה, אין למי להגיש, כי אין ועדת כנסת. יש לנו שר משפטים זמני בממשלת מעבר שאמור להחליט מי יהיה פרקליט המדינה, ונמצא בעימות חזיתי עם היועץ המשפטי לממשלה. השליח של הנאשם בפלילים הוא שאמור להחליט מי יהיה פרקליט המדינה, הם יקבלו פנסיה? נאשם שרוצה למנות את התובע שלו. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה המחוקק הכי יצירתי לא יכול היה לצפות את הדברים האלה. אנחנו נמצאים במצב שיש לנו פה כבר מוטציות משפטיות. הציבור לא יכול להבין, אז אומרים: החוק אומר ככה והחוק אומר ככה. אני רוצה שהציבור יבין שאף מחוקק, יצירתי ככל שיהיה, לא יכול היה לצפות את המוטציות המשפטיות שנוצרו לנו פה עכשיו ואת הסיטואציה הכל-כך חריגה הזאת, את הכאוס השלטוני, הפוליטי והחוקתי הזה. וכשאנחנו יודעים שלא נותנים לנאשם להחליט מי התובע, וכשאנחנו יודעים ששר המשפטים מחפש בכוח עימות עם היועץ המשפטי כי הוא, בשירות נתניהו, רוצה ליצור דה-לגיטימציה גם למעמד של היועץ, אז בימים כתיקונם כמובן הם היו יושבים ודנים, אבל עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא חריגה והיא כאוטית. נא לסיים, בבקשה. ואני פונה מפה לראש הממשלה נתניהו: אני יודעת בדיוק מה מצבך, כעורכת דין שעסקה שנים בפלילים, אני יודעת כמה זה טורד את מנוחתך, כמה אתה עסוק וכמה תהיה עסוק. ולכן, בנקודת הזמן הזו, תשחרר אותנו. תעסוק בעניינים החשובים לך באמת, ואל תגרור מדינה שלמה שמתנהלת שנה שלמה רק לפי האינטרסים האישיים והפליליים שלך. תודה רבה, גברתי. ישיב סגן השר יצחק כהן, והוא ודאי ישיב לענייני הפנסיה,

בבקשה, אדוני.

נדבר על החשמל בהצעה לסדר-היום הזאת. אם אתה רוצה, אני אענה לכם על זה. אם תבקשי אני אתן לך עמדה נוספת, כי את לא יכולה.

לא היית בבוקר בוועדת הכספים? ראיתי שהקרקס היה די מרשים. הוא סמך עלייך, זה בסדר. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת סוֵיד,

בסוף נלמד. אצל הטריפוליטאים זה סוֵיד, אצל החלבים זה סוִיד. תחליטי. עכשיו העמדת אותי בניגוד אינטרסים. כשאת מדברת על נתניהו ראש הממשלה, תדעי: נתניהו לא לבד, יש מיליון איש מאחוריו.

זה, רוטציה שנגמר. ואסור, אסור שנתניהו, חלילה, שינסו להחליף אותו שלא בדרך

אבל אתה רואה, זה, אסור שיקרה. זו סטירת לחי למיליון איש שבהליך דמוקרטי הלכו ובחרו נתניהו. לא, הם בחרו ליכוד.

סגן השר,

אנחנו נמצאים כבר בשתי כנסות מעבר וממשלה זמנית בחזקת שתיים בגלל שראש הממשלה שלנו לא מצליח להקים ממשלה, עם כל הכבוד. רויטל סויד.

אם המפלגה שלך הייתה נכנסת, בתוך שתי שניות הייתה ממשלה. אבל מה לעשות, אנחנו לא נשב עם ראש ממשלה שנאשם בפלילים.

אנחנו ועוד 2 מיליון אנשים סקרנים לדעת מה יהיה בגורלן של הפנסיות בישראל. זה דוח ה-OECD, זה לא הפנסיות. אבל אני חשבתי,

ההיסטוריה חוזרת, אדוני היושב-ראש. אני מודה שהנושא הזה מעניין, אבל הפנסיות יותר. ברשות היושב-ראש, בחרתי קטע מספר שופטים, אבל אני אקדים ואומר, רויטל, אני אקדים ואומר שאני לא מתכוון לאף אחת מהדמויות האקטואליות, לא לביבי ולא לגנץ. לאף אחד, ממש לאף אחד.

תן לי להקריא קטע שהיה בספר שופטים, משל יותם. ברשותך היושב-ראש: "ויגידו ליותם" אני אקצר, "הלוך הלכו העצים למשֹח עליהם מלך ויאמרו לזית מלכה עלינו. ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו ה' ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה לכי את מלכי עלינו. ותאמר להם התאנה החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה, " קצת רגע של נחת. הבית הזה, מגיע לו. "ותאמר להם התאנה החדלתי את מתקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן לכי את מלכי עלינו. ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח ה' ואנשים והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו כל העצים אל האטד לך אתה מלך עלינו. ויאמר האטד אל העצים אם באמת אתם מושחים אֹתִי למלך עליכם בֹּאוּ חסו בצלי, ואם אַיִן, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון". כמה צל יש לאטד, כולנו יודעים. שוב, אני הקראתי קטע מספר שופטים, סתם, היסטוריה. איך שההיסטוריה חוזרת. אבל לא התכוונתי לאף אחת מהדמויות האקטואליות. זה קשור לפנסיה? כן. לא. הוא אומר ככה: מליאה שלא נאמרו בה דברי תורה, עכשיו לגבי הפנסיה, לגבי ההצעה. קודם כול, ההצעה מתבססת, ההצעות, סליחה, בעניין דוח ה-OECD שיש פגיעה דרמטית בתשלומי הפנסיות בישראל. אז בואו, אנחנו קצת נדייק בפרטים: המסקנות שהוצגו מבוססות על כתבה שהציגה רק חלק מתוצרי המחקר המקיף שבוצע על ידי ה-OECD לשנת 2019 לעניין גובה קצבאות הזקנה ושיעורי התחלופה הצפויים במדינות ה-OECD, תוך התעלמות מנתונים מהותיים ורלוונטיים המוצגים בדוח בכללותו. עיון בדוח ה-OECD במלואו מעלה תמונה ברורה שלפיה נתוני קצבאות הזקנה ושיעורי התחלופה הצפויים בישראל טובים ביחס למדינות ה-OECD, ורמתם אף נשמרה ביחס לדוח הקודם.

כי תוצרי המחקר המצביעים לכאורה על הירידה בקצבת הזקנה הצפויה ובשיעורי התחלופה בישראל נובעים משינוי שהחיל הארגון במתודולוגיית המדידה וההנחות שבהן השתמש בדוח לשנת 2019,

אני אבחן אותך בסוף. לעומת המתודולוגיה שבה השתמש בדוח הקודם משנת 2017, והם אינם נובעים מירידה בשיעורי התחלופה בישראל בפועל, כפי שאני אשתדל לפרט: 1. בדוח לשנת 2019 חישוב הקצבה ושיעורי התחלופה בישראל נעשה ללא רכיב כספי הפיצויים, ובישראל רכיב כספי הפיצויים מהווה למעלה מ-30% מהחיסכון הפנסיוני 30% מהחיסכון הפנסיוני, והם לא כללו את זה.

אי-הכללתו בחישוב שיעורי התחלופה מביא להצגה של קצבה ושיעורי תחלופה נמוכים יותר משמעותית. אציין כי לצד הנתון האמור הציג ה-OECD בדוח 2019 גם את הנתון של שיעורי התחלופה כולל רכיב הפיצויים, ולפיו נשמרת רמתם של קצבת הזקנה ושיעור התחלופה כפי שהוצגו בדוח הארגון לשנת 2017. סעדי, אתה עוקב אחריי?

בדוח לשנת 2019 שונתה הנחה כללית ביחס לגיל הכניסה לשוק העבודה בכלל המדינות, שלפיה גיל הכניסה לשוק העבודה הוא 22 במקום 20 כפי שהיה בדוח הקודם. השינוי בהנחת גיל הכניסה לשוק העבודה גם כן הובילה לכך שהחיסכון הצפוי המתקבל ערב הפרישה נמוך יותר, ולפיכך גם הקצבה ושיעור התחלופה שהוצגו בדוח נמוכים יותר. נוסף על השפעת השינויים האמורים לעיל, שיעור התחלופה לנשים בישראל הושפע גם משינוי שבוצע בדוח לשנת 2019 בהנחת גיל הפרישה לנשים בישראל כגיל 62, לעומת גיל 64, שהיה בבסיס ההנחה שבדוח לשנת 2017. שינוי זה בוצע כתוצאה מתיקון 6 לחוק גיל פרישה, התשס"ד 2004, מאוגוסט 2017, שקבע את גיל הפרישה לנשים על גיל 62. אגב,

לדעתי צריך להעלות את זה ל-64 ואף ל-67, אבל לא חשוב. כן. הוא בוצע כתוצאה מתיקון 6 לחוק גיל פרישה, התשס"ד 2004, מאוגוסט 2017,

את גיל הפרישה לנשים על גיל 62 כברירת מחדל. שינוי ההנחה כאמור הוביל אף הוא להפחתה בצפי לגובה הקצבה לנשים ובשיעור התחלופה שהוצגו בדוח. אדוני היושב-ראש, לאור המפורט, הירידה שהוצגה בדוח נובעת משינוי אופן הצגת הנתונים על ידי ה-OECD, ולא מירידה בשיעורי התחלופה בישראל בפועל. אציין כי הנתון המוצג בדוח על שיעורי התחלופה בישראל הכולל את רכיב הפיצויים עומד על 73.2% למרות השינוי בהנחת גיל הכניסה לשוק העבודה, וזאת בדומה לנתון שהוצג בדוח ה-OECD לשנת 2017. מה עם הנתון של משרד העבודה, שחצי מיליון עובדים לא מבוטחים בפנסיה? אתה מדבר עכשיו על פנסיית חובה שנהוגה בישראל, שהיא אחת המדינות היחידות בעולם. זה דבר חשוב מאוד וטוב מאוד. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן.

בישראל פנסיית חובה, באמת חידוש שהוא אחד מהחידושים הטובים והיפים והכלכליים,

אתה יודע שבשוק ההון הישראלי הנכסים של הציבור,

הנכסים של הציבור הם כמעט 3 טריליון שקלים, ומתוכם 1.7 טריליון מפוקחים על ידי רשות שוק ההון בישראל. בבעלות חברות הביטוח. לא לא לא, בבעלות הציבור. במשיכה חד-פעמית לוקחים לך שני שלישים. לא, לא, בוא נהיה רציניים. זה נכון. במשיכה חד-פעמית שני שלישים הולכים לך. אף אחד לא יכול לגעת לא בשליש, לא בשני שלישים,

כספי ציבור מפוקחים, 1.7 טריליון, סכום אדיר, וזה הולך וגדל כל שנה כמעט ב-10 מיליארד.

כתוצאה מהשינויים והרפורמות שעשינו בשוק ההון הישראלי. על זה צריך לברך. אגב, תאמין לי, תשאל את קשישי העולם, הם מעדיפים להיות קשישים בישראל הרבה יותר מקשישים במקום אחר בעולם. אומר לך את זה מי שליווה את הרפורמה בפנסיות בישראל, סגן השר איציק כהן. מה מציע כבודו?

אנחנו עוברים להצבעה. מה זה אומר הצבעה? מי שמצביע בעד אז הוא בעד? מי שמצביע בעד הוא בעד המשך הדיון בוועדת הכספים,

אני לא יכול להצביע. תודה רבה. חמישה בעד, בתוספת חבר הכנסת חמד עמאר שישה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. המשך הדיון יהיה בוועדת הכספים. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעות דחופות לסדר-היום בנושא: משרד האוצר מטיל קנסות מינהליים בסכומי עתק בגין עבירות תכנון ובנייה, מרביתם ביישובים ערביים,

297

של חבר הכנסת איימן עודה,

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. אני מקווה שביטאתי נכון לראשונה.

בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אפצה אותך על הגבהת הפודיום ועל השתייה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, בחודשים האחרונים מדברים על הפשיעה בחברה הערבית ותופעת הפרוטקשן. זאת תופעה שבה עבריינים לוקחים לבעלי העסקים אלפי שקלים בחודש בסחיטה ובאיומים ומקשים על מציאות כלכלית שממילא היא בלתי אפשרית. חשבנו לתומנו שפרוטקשן הוא התחום הבלעדי של ארגוני הפשיעה.

לפי נתונים שנחשפו לאחרונה עולה כי החברה הערבית היא קורבן לפרוטקשן ממשלתי. בכל שנה אנחנו משלמים מעל 15 מיליון שקלים בקנסות על בנייה לא מורשית, בזמן שהחברה הישראלית משלמת 4 מיליון. זה מעגל אכזרי שמזין את עצמו: קודם מפקיעים אדמות, ובמקום לתת לנו אופק לתכנון ובנייה, מביאים עלינו ייאוש של הריסות ואפליה. כמו רובין הוד, אבל הפוך, לוקח מהעניים ונותן לעשירים. הם גובים מיליונים בקנסות שלא חוזרים לתקציבים של הרשויות הערביות. הצעד הראשון שישבור את המעגל ויביא תקווה לעתיד אחד הוא ביטול חוק קמיניץ לאלתר. מדיניות של אפליה לא מיושמת רק בתחום התכנון והבנייה. אתמול התפרסמו התוצאות המחרידות של בחינות הפיז"ה, שחשפו את הפערים הגדולים ביותר בין תלמידים ערבים ליהודים. מערכת החינוך משקיעה פי שלושה בתלמיד יהודי מאשר בתלמיד ערבי. רק אתמול ביקרתי בבית ספר תיכון בכפר עילוט, ועצרתי לרגע כדי להסתכל על התלמידים שישבו מולי. ניסיתי לדמיין איך שר החינוך יכול לראות בכל אחד מהם שליש מערכו של תלמיד יהודי. המספרים האלה הם התוצאה הבלתי-נמנעת של מערכת חינוך שנהייתה מערכת הסללה במעגל סגור: היא פותחת דלתות לתלמידים ברעננה ובקדומים ומעמידה מחסומים בפני תלמידים ברמלה וברהט. אני עומד כאן ואומר לכל תלמידי המדינה, ערבים ויהודים: אתם שווים הרבה, כל כך הרבה יותר ממה שנפתלי בנט ורפי פרץ רואים בכם, שליש מההשקעה בתלמיד יהודי. 85 נרצחים בשנה, 15 מיליון שקלים בקנסות, אבל הממשלה מעדיפה לבנות עוד התנחלות בחברון כדי להעמיק את הכיבוש ולהרחיק את השלום, על הגב של אלה שלא גדלים ברמת אביב או בקריית ארבע. הנתונים הקרים האלה מזינים אחד את השני ויוצרים מציאות שבה אזרחים קמים כל יום למאבק קיומי, לא פחות. ילדיהם יוצאים כל בוקר בלי כריך לבתי ספר שלא מסוגלים להעניק להם חינוך ראוי, והם מקווים ומתפללים שתחושת המחנק והלחץ לא יובילו את ילדיהם לארגוני הפשע.

אבל המציאות הזאת לא מעניינת את כנופיית השרים הכושלים בנט, ארדן וחבריהם. הם לא חושבים על האזרח שנאבק בכל יום מחדש, כי יש רק נושא אחד שמעניין אותם היום, רק נושא אחד: עתידו הפוליטי של הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח,

עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני רוצה לספר לכם על זהיר. זהיר הוא מלח הארץ. הוא שירת ביחידה מובחרת בצה"ל, ולאחר מכן המשיך לשרת את המדינה כאיש שב"כ. הוא סיכן את חייו באין-ספור מבצעים, עבד לילות כימים בהגנה על המדינה. הוא ואשתו הביאו לעולם שלושה ילדים והחליטו להקים את ביתם במקום שבו גדלו, בבית ג'ן. עד כאן לגיטימי, לא? רק שהסיפור הזה מקבל תפנית שאף אחד לא צפה: זהיר מוכר כיום לרשויות החוק כעבריין. אתם שומעים את המילה "עבריין" ואתם בטח מדמיינים אדם רע, שפגע במישהו,

זהיר הוא עבריין כי חוק קמיניץ מגדיר אותו ככזה. זהיר אינו יחיד. סיפורו הוא אחד מבין אין-ספור סיפורים של "עבריינים", של אזרחים טובים שכל פשעם הוא שבנו את ביתם. לזהיר מצטרפים חוסאם זאהר מהכפר עוספיא, שקיבל קנס של 90,000 ש"ח.

הידעתם שתוכנית המתאר בכפר עוספיא לא הורחבה משנת 1978? בכפר זה גם ארואד כיוף, העיתונאי סלמאן טוויל ונכה צה"ל וגיה מחרז, גם הם הפכו לעבריינים.

כי לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה יש להעניש אזרחים שבנו את ביתם ללא היתר. רבים מכם בטח יעקמו את פניהם ויגידו: נו,

מדובר במדינת חוק, במדינה שבה מוציאים היתרים לפני בנייה. אז תנו לי לקחת אתכם צעד אחד אחורה ולהצביע על עובדה מאוד פשוטה: המדינה היא שאחראית למצוא פתרון. האחריות לבעיה זו אינה מונחת על כתפי בני המיעוטים אלא על המדינה. במשך עשרות שנים המדינה לא קידמה תוכניות מתאר כוללניות ומפורטות ביישוביי המיעוטים בישראל. בלי תוכניות אלו לא ניתן לקבל היתרי בנייה. במהלך השנים האוכלוסייה גדלה באופן טבעי. הצעירים שרצו לבנות את ביתם עמדו בפני שתי אופציות: או שהם בונים את ביתם על אדמתם הפרטית ללא היתר והופכים לעברייני בנייה, או שאין להם איפה לבנות. והממשלה, במקום לתקן את הבסיס הרעוע ולאשר תוכניות שמכוחן ניתן יהיה להוציא היתרי בנייה, חוקקה את חוק קמיניץ, שהוביל לכך שבין דצמבר 2018 לספטמבר 2019, בפחות משנה, קיבלו האזרחים הללו קנסות בשווי 20 מיליון שקלים, ו-77% מהקנסות, בשווי 15.5 מיליון שקלים, ניתנו לבני המיעוטים, סכום שהוא פי שלושה ממה שניתן לאוכלוסייה היהודית.

מדובר בסכומי עתק שהם עול על האזרחים שממילא משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, שמרביתם גרים בפריפריה. אני מסכימה שתופעת הבנייה הבלתי-חוקית פוגעת בסדר הציבורי ובקיום הליך תכנון מסודר. אני מבינה שיש להפעיל נוהלי אכיפה על מנת למגר אותה.

והאבל גדול, האכיפה המתבצעת כיום מתעלמת לחלוטין מההזנחה התכנונית רבת-השנים ביישובי המיעוטים. אני חוזרת ומדגישה: הבעיה האמיתית היא שהמדינה לא קידמה במשך עשרות שנים תוכניות שמכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה, אני תכף מסיימת, כך שהפכה את היישובים לשטח הפקר, ואת התושבים, לעבריינים בעל כורחם. הממשלה צריכה להבין שהאכיפה המתבצעת כיום מחריפה את הפערים הקיימים בין יישובי המיעוטים ליישובים היהודיים ואינה מסייעת במיגור התופעה. לכן, אני מציעה לקבל החלטה: או שמבטלים את החוק במתכונתו הנוכחית, או שמשנים את נוסחו ומקפיאים את האכיפה על יישובים אלה עד לסיום אישורן של תוכניות מתאר כוללניות. ולבסוף,

חוק זה לא פוגע רק בנו, חוק זה פוגע גם בחקלאים וגם בימין. הוא פוגע בכולנו. כולנו רוצים הסדרה. תזכרו גם שאם לא נמצא פתרון, הבעיה הזאת רק תחריף. זה לא טוב לנו וזה לא טוב למדינה.

תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני. הממשלה צריכה לדעת שהיא תשלם מחירים על מחדליה,

אין מי שישלם לאזרח. לכן אנחנו פה, לשנות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, דיברו כאן על חוק קמיניץ.

אני רוצה לתקן אתכם: קמיניץ הוא פקיד ממשלתי. זה חוק כחלון, מי שהיה אחראי והוביל את נושא התכנון והבנייה בארבע השנים האחרונות. לכן אני מתקן את עצמי.

ברשותך, זו הייתה הצעת חוק, החלטת ממשלה, או, חוק. חוק. זה לא חוק קמיניץ, זה חוק כחלון. אני לא קורא לו תיקון 116 בחוק התכנון והבנייה, תיקון קנסות והרס בתים. זה בדיוק החוק. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, זה החוק הכי גרוע שחוקק כאן בכנסת ישראל. זה חוק שהציבור לא יכול לעמוד בו. אתה רוצה לתת קנסות? אתה רוצה להרוס? קודם כול תתכנן. אשמתי, אני, כאזרח, כתושב בית ג'ן או עוספיא, שמדינת ישראל, מינהל התכנון, לא יודע לתכנן בקרקע פרטית? זו האשמה שלי? האשמה של המדינה. הקרקע במגזר הדרוזי היא קרקע פרטית, היא לא קרקע של מדינת ישראל, היא לא קרקע של מינהל מקרקעי ישראל. זו קרקע פרטית. יש טאבו לאנשים שם. המדינה לא יודעת לתכנן שם, ולכן הלכו וחוקקו את חוק ההרס הזה והקנסות. אני הגשתי הצעת חוק לתיקון החוק הזה. כתבתי מילה אחת: תיקון 116 בחוק התכנון והבנייה, בטל. זה התיקון שלי. לא הקפאה, לא כלום, בטל. החוק הזה, אסור לו להתקיים כאן במדינת ישראל. לא יכול להיות מצב שבן אדם רוצה לבנות את הבית שלו, על הקרקע הפרטית שלו, והמדינה לא מאפשרת לו, המדינה לא מאפשרת לו, המדינה לא מתכננת. רק השבוע העליתי את הנושא של תכנון ובנייה ביישוב עוספיא. יושב-ראש ועדה מחוזית מחליט על דעת עצמו לקדם תוכנית מתאר, בלי לערב את המועצה, בלי לערב את בעלי הקרקעות. הוא מחליט בלי שניתן פתרון ליישוב. לכן אני אומר לכם, חבריי חברי הכנסת, אנחנו לא ניתן לחוק הזה להמשיך להתקיים במתכונתו הנוכחית. למי שלא יודע, אפילו אם בנית את הבית שלך לפני החוק, אתה מקבל קנס של 150,000 שקל. אם אתה לא מצליח להוציא רישיון בנייה, היתר בנייה, אתה מקבל תוך חודש, אם אתה לא הורס, עוד 100,000 שקל, אתה כבר חייב 250,000 שקל. זה, בחודש אחד.

אם אתה לא הורס בתוך החודש הזה, כל יום שאתה גר בבית שלך אתה משלם 750 שקל. זה אומר 22,000 שקל. בחודש הראשון אתה צריך לשלם 272,000 שקל, ואחרי זה אתה צריך לשלם למדינה 22,000 שקל על זה שאתה גר בבית שלך, או שאתה הורס אותו. תגידו לי, מישהו יכול לעמוד בחוק הזה? אנחנו לא מדברים על עשרה בתים, 20 בתים, אנחנו מדברים על מאות ואפילו על אלפים, אלפים שגרים בבית שלהם, כי לא הצליחו להוציא היתר בנייה, ולא באשמתם, זה באשמת המוסדות, באשמת האנשים שהיו אחראים שם,

השרים שהיו ממונים על כל הנושא של תכנון ובנייה. אני זוכר, ואני אוסיף רק משפט אחד: בתחילת הקדנציה בכנסת העשרים החליטו להעביר את נושא תכנון ובנייה ממשרד הפנים למשרד האוצר, ואז העליתי שאילתה. שבוע אחרי זה, מה ענה לי שר הפנים? נושא התכנון והבנייה לא בסמכותנו. שבוע לא בסמכותו, נושא התכנון והבנייה לא בסמכות שלנו. אז לא הייתה לי תשובה, ועד היום אני לא מקבל תשובה. החוק הזה, אין לו זכות קיום כאן במדינת ישראל.

תודה רבה. ישיב על ההצעה לסדר-היום סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. החוק בטל.

חבריי חברי הכנסת, אני לא שומע את עצמי, הצעות דחופות לסדר-היום בעניין הטלת קנסות מינהליים בגין עברות תכנון ובנייה בגובה של 20 מיליון שקלים, מתוכם 15.5 מיליון ש"ח ביישובים ערביים, בתוך תשעה חודשים, באין השקעה חוזרת בוועדת התכנון המקומית.

איך אתה כותב דבר כזה? אתה אדם רציני, אתה חבר כנסת, פרלמנטר מהטובים שבבית הזה. לא שמעתי. אני אסביר לך. מדיניות האכיפה המנחה את גופי האכיפה היא בהתאם למסמך המדיניות שהוצג ואושר בכנסת, במקביל לאישור תיקון 116, ללא הבחנה בין מגזרים. יהודים, ערבים, דרוזים, אין שום הבחנה. נכון להיום ניתנו, שים לב למספרים, 449 התראות ו-80 קנסות, מהם 205 התראות ו-60 קנסות במגזר הערבי,

ההתראות והקנסות כולם הוטלו על עבירות בהיקף נרחב ובנסיבות מחמירות. למעלה מ-300 בחרו להפסיק את העבירה ולהימנע מהטלת קנס וכתב אישום. חלק מהנקנסים הפסיקו את העבירות לאחר קבלת הקנס והגישו בקשות לביטול. רוב הנקנסים הגישו בקשות להישפט. בהתאם לתקנות,

לכל חשוד שמורה הזכות להפסיק את העבירה ולהימנע מקנסות.

ללא אכיפה לא ניתן לתכנן ולפתח מדינה מודרנית,

אחרת, תחשוב רגע, תעצום את העיניים ידידי סגן השר, אתה יכול לומר, אני לא שומע, אחד-אחד. כבוד השר, קודם צריך לתכנן או להרוס?

מה קודם צריך לעשות? זו השאלה העיקרית. איימן עודה, תיקח את התוכנית של עראבה

עראבה. כן.

אתה מכיר את התוכנית? זו דוגמה איך אפשר לפתור בעיות. עבדנו בזה. ככה צריך לעשות בכל מקום. כבוד השר, כבוד השר, תענה לי על השאלה הזאת,

מדינת ישראל מאז 48' עד עכשיו בנתה 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים, חבר הכנסת איימן עודה, רק בישיבה, ואפס לערבים.

בישיבה, בבקשה. קודם תכנון, אחר כך, תן אופק. תשמע סיפור. אתה רוצה לשמוע סיפור?

אני וחבריי באוצר, יחד עם,

הלכנו לסיור בפוריידיס, באמת עם רצון טוב, עם תוכניות לעשות, לשנות ולבנות ולתכנן. אחרי זמן מה אני שואל שם: מה קורה?

טוב, עובר עוד זמן.

שראש העיר שם וההנהגה המקומית לא מסוגלים להזיז סוכה לא חוקית שם. הכיכר שם מלאה מבנים לא חוקיים. הכול שם לא חוקי, הכול שם בלגן. אתה לא יכול לעשות שם השקעה בשקל. אתה רוצה, יש נכונות, רוצים, המדינה רוצה, אבל תפנו את כל, אתם. נתתי לך דוגמה בפוריידיס, בכל מקום, אני אומר לך,

ככה אומרים על המוחלשים. גם עליכם כך אומרים. זה לא מתאים לך. מה, מה לא מתאים לי? אתה מוחלש. זה לא מתאים לך. אתה יודע מה אומרים עליכם?

מה שאמרתי לא נכון, מה? שלפעמים צריך,

באנו לפוריידיס בשביל לשנות ולהשקיע מיליונים, ההנהגה המקומית בפוריידיס לא מסוגלת להזיז בוטקה. בוטקה היא לא מסוגלת להזיז. חבריי, חברי הכנסת, לא, לא.

עובר שם הביוב,

הביוב שם,

זו לא שעת שאלות ותשובות, עם כל הכבוד. הרב יעקב טסלר, הינך מתבקש לחכות.

אנחנו לא דנים בפוריידיס, אנחנו דנים בקנסות שאנשים חוטפים עכשיו. לא, הוא שאל על תכנון. ואתה התייחסת לנושא של אנשים שעכשיו התחילו לבנות,

הוא שאל שאלה אחרת. איימן עודה שאל שאלה אחרת. אני התייחסתי גם לאנשים שבנו את הבית שלהם בכלל לפני, איימן עודה שאל שאלה אחרת,

נפל עליהם עכשיו החוק. על זה אני מדבר.

סליחה, רק, ברשותך, בבקשה. אדוני סגן השר, קוראים לי ע'דיר, אני חדשה אומנם,

רק שתי קדנציות ובדרך לשלישית, אבל אני חדשה עדיין. מעכשיו יש פה עוד, שאלה לי אליך, בבקשה. אתה נותן דוגמה של כישלון כביכול בפוריידיס,

דוגמה של מקום שרוצים להשקיע, אבל לא זו השאלה. השאלה היא איך אתה מסביר שעברתם מייד לאכיפה. גם לקמיניץ בעצמו אמרתי: תן לי את הגזר לפני המקל, תעזור לי להסדיר. אני רוצה הסדרה יותר ממך, תהיה בטוח, אבל אי-אפשר להסדיר, את מסוגלת?

אי-אפשר להתחיל באכיפה. אנחנו רוצים הסדרה, אבל אתה לא יכול להתחיל בקנסות. המספרים מדברים בעד עצמם. הדוגמה של פוריידיס לא מעניינת כרגע ולא רלוונטית.

פוריידיס לא מקדמת אותי כדוגמה. זו לא השאלה שלנו. לא, נתתי את עראבה ואת פוריידיס כדוגמאות. סוגיית תוכניות המתאר. אני גרה בדאלית אל-כרמל.

המצב בפוריידיס כל כך קשה שבאמת באנו לעזור,

עובר שם, עובר שם ביוב באמצע העיר.

רוצים לשנות, אי-אפשר. את גדות הביוב אי-אפשר להזיז, בוטקה אי-אפשר להזיז, סככה אי-אפשר להזיז. אני מבינה ואתה צודק. אתה צודק, אבל לא זו השאלה.

בוא נתחיל, כמו שאיימן אמר, בלהסדיר, בלפתור,

אתה אמור, אתה אמור לדבר. נתתי גם דוגמה טובה, של עראבה, זו לדעתי הדרך. אבל קודם כול, עראבה. עראבה.

אדוני, אתה לא עונה לי על השאלה. עראבה ופוריידיס זו לא השאלה. מה שאיימן אומר, תתחיל בהסדרה, בפתרונות,

התחלתם בקנסות. אמרתי לקמיניץ בעצמו: תן לי את הגזר, אל תתחיל במקל.

איזה מספרים: 20 מיליון ש"ח, זה נשמע לך הגיוני בעשרה חודשים?

טוב, מה את מצפה? מה את מצפה, שנבטל הכול? אני מצפה,

מ-1978 לא הייתה תוכנית מתאר ולו אחת, אז כל מה שנבנה הוא כמובן, זה common sense, זה היגיון פשוט: כל מה שאתה בונה הוא לא חוקי. אולי נתחיל בלבנות תוכנית כוללנית, נעבור למפורטת, ואז את כל מה שקיים. מכובדי סגן השר, אין ספק שיש כאן שאלות קשות. אולי תעבירו את הדיון לוועדה, מה אנחנו מצפים מהזוגות הצעירים שלהם?

מה אנחנו מצפים? פנים, פנים, פנים. ועדת הפנים. אין ועדת פנים, מה. סגן שר האוצר יצחק כהן: במליאה. ועדת הכספים, אדוני. כספים. מה שתרצה. כספים. תודה רבה. תודה רבה. יש עמדה נוספת, של חבר הכנסת ג'אבר עסאלקה, בבקשה. עסאקלה. בעברית זה אשקלוני.

טוב, עסאקלה. סליחה. אני, כבוד סגן השר, כבוד סגן השר, אני שמח שאתה מתענג על תוכנית הוותמ"ל בעראבה, אבל אני שואל: לכמה יישובים ערביים יש תוכניות מתאר מאושרות? מה שקרה כאן זה שהמדינה הזניחה את התכנון במשך 70 שנה, ובאה ישר לענישה. החוק הזה, התיקון הזה, תיקון 116, צריך להיות מבוטל. אני רוצה לנצל את ההזדמנות,

ארבעה ח"כים במליאה, רעש של מליאה מלאה. סגן השר הנכבד, ביום שני הקרוב, ב-9 בחודש, מתקיים כינוס כאן בכנסת ביוזמת קבוצה של חברי כנסת על חוק קמיניץ, על התיקון של קמיניץ. אתה מוזמן לבוא לשם לשמוע את הנפגעים, לשמוע את האזרחים אשר אתם מטילים עליהם קנסות בלתי אפשריים. זה המצב שאתה צריך להתעמת איתו, לא להגיד לי שיש ותמ"ל מוצלח בעראבה. ותמ"ל מוצלח בעראבה, כולנו היינו מעורבים בו, אבל המצב התכנוני על הפנים, ואחריותכם לתכנן את היישובים ולא להרוס את הבתים ולא להעניש את הדיירים.

חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, עד דקה לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להדגיש בפני הבית: הבעיה הזאת היא לא בעיה ערבית והיא לא בעיה דרוזית, היא בעיה כלל-ישראלית, מכיוון שיש פה מדיניות שחוטאת כלפי ההכרה בעיקרון של השוויון. אדוני סגן השר, אפשר לדבר על אכיפה עד מחר בבוקר. לא ראיתי שאוכפים לא בבתי האבות ולא באתרי הבנייה. ממתי האכיפה, כשהיא לא נעשית בצורה טובה היא תירוץ, לא בקיבוצים, לא במושבים. היא תירוץ לא לעשות הסדרה וחקיקה נכונה? ואני אומר לך,

אני חושב שגם בכנסת הקודמת, ניסינו כמה חברי כנסת להוביל שינוי בוועדת הפנים. השינוי אמר את הדבר הבא, וזה מה שצריך לעשות: ברור שהבסיס לכול זה תכנון, אבל אי-אפשר, כפי שאמרו החברים פה קודם, שהאכיפה והעיצומים יקדימו את התכנון.

אפשר להקפיא את כל העניין של ההריסות והצווים והקנסות, במקביל לקדם תכנון, ואך ורק אם יש בנייה שמפריעה לתכנון המיועד, רק במקרה כזה ניתן להוציא הריסה לפועל. תודה. אבל בשום פנים, בשום פנים ואופן לא דבר אחר. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. לא מפריעים בזמן ההצבעה. אנחנו עוברים להצבעה.

דיון בוועדת הכספים.

שאלה קשה. אני חושב שזו ההצבעה הראשונה שלי בכנסת הזאת. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לענייני כספים נתקבלה. עשרה חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. המשך הדיון יהיה בוועדת הכספים.

להצעות דחופות לסדר-היום בנושא: שיא בניתוק אזרחים וקשישים מאספקת החשמל, פגיעה בחייהם של רבבות אזרחים שידם אינה משגת,

289, 303,

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. תיקנתי נכון? עסאקלה.

עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לספר לבית הזה על אדם בן 90 בשם גדעון שריאור, שחי מקצבה של 700 שקל, אדם בן 90, לחם בהגנה, הגיע באמת לגיל מתקדם, והוא מנותק מחשמל מזה כמה שנים. ולהיות מנותק מחשמל, חבריי חברי הכנסת, זה אומר שאתה לא מחזיק בכלל אוכל שעבר בישול ומצריך קירור, כי הוא פשוט עלול להתקלקל, אתה לא מכבס, אתה לא רואה טלוויזיה, אתה סובל בקיץ מחום ובחורף מקור, בשיא העליבות והבושה אתה מבקש מהשכנים שלך חיבור לחשמל למנורת לילה כדי שתוכל ללכת בשעות הלילה לשירותים. ומה שבאמת מרתיח את הדם בסיטואציה הזאת, אדוני היושב-ראש, זה העובדה שזה פשוט לא כוחות, זה לא כוחות שאדם כזה צריך לעמוד מול גופים כל כך גדולים כמו חברות חשמל ותאגידי המים ורשויות חשמל ובעצם להתחנן ולבקש דבר שהוא כל כך אלמנטרי: היכולת להיות מחובר לחשמל. אנחנו, כמה חברי כנסת, ביקשנו להעלות על סדר-יומה של הכנסת את הנושא הזה לאור פרסומים בתקשורת שמלמדים כי תופעת ניתוקי החשמל, חבריי חברי הכנסת, הגיעה לשיא דרמטי של 46,000 בתי אב בשנה, לא האחרונה, ב-2018, שנותקו מחשמל.

מדובר כמובן בעשרות אלפי אזרחים, אולי יותר, ובהם גם קשישים, גם ילדים וחולים כרוניים, שמנותקים מחשמל כאמצעי לחץ לתשלום החוב. יש פה גם נתון מטעה, אדוני היושב-ראש, כי הרי אנחנו יודעים שלא סופרים את המשפחות המנותקות ממי שחיברו אותם למונה זמני, אז אני מניח שהמספר הוא גם כפול ואולי יותר מזה. כל הנתונים המזעזעים האלה קורים על אף ההתחייבויות של רשות החשמל וחברת החשמל לקבוע אמות מידה קפדניות יותר בעניין של ניתוקים במקרה של אוכלוסיות מצוקה. בדומה למים, חשמל כיום הוא שירות תשתית חיוני, ובלעדיו לא ניתן להתקיים בכבוד. יש הרבה מאוד עדויות בתקשורת על המשמעות של התופעה הזאת, אבל אני לא חושב שצריך להרחיב כאן. לכולם ברור מה פשר העניין הזה של חיים ללא גישה לחשמל. זה פוגע גם בביטחון התזונתי, ביכולת לשרוד, לחמם את הבית, לקרר את הבית ועוד ועוד. ריבוי ניתוקי החשמל, אדוני היושב-ראש, הוא דבר שלחלוטין לא מתקבל על הדעת, ואני חושב, רק אולי עוד נקודה אחת: אנחנו, במאמץ גדול מאוד בכנסת התשע-עשרה, בחוק שאני יזמתי, אבל היו לו שותפים רבים, הצלחנו להוביל חקיקה שלא יהיו ניתוקי מים יותר במדינת ישראל. וגם אז אמרו לנו: לא, תקשיבו, אלה סרבני תשלום. אז נכון, יש גם סרבני תשלום, וצריך לטפל בהם. אבל בואו תגידו אתם: מתוך 46,000 בתי האב, כמה סרבני תשלום יש,

אבל יש גם עשרות אלפי אנשים במדינת ישראל שפשוט לא מסוגלים לשלם. קח את שניאור הזה, תהפוך אותו מכל הכיוונים, עם 700 שקל הוא יכול לשלם תשלום חשמל? אז אני באמת מבקש, אדוני היושב-ראש, להביא את הנושא לדיון בוועדת הכספים כדי שנסדיר אותו אחת ולתמיד.

חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה, ולאחר מכן, חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד שר האנרגיה,

אני מודה לחברי איציק שמולי, שהעלה את הנושא הזה. אני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב, ואני מאמין שכמו שאסור לנתק אנשים ממים או מאוויר גם אסור לנתק אותם מחשמל, במיוחד כשמדובר בקשישים. המספרים שמדוברים כאן הם 46,000. לדעתי הם גדולים יותר, ואולי מגיעים ל-70,000 או ל-80,000, אבל אני רוצה לדבר לא רק על הנושא של ניתוק החשמל, אני רוצה לדבר על אנשים שמנועים מלהתחבר לחשמל, ואדוני כבוד שר האנרגיה, זה קשור לנושא הקודם שדיברנו עליו. הרי המדינה לא תכננה ברוב הישובים הערביים, וכדי להתחבר לחשמל אנשים צריכים טופס 4. טופס 4 מותנה היום גם בחיבור לרשת הביוב, וביישובים ערביים לפחות שליש מהבתים לא מחוברים, כך שהמעגל הסגור הזה מונע מהרבה מאוד בתים להתחבר לחשמל. בעבר היו הוראות שעה, היו הוראות מיוחדות, שבתים שאין להם טופס 4 יכולים להתחבר באופן זמני לרשת החשמל. אני מבקש שנחזור למקום הזה ונרשה חיבור לחשמל לבתים שאין להם טופס 4. אותם בתים שקיבלו חיבור זמני היום מקבלים התראות של ניתוק, עוד לא ניתקו, אבל אלפי התראות ניתוק הגיעו לאנשים האלה שחוברו בזמנו. לכן אני חושב שהטיפול בעניין החשמל הוא טיפול חיוני ודחוף, כבוד השר, ואני חושב שבחברה הערבית לבדה יש עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי, בתים שמנועים מחיבור לחשמל. ויש חיבורים שהם חיבורים,

לא רשמיים, שאפילו מסכנים חיים. אז זה באחריותך, ואני מקווה שתפעל בנושא.

תודה רבה. חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. לאחר מכן, חבר הכנסת משה אבוטבול. הוא הותיר לך עוד חצי דקה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, סמוך למדינת ישראל מתקיימת אוכלוסייה שמקבלת אספקת חשמל ממדינת ישראל. הם מקבלים חשמל אך לא משלמים עליו. החוב הנוכחי שלהם לחברת החשמל הישראלית עומד על לא פחות מ-2 מיליארד שקלים. מדוע הם לא מנותקים לאלתר מהחשמל? לא צמצום אספקה אלא ניתוק מוחלט.

הם לא מנותקים מהחשמל משום שממשלת ישראל מבינה ובצדק,

שניתוק חשמל לאזרחים הוא צעד בלתי מתקבל על הדעת, צעק קשה מנשוא שאף אחד בעולם לא יקבל אותו, למרות החוב הצודק. הממשלה מבינה שבימינו חשמל משמעותו חיים בסיסיים, ולנתק חשמל זה פגיעה חמורה, לא רחוקה כל כך מניתוק מים. ובינתיים כאן, במדינת ישראל, 46,000 בתי אב, אדוני היושב-ראש, נותקו בשנה האחרונה מחשמל.

לא מדובר באוכלוסייה חזקה, אמידה, לא אנשים מבוססים, ואפילו לא מדובר במעמד הביניים. מנותקי החשמל בישראל הם האנשים החלשים ביותר בחברה: קשישים, ניצולי שואה, משפחות מעוטות יכולת ואפילו חולים כרוניים שמחוברים לעיתים למכשירים מצילי חיים, הם אלו שמנותקים מאספקת חשמל, כאמצעי לחץ לתשלום חוב. האנשים האלה, שלא הצליחו לשלם חשבון חשמל למרות כל ההתראות, אינם עבריינים. הם אינם אויבים. הם אזרחי ישראל קשי יום, שלעיתים הבחירה אצלם היא חשבון חשמל או חשבון מים, שלעיתים הבחירה היא חשבון חשמל או מעיל, מעיל בחורף הקר לילד שלהם, לעיתים זה חשבון חשמל או כיכר לחם. תחשבו על קשיש ערירי שנמצא כעת בפתחו של החורף, לבד בביתו, ללא חשמל. תחשבו על הילד, ילד קטן ממשפחה קשת יום בבית ללא חשמל.

מה המצב שלו מול החברים שלו? האם הוא בכלל יכול ללכת לבית הספר? האם הוא בכלל יכול ללמוד?

חשמל זה לא מותרות. מדינת ישראל בהתנהלותה המדינית מבינה זאת. זהו תנאי מחיה בסיסי לשמירה על כבודו של האדם. ניתוק הוא צעד אכזרי ובלתי נסבל. ניתוק חשמל לא יכול להיות סנקציה שמופעלת כנגד אנשים עניים בגלל עוניים. הרפורמה החדשה שעברה באחרונה אומנם מפחיתה את הניתוקים, אך עדיין אינה מספקת מענה אמיתי למצוקה הקשה כל כך קשה של האנשים הכי חלשים בחברה שלנו. אני קוראת מכאן בבקשה להקים ברשות החשמל ועדת הנחות ציבורית, שתבחן כל מקרה לגופו, תשקלל את מצבו של החייב כלכלית ובריאותית ותוכל לקבל החלטות. אני חושב שיש איזה מנגנון. לא יודע אם זה בדיוק כפי שאת מציינת, אבל יש איזה מנגנון. אז שהמנגנון הזה יעוגן ויהיה אקטיבי, כולל מנגנון של הפחתת החוב במקרים קשים. תספורות לחובות שמבוצעות ברשות יכולות למצוא מקומן גם כאן, כאשר מדובר בניצולי שואה, במשפחות קשות יום, בחולים ובאנשים שמצבם הכלכלי מחייב זאת. חובתה של חברה להבטיח תנאי מחיה בסיסיים,

אני מסיימת. תנאי מחיה בסיסיים וקיום בכבוד גם לאוכלוסיות המוחלשות שבה.

תודה רבה לך. חבר הכנסת משה אבוטבול. לאחר מכן, חבר הכנסת יעקב טסלר. עד שלוש דקות עומדות לרשותך,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מאוד כואב לדבר על נושא כזה כאוב, של ניתוקי חשמל של בתים של קשישים, קשי יום, של אנשים שבעצם כל מהותם, הם חיים מהיד לפה. דבר כזה בסיסי, כמו חשמל, בעצם יש כמה דברים בסיסיים: מים, חשמל, דברים שמאוד נדרשים לבן אדם, ובעידן של היום גם טלפון. קשה מאוד מאוד לראות את המצוקה הקשה הזאת. כדי להמחיש את זה, מסופר על אחד מגדולי ישראל שהלך להתרים עבור הישיבה שלו. פעם היו צריכים להתרים עבור עצים, אמצעי חימום לישיבה. הוא נכנס לאותו גביר ונקש בדלת. היה קר מאוד בחוץ, שלגים. הגביר ביקש ממנו: תיכנס. אמר לו: רק שנייה, והתחיל לעכב אותו עם רגל על הדלת, ובינתיים נכנסה לתוך הבית רוח סערה וקור גדול.

לא, לא, עוד דקה, עוד דקה. אחרי ארבע דקות הוא נכנס פנימה. שאל אותו העשיר: מה רצית? אמר לו: אני רוצה שיהיו קצת עצים להסיק את בית המדרש ואת אולם הישיבה. נתן את התרומה, אבל אמר לו: למה עיכבת אותי ליד הדלת? למה לא נכנסת מייד לתוך הסלון, לשבת לדבר על הבעיה? אמר לו: היה חשוב לי שתרגיש קצת את הקור שנמצא מחוץ לבית, כדי שתוכל באמת לתרום ולהירתם למען אולם בית המדרש. אני רוצה לומר דבר אחד: אנחנו אולי באמת נמצאים כאן באולמות הכנסת, במשרדי הממשלה, מקומות ממוזגים, מחוממים, הכול בסדר. אולי בכלל צריך לעשות יום ללא חימום בכנסת, כדי שנרגיש מה שאותן משפחות נזקקות עוברות, אולי יום אחד בלי כל ההטבות שיש לנו כדי להרגיש את זה.

אדוני לא מסתכן בכך שישקלו פעמיים אם להביא אותך לבניין הזה?

כי אני בעצם עושה את זה: את אחיי אני מבקש, אני אומר בצורה הברורה ביותר. אני כראש רשות נתקלתי בעבר במשפחות שהיו באות ובוכות לי בלשכה: ניתקו לנו את החשמל. חייבים לבוא ולהבין שצריך לאסור את ניתוק החשמל. וחוץ מזה, גם אם רוצים כבר לדבר ומדברים על כל מיני רפורמות, למה המונופול הזה לחברת חשמל? למה שלא יעשו את זה כמו שיש סלקום ואורנג' וכל החברות האלה, ותראו איך שבאופן פלאי ירדו כל המחירים של שיחות הטלפון. הכול ירד, גם פה בחשמל. עוד כמה חברות שינהלו את זה, אז אולי באמת המחירים ירדו, ולא יהיו מצבים מהסוג הזה. אני ודאי שותף לתוכנית להקמת, אולי ועדת הנחות, אולי ועדת מחיקת חובות לאותם אנשים, כמובן בכפוף לעובדים סוציאליים ולדוח סוציאלי, אני מקבל את זה. אבל צריכים לדעת ולהבין, אנחנו אולי לא מבינים מה קורה בחוץ. אוי ואבוי לנו אם אנחנו יושבים כאן ולא יודעים שאנשים מתים בקור. היו גם מקרים כאלה, בתל אביב ובכל הארץ.

בעזרת השם, שכל החברים פה ייתנו את הדעת על מלחמה בתופעה.

גם על תחרות במשק החשמל. חבר הכנסת יעקב טסלר. לאחר מכן ישיב שר האנרגיה חבר הכנסת יובל שטייניץ. היו ימים שלא העזו לדבר על תחרות במשק החשמל בבית הזה. ימים טובים הגיעו. לא העזו לדבר על תחרות במשק החשמל. יישר כוח. ימים טובים, תביא לעוד יותר טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שר האנרגיה, שמענו פה קודם, ואני קראתי את אותם נתונים ולא האמנתי: 46,000 בתי אב נותקו מחשמל עקב קשיים בתשלום. חלקם הניכר חסרי ישע, קשישים, חולים, אנשים שנקלעו למצוקה.

איבדנו את החמלה? איבדנו את הרחמים? מנתקים אזרחים אומללים מחשמל בשל חוב כספי? כולנו שמענו בשנים האחרונות שהרשות הפלסטינית חייבת הרבה כסף לחברת החשמל. על פי המלצת גורמי הביטחון מומלץ להמשיך ולהזרים את החשמל לתושבי עזה ולא לנתקו, בגין החיוניות שבדבר, ובעיקר משיקולים הומניטריים שונים.

שמה שמתאים לתושבים העזתיים מתאים בוודאי לתושבי ישראל. אם מגלים חמלה ואמפתיה כלפי תושבי עזה מנימוקים ביטחוניים, אז אי-אפשר לגלות חמלה דומה כלפי ישראלים מנימוקים סוציאליים? בימינו, כידוע, אי-אפשר לשרוד יום אחד

בהיבט הפרקטי,

אם יבדקו במוקד 103, כשיש לפעמים הפסקת חשמל במושב,

כמה פעמים מקבלים ממני בחצי שעה טלפונים: מתי זה חוזר? אתה אומר יום?

שעה, חצי שעה,

אבל אנחנו כאן כדי לתקן את זה,

בהיבט הפרקטי חלה עלינו חובה מוסרית למצוא הסדר, כל הסדר שהוא, לבעלי חוב חשמל, שישים קץ לתופעה המבישה הזו, ובלבד שלא ינותקו. בהיבט הערכי אני מבקש,

לחדד כמה דברים,

עצם העובדה שהתופעה קיימת ואנחנו נאלצים להעלות אותה כאן בהצעה דחופה מצביעה על בעיה חברתית עמוקה של התעלמות מהחלש, התעלמות ממצוקה, חוסר רחמים חברתי. לצערנו, החברה בישראל מגלה סימנים רבים של חוסר התחשבות בזולת. אני גדלתי על המוטו שהסממנים המאפיינים את העם היהודי הם

גומלי חסדים, אחד למען השני, החזק למען החלש, העשיר למען העני. לאן כל זה נעלם? מה קרה לחמלה כשמדובר בכל אותם מסכנים? איך הגענו למצב שתופעה כזאת מתרחשת סביבנו וכולנו נותרים אדישים? זה לא בא לידי ביטוי רק בהתעלמות ממצוקה כלכלית כמו זו של ניתוק מחשמל. זה מתבטא גם בחוסר כבוד וסובלנות לעקרונות של האחר, לאמונתו ולאורח חייו. קו אחד מחבר בין התעלמות ממצוקה כלכלית להתעלמות מצרכים אחרים. במקרה זה, כמו במקרים אחרים, מתגלה החזק כמי שהמצוקה לא נוגעת לליבו וכל האמצעים כשרים בדרך אל היעד. לנתק חסרי ישע מחשמל, כמו שחבריי אמרו כאן קודם, זה אכזרי.

חובה לשלם עבור חשמל, כמו שחובה לשלם עבור שירותים נוספים, אבל להשאיר קשישים חולים בחושך, ללא חימום, זו אכזריות, זו תוצאה של חברה אנוכית וחסרת חמלה. מן הראוי שנתחיל להתחשב באחר בהיבט החומרי, כמו גם בהיבט החברתי, הסוציולוגי וגם האידיאולוגי.

אני חושב שהגיע הזמן שהממשלה תיקח אחריות על משפחות מעוטות יכולת ותחשוב על מנגנון הנחה בתשלומי החשמל לפי מודל מסוים שתחליט, אולי בדומה להנחה בארנונה,

לסיום, אדוני, פורסם היום בגלובס על קרן העושר לאזרחי ישראל מרווחי מאגרי הגז לוויתן, שעדיין לא החלה לפעול, למרות שלפי המועד המקורי היא הייתה אמורה לפעול משנת 2018. אני חושב שזה נכון וראוי לדון על כך שחלק מקרן זו, דהיינו לסבסד את מי שחרב הניתוק מאיימת על ראשו. אולי משם תבוא הישועה. אבל עד שזה יקרה, מחובתנו, חובת כל אחד מאיתנו, למצוא פתרון שימנע מאיתנו חדשות מזעזעות על רבבות מסכנים שנאלצים להאיר את החשכה בביתם בנרות.

ישיב על ההצעה לסדר-היום שר האנרגיה חבר הכנסת יובל שטייניץ.

מגיע עוד מעט חנוכה, לא לא, יהיה אור, יהיה אור. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, חובתי להעמיד דברים על דיוקם. כשמדובר במשקי בית, בבתי אב, לא יודע מאיפה הגיע המספר 46,000. המספר 46,000 זה מספר שכולל גם עסקים, תעשיות, בתי מסחר, מסעדות, בתי מלון, כל סוגי העסקים. המספר של משקי בית בשנת 2018, אדוני השר, זה נתון שהגיע מתשובה של משרד המשפטים לבג"ץ. אני לא יודע מה. אני נותן לך את הנתונים מחברת חשמל ורשות החשמל. הנתון 46,000 כולל גם תעשייה במובן הרחב של המילה, שזה כל סוגי העסקים, עסקים שלא שילמו חשבונות חשמל. הנתון על משקי הבית, שזה מה שבאמת הטריד פה את חברי הכנסת, קודם כול להעמיד דברים על דיוקם,

38,785 ניתוקים ב-2018. שנית, נאמר שיש כאילו עלייה, כי בשנת 2017 הנתון היה 33,000. זה נכון, אבל זה לא משקף את המציאות ואת המאמץ הגדול שעשתה הממשלה, בעצם רשות החשמל וחברת החשמל, להוריד את מספר הניתוקים.

כי מה שקרה בשנת 2017, שאני קידמתי את הרפורמה בחברת החשמל, והעובדים, שאז עוד התנגדו לרפורמה, בעצם 20 שנה מחו נגד הרפורמה, שבתו במשך כמה חודשים והקפיאו את הפעילות של גביית החובות וגם את הפעילות של המחשבים, ולכן באותם חודשים חברת החשמל פשוט לא פעלה לגביית חובות וממילא גם לא לניתוקים. לכן, בואו נסתכל על חמש השנים האחרונות. נכנסתי לתפקידי ב-2015, ומאז, תכף אני אפרט, נעשו צעדים משמעותיים ביותר בתחום הזה. בואו נסתכל על המספרים בחמש השנים האחרונות: ב-2015 היו 57,882 ניתוקים. אני מדבר לא על בתי עסק ומסחר ותעשייה, רק על משקי בית,

בשנה הזאת, 2019, אנחנו עומדים כעת על 30,858 ניתוקים, ובקצב הזה נגיע בסוף השנה לסביבות 33,000-32,000. כלומר, יש כאן ירידה, שימו לב ירידה של 48%, כמעט 50%, במספר הניתוקים בחמש שנים. אז קודם כול יש פה התקדמות עצומה ובאמת מאמץ אדיר לגבות את החובות בלי להשתמש בניתוקים, עם אמצעי התראה אחרים לפני שמנתקים, עם הצלחה לא מבוטלת, כי ירידה של 50% במשך חמש שנים

3% ולא 5% האוכלוסייה גדלה כל הזמן. אז קודם כול, למען הדיוק, יש ירידה משמעותית, יש שאפילו יאמרו דרמטית, במספר הניתוקים בחומש האחרון.

נאמרו פה גם דברים, אני בטוח שהכול בכוונה טובה, אבל חייבים לדייק. אנחנו בכנסת, ואנשים לוקחים מאוד ברצינות את מה שנאמר פה, כולנו תקווה. שר האנרגיה יובל שטייניץ: על הניתוקים של ניצולי שואה, של נכים, של אנשים שזקוקים לחשמל לצורך הטיפול במצבם הבריאותי, למשל מכשירי הנשמה או דברים כאלה. לפני כשנה או שנתיים נקבע הקריטריון שאוכלוסיות שמוגדרות כאוכלוסיות שחיונית להם אספקת חשמל, או מטעמים בריאותיים או מטעמים חברתיים, אצלן אין ניתוקים בכלל. זה ניצולי שואה, אין ניתוקים אצל ניצולי שואה, אצל מי שמוכרים כניצולי שואה בשנים האחרונות, וזה אצל אנשים שנזקקים לחשמל לטיפול רפואי בביתם שלהם או של בני משפחתם. זה ירד מהפרק. נאמר פה פשוט אחרת, אז אני חייב לדייק את הדברים. יתרה מזו, נאמר גם שצריך לפעול למען הנחות, אז אני רוצה להבהיר פה שני דברים: ראשית, שיהיה ברור שכל הנחה במשק החשמל שמקבל אזרח א', או אם כמובן אזרח לא משלם, זה נופל על אזרחים ב', ג' וד'. הם צריכים לשלם יותר, כי זו מערכת סגורה. מובן שאנחנו לא מוכנים ולא רוצים להגיע למצב, מישהו הזכיר פה קודם את הרשות הפלסטינית. ברשות הפלסטינית באמת לא משלמים. אתה יודע למה? כי הם לא עושים ניתוקי חשמל. הם מפחדים מהחמולות וכו', וכשהם לא עושים ניתוקי חשמל, כל שנה יש עוד ועוד אזרחים ברשות הפלסטינית שלא משלמים חשמל בכלל,

ואז נוצר חוב של הרשות הפלסטינית כלפי ישראל, כי שם אין סדר והרשות לא רוצה להתעמת עם אלה שלא משלמים חשמל. כולם באים ואומרים שמצבם קשה, וכבר יש מקומות ברשות הפלסטינית, אזורים שיותר ממחצית האוכלוסייה לא משלמים חשבון, כי אף אחד לא מנתק להם. הרי הרשות עצמה לוקחת את החשמל הישראלי ומספקת לבתים.

והתוצאה היא שהם לא מסוגלים לשלם את חשבון החשמל, או שאחרים צריכים לשלם הרבה יותר, או שהרשות משלמת את זה מכספי המיסים על חשבון שירותים אחרים. אדוני השר, מערכת סגורה זה עובד לטובת המערכת. אם נעשה הקבלה לעולם המים, כאשר תאגידי המים ורשות המים לא נערכים היטב לבצורת, מה עושים? לא מעמידים אותם בפני האחריות הזאת אלא מגדילים את התעריף לצרכן. כאשר יש דיבידנדים, נותנים אותם לרשויות המקומיות, אבל כאשר מדברים על יותר הנחות לצרכנים, פתאום אומרים לנו שזו מערכת סגורה. זו מערכת סגורה, אתה צודק, זה לא כספי מונופול, אבל בוא, טוב, הבנתי את השאלה, אני אתייחס. ויותר מזה, אני מבקשת גם לומר שזה מכתב שהוגש לבג"ץ, מכתב כמו זה שהוגש לבג"ץ, שאני יכולה להקריא אותו לאדוני, אבל הטענות של אדוני אינן נכונות. יותר מזה, התוקף של אמות המידה, עלה. עלה שיעור הניתוקים בשל אי-תשלום ל-13%.

אלה נתונים שכתובים, וזה מכתב שנשלח, אז הוא הסביר. הוא הסביר ממה נובע הפער. הסברתי ש-46,000, כתוב בתי אב, בפירוש מודגש פה. אז אם כתוב בתי אב, זו כנראה טעות.

גברתי חברת הכנסת, הבנתי, אבל בשביל זה אני פה, כדי להעמיד דברים על דיוקם. יכול להיות גם שמשרד ממשלתי טעה בניסוח. ה-46,000, ביררתי את זה היום בבוקר, אני מוכן גם לברר עוד פעם ליתר ביטחון, אבל ביררתי את זה רק היום בבוקר מול רשות החשמל וחברת החשמל, זה כולל בתי עסק ותעשיות. לגבי בתי אב נתתי את המספר, ויש ירידה של 48% בחמש השנים האחרונות בניתוקים של בתי אב. אני רוצה לומר עוד דבר: יש הנחות לקבוצות חלשות באוכלוסייה על פי חוק ועל פי תקנות. אני אקריא למי יש הנחות ומה הן, בהתאם לחוק משק החשמל ולתקנות שנקבעו מכוחו ושאושרו בכנסת: צרכנים הזכאים לגמלה וקצבאות שונות, לרבות נכים, זכאים לגמלה בעד ילד התלוי בעזרת הזולת או ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד, זכאים לגמלת סיעוד, חיילים בודדים, זכאים למזונות או משפחות חד-הוריות עם מספר ילדים כפי שנקבע בתקנות, נפגעי פעולות איבה ונכי רדיפות הנאצים והמלחמה בנאצים, אלה משלמים לחברת החשמל תשלום מופחת בשיעור 50% מהתעריף הביתי, 50% הנחה על 400 קוט"ש, הקילוואט לשעה הראשונים שנצרכו בכל חודש. גם הדבר הזה הוא התפתחות של השנים האחרונות.

יש ירידה של כמעט מחצית במספר הניתוקים, יש הנחה לקבוצות חלשות לפי מה שנקבע בחוק, שכפי שאתם רואים אלה קבוצות רחבות מאוד, ויש החלטה שלא יהיו ניתוקים בכלל, גם אם לא משלמים את חשבון החשמל וגם אחרי התראות חוזרות ונשנות, לשתי קבוצות: לניצולי שואה ולחולים שזקוקים למכשירי הנשמה או למכשירים רפואיים אחרים שמסתמכים על חשמל.

אני רק מבקשת לומר שבדיוק קיבלתי כרגע און-ליין את הנתון שאומר שאכן קיימת התקנה הזאת,

ולהפך, המצב הולך ומחמיר. זה טיעון, כרגע. אני לא יודע ממי את מקבלת עדכונים און-ליין, אני מאוד מעריך את העדכונים שאת מקבלת, אבל אני סומך על העדכונים שאני מקבל מהגופים שמטפלים בנושאים הללו. אני משוכנע, אבל אני מוכן לבדוק גם את זה עוד פעם, כי נאמרו כאן דברים אחרים.

אני משוכנע שמאז שקבענו שלא מנתקים ניצולי שואה או אנשים שיש להם מכשירים רפואיים שמבוססים על חשמל ושחיוניים לבריאותם או בריאות בני משפחתם,

כך החלטנו לפני כשנתיים וחצי. אני אבדוק אם היו בזה חריגות. הוגשה עתירה לבג"ץ לא מזמן. זה נתון עובדתי. תסלחי לי, את כבר דיברת, והקשבתי לך. עומר. עכשיו תורי לדבר. אז מתוך הערכה כמובן לאיציק שמולי וגם לך נתתי לכם להתערב בדבריי, אבל תנו לי בבקשה לסיים בצורה מכובדת, כמו שאני מכבד אתכם. אני רוצה לסכם, אדוני היושב-ראש. יש שינוי עצום בכל נושא הניתוקים: הניתוקים ירדו ב-50%; ניצולי שואה ואנשים בעלי מכשירים חיוניים מבחינה רפואית לא מנותקים, יש הנחות לקבוצות שנקבעו על פי חוק. מובן שזה לא פותר את בעיית העוני.

אם רוצים לסייע לאנשים לשלם את חשבונות החשמל בנוסף למה שכבר נקבע בחוק ובנוסף לשיפור העצום הזה, הדרך הנכונה, לא צריך להקים מחלקות נוספות, לא צריך להקים ביטוח לאומי ב' בחברת חשמל וביטוח לאומי ג' בחברת מים וביטוח לאומי ד' בחברת גז, ובכל מקום יהיו ועדות. יש ביטוח לאומי ויש משרד רווחה, והם מאתרים את האוכלוסיות המוחלשות בישראל. לגיטימי שהממשלה הבאה תחליט, וזו הדרך הנכונה, הרי אם מחליטים לאפשר לאנשים לצרוך חשמל ללא תשלום, זה ייפול על אזרחים אחרים. הדבר הנכון, אם יש החלטה כזאת, זה שהממשלה, דרך הביטוח הלאומי, תממן לאותם אנשים את חשבונות החשמל בלי שזה ייפול על כתפי האזרחים שכן משלמים. על כל פנים, אני מברך את חברת החשמל ואת רשות החשמל על השיפור העצום וההפחתה ב-50% בניתוקים של משקי בית בתוך חמש שנים, ואני מקווה שהמגמה הזאת, שאנשים ישלמו את חשבונות החשמל ואם הם זקוקים לסיוע הם יקבלו סיוע מהמדינה, סיוע חברתי, סוציאלי וכספי, הדרך הנכונה להעניק סיוע כזה היא לא דרך חשבונות החשמל אלא דרך מנגנונים של קצבאות, סיוע, ביטוח לאומי ומשרד הרווחה, כי זו חובתה של המדינה לסייע לחלשים, ולא שאזרחים אחרים, אם אלה לא משלמים ישלמו במקומם יותר בחשבון החשמל שלהם. אבל אני מודה לחברי הכנסת שהעלו את הסוגיה. הסוגיה אכן כואבת, גם אם ירדנו ב-50% מ-57,000 או מ-58,000 ל-33,000,

והסוגיה בהחלט ראויה לטיפול, והיא מטופלת בשנים האחרונות יותר מאי פעם. תודה, אדוני. עמדה נוספת, לחבר הכנסת ינון אזולאי.

אלה לא שאילתות. היושב-ראש,

ראשית, תודה רבה לאלה שהעלו את הנושא.

היום הוצאתי מכתב על עוד נושא בתוך חברת החשמל. מקבלים את החשבון לחודשיים כל פעם, ובעצם החשבון מנופח. יש אפשרות להתקשר ולבקש לעשות את זה פעם בחודש, ואז יהיו קריאת מונה של הצרכן, או שבעצם יעשו הערכה. בקשתי הייתה, ושלחתי את זה לחברת החשמל, למנכ"ל, שיעשו את זה לא על פי הערכה. לא יקרה כלום אם ישלחו את העובד פעם בחודש. זה גם יביא למצב שיהיו פחות ניתוקים, כי ברגע שאדם צריך לשלם פעם בחודש ולא פעם בחודשיים, כמו שאנחנו מקבלים את המשכורת, זה רק יקל. שזה יהיה אוטומטית פעם בחודש, ומי שירצה להגדיל את זה לפעם בחודשיים, שיעשה את זה. לגבי הנחות, יש לי הצעת חוק שנמצאת אצלי ועדיין לא הגשתי אותה, כי אני עושה עבודה באמת מקיפה על העניין, להוסיף על ההנחות האלה כך שזה יהיה כמו טבלת הנחות בארנונה. כמובן לא להגיע ל-90% ו-80%, אלא לקבוע, ביקשתי עכשיו מהממ"מ, והם עושים את המחקר בעניין הזה, כדי להרחיב את האפשרות של ההנחות לאותם מעוטי יכולת, לאותם חלשים, כי אני חושב שזה דבר מבורך. אבל זה באמת יצטרך לבוא בחקיקה. תודה רבה. תודה רבה. מה אומרים חברי הכנסת המציעים?

יכול לומר רק במשפט? קודם כול, לגבי קריאת המונים, אני לא זוכר את הסוגים, אבל זה כן אלפי ועשרות אלפי אנשים שצריכים להסתובב ברחבי הארץ, ולקרוא פעם בחודש זו תוספת עלות עצומה שתייקר את החשמל. לא חשבו על עשיית מונים דיגיטליים, כפי שעשו במוני המים. זהו בדיוק. קראת את המחשבות שלי. יחד עם זאת, אני עכשיו בדיונים לקדם את הנושא, פריסה של מונים חכמים, מונים דיגיטליים, בכל הארץ. זה תהליך שכבר נעשה במדינות מערביות אחרות,

גם אנחנו רוצים להיכנס לשם. אנחנו בוחנים כרגע את האפשרויות.

ואז, כשזה יקרה זה תהליך של כמה שנים, בהחלט יהיה אפשר, אם מישהו רוצה, לתת לו חשבון גם פעם בחודש, כי לקריאת המונה לא תהיה יותר העלות של שליחת אלפי אנשים שמסתובבים בכל הארץ.

רק חשוב להדגיש: זה דבר מבורך שנושא השבת ייכנס לזה גם בחשיבה, כמו במים. הדבר הנוסף שאמרתי הוא שאוטומטית יהיה כרגע, אפילו אן זה בהערכה של מונה, פעם בחודש,

שיהפוך את זה לחודשיים, כי מה שקורה הוא, אני יכול לתת דוגמה גם ממני אישית, שביקשתי לחודשיים, וזה הפך פתאום לחודש.

אנחנו עוברים להצבעה. מי שמצביע בעד, בעד המשך דיון בוועדת הכספים?

המציעים מסכימים.

אנחנו עוברים להצבעה.

יש הודעה חשובה בסוף. ינון, אל תלך, חכה. זו כל המהות של הישיבה שלי פה. מה, אתה הולך להודיע על הקמת הממשלה? הודיעו לך שיש, משהו יותר חשוב, סיום הישיבה.

שמונה ח"כים בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. המשך הדיון יהיה בוועדת הכספים. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"א בכסלו התש"ף, 9 בדצמבר 2019,